דברי הכנסת יב / מושב שני / ישיבה קל"ב / כ' וכ"ב בטבת התשפ"ד / 1 ו-3 בינואר 2024 / 12 חוברת י"ב ישיבה קל"ב הישיבה המאה-ושלושים-ושתיים של הכנסת העשרים-וחמש יום שני,

הודעת שר הרווחה והביטחון החברתי על מסקנות הוועדה לביטחון לאומי בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מירב בן ארי,

מישרקי, פנינה תמנו ואפרת רייטן מרום בנושא: חלוקת הנשק ללא מעורבות של

ואני לא מצליחה להבין איך אני יכולה לנשום, איך לאכול ואיך לחיות, כשאני פה והוא שם. אין לי עוד כוחות. אני פוחדת להתעורר מחר בבוקר ולהבין שעוד יום מתחיל ואין לי איך להחזיר את בעלי הביתה. אני פוחדת לדמיין מה עובר עליו שם ובאיזה תנאים הוא מוחזק. 51 יום פחדתי בשבי חמאס, ועכשיו על אדמתי, בארצי, אני ממשיכה לפחד בכל דקה של היום.

תודה רבה לחברת הכנסת בן ארי. כעת יעלה ויבוא חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. אחריו, חברת הכנסת דבי ביטון. מכובדי היושב-ראש,

במיוחד אחרי התקופה הקשה והלחוצה שעברנו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: הסטודנטים הערבים שלנו באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה, אין ספק שאתם עברתם תקופה קשה, שהיו בה רדיפות והצקות,

זה יגרום לכך שלא נוכל אחר כך לצאת לאיזושהי הפוגה בהמשך. אני רוצה לומר כתושבת העיר שההצעה והניסיון לתת איזשהו מענק מדומה לנפש שלנו היא הצעה בזויה מבחינתי. ברגע שתושבים יחליטו להתחיל לשוב הביתה, חשוב לזכור שהאנשים האלה הם עם רקע רגשי מאוד קשה. אז אולי הם ילכו יום,

יחזרו בחזרה למלון, יאספו כוחות וכו'. ולכן אני מאוד מבקשת, ומודיעה כאן שאנחנו, העקורים לפחות, לא נקבל שום הצעה שלא תבטיח את ביטחוננו. אנחנו רוצים גם לדעת מה מסתתר מאחורי ההצעה הזו, ומה מצבנו הביטחוני וכמה מבטיחים את הביטחון.

תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון,

חבר הכנסת משה סולומון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

מתחת לפני השטח, מתעוררת בעיה שהייתה גם לפני כן בעיה גדולה מאוד במדינת ישראל, אבל היא מעצימה מאוד בתקופת המלחמה, הנושא של התמכרות לסמים ואלכוהול. מה שקורה היום הוא שבגלל המצב הנפשי הרבה מאוד הולכים אל הטיפה המרה או אל הסם, ולמדינת ישראל לצערי אין מענה להתמכרויות. אתמול ביקרתי ברטורנו בבית שמש, מרכז מדהים באמת, שמנהל אותו הרב איתן אקשטיין, מרכז שמטפל במצב הכי קשה של נוער שמגיע אל הסם. לצערי הרב אין הרבה מקומות כאלו במדינת ישראל, ואני אומר לכם למה. גלעד ארדן בזמנו ביטל את הרשות למניעת סמים ואלכוהול, הרשות שהייתה כל כך חשובה במדינת ישראל, והכניס אותה לתוך המשרד לביטחון פנים, עכשיו זה לאומי. זה כמעט לא פעיל, כמעט לא קיים, עם תקציבים דלים. אני שמח שהשר ארבל נמצא פה, כי אתה אחד מהבודדים שיכול לעשות מהלך, חייבים להחזיר את הרשות למניעת סמים ואלכוהול. המצוקה בקרב בני הנוער גדולה וחמורה, ותחריף. חייבים להציל אותם. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה סולומון, ואחריו, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים כעת בעיצומה של מלחמה על עצמאותו המחודשת של עם ישראל בארצו, שבמסגרתה אנו סופגים אבדות קשות. בתוך כל האובדן הזה, אבקש לציין את הקהילה האתיופית, שהקריבה את טובי בניה ובנותיה, הן בשבת של שמחת תורה, בסיפורי גבורה מפעימים שאנו נחשפים אליהם, ובעיקר כעת, במהלך הקרבות ברצועת עזה. חלקם דור שני לעולים, נולדו כאן לתוך הבית הישראלי והציוני שינקו מהבית והקהילה, וחלקם זכו לעלות בעצמם. הקהילה האתיופית כספה להגיע לכאן, לארץ הקודש, וחלקם אף זכו להגשים את החלום תוך אבדות רבות בדרך. הקהילה האתיופית השתלבה בחברה הישראלית במגוון תחומים מובילים ובתפקידים שונים בצבא ובמערכת הביטחון, ומהווה נדבך חשוב בקיום המדינה.

20 נופלים, שמאחורי כל אחד מהם סיפור גבורה עוצמתי ומעורר השראה. את הנאומים הבאים אקדיש כל פעם להעלות על נס את אחד מהקדושים ולספר את סיפורו, את רוח הגבורה והדרך המיוחדת שהגיבורים הללו השאירו לנו. לזכרם נמשיך לבנות עתיד משותף יחד, מול אויבנו הקמים עלינו.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, ואחריו, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, בדיוק לפני שנה עמדתי כאן באחד הנאומים הראשונים שלי בבית הזה, וזעקתי את זעקתם של ילדים החולים במחלה הנדירה PFIC. במחלה הזו מצטברים מלחי המרה בכבד, דבר שגורם לגרד בלתי נסבל לתינוקות הרכים, הם מגרדים עד שלפעמים יוצא דם מגופם, וגורם לפיגור התפתחותי וחוסר שינה. הטיפול הקיים היום הוא השתלת כבד או טיפול תרופתי שאינו נכלל בסל התרופות. רוב הילדים החולים במחלה נפטרים בעשור השני לחייהם. היום פגשתי את נסים אבו עביד, בן שנה וחמישה חודשים מלקיה, והוריו זיאד ויסמין הם זוג צעיר, שהילד הראשון שלהם,

סובל ממחלת PFIC. אני פגשתי גם את המנכ"לית וחברי עמותת ניסאן, שמלווים אותם, ונמצאים כאן ביציע. ההורים של נסים סיפרו לי ולחבריי לסיעה על הסבל שהם עוברים בגלל המחלה של נסים. נסים לא ישן בלילות מרוב גירודים, והדאגה שלהם אין-סופית מהפתרון הקיים היום, שזה השתלת כבד. מחלות נדירות אינן מבחינות בין יהודים לערבים, והמחלה פוגעת בילדים בשתי החברות, ומביאה לאחדות גורל של משפחות. ילד חולה במשפחה משנה את סדר-היום של ההורים והאחים. בשנה שעברה זעקתי על העוול, שלראשונה יש תרופה למחלה הקשה הזו והיא נמנעת מהילדים הקטנים וחסרי הישע הללו. לצערי זעקתי לא נשמעה, והתרופה לא הוכללה בסל התרופות בשנה שעברה. כיום המשפחות מטפחות שוב תקווה לכניסת התרופה לסל של שנת 2024. אני מקווה שוועדת הסל תשכיל ותכניס את התרופה הזאת לסל התרופות.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אחריה, חבר הכנסת ווליד טאהא. צוהריים טובים. באמצע כל החושך מסביב, סוף-סוף ניצוץ של תקווה. אתמול נפתחה שנת הלימודים האקדמית, וכאן אני רוצה לאחל לכל הסטודנטים שנה מוצלחת ופורייה. תרשו לי לפנות בערבית. (אומרת בערבית: לבניי הסטודנטים, אני מאחלת לכם שנת לימודים פורייה, מלאה בהצלחות ומימוש עצמי.) כבוד היושב בראש, אני רוצה להתריע בפניך על התמונות הקשות שראינו אתמול, של סטודנטים עם נשק ארוך שמתהלכים בתוך האוניברסיטאות. אני חושבת שתמונות אלה הן קשות, והן לא ראויות להיות במקום הזה. צריך להיות זהירים מההשלכות של דבר כזה בתוך האוניברסיטאות. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. כבוד היושב-ראש, בהמשך להחלטת הממשלה לנצל את הארכה שאפשר לה החוק ולדחות את הבחירות בעוד חודש, ובהמשך להחלטת הוועדה לאשר את הצעת הצו שהגישה הממשלה, אני רוצה לדבר על סוגיה מאוד קשורה בחברה הערבית, שהינה חמישית מסך כל אוכלוסיית המדינה. הסיבוב השני של הבחירות, ביישובים שבהם הבחירות לא יוכרעו בסיבוב הראשון, ייפול אל תוך חודש רמדאן, וזה תהליך שבלתי אפשרי לקיים אותו במהלך צום הרמדאן.

אני בקשר עם שר הפנים, עם שר המשפטים, עם יו"ר ועדת הפנים. צריך לקבל החלטה לקבוע את 10 במרץ, יום לפני חודש רמדאן, כמועד לסיבוב השני של הבחירות לרשויות המקומיות.

חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אחריו, חברת הכנסת שלי טל מירון. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, שנת 2023 הייתה אחת השנים הגרועות במדינת ישראל בהרבה מאוד מובנים, גם בתאונות הדרכים. זו השנה הכי מדממת בעשור האחרון. הכי הרבה הרוגים, שיא במספר הילדים ההרוגים בדרכים ושיא במספר ההרוגים מאופניים ובכלל כלים חשמליים. מדינת ישראל נכשלה גם במאבק בתאונות הדרכים. ואפשר גם להבין את זה. אין תוכנית רב-שנתית, מדי פעם מתקבלות תוכניות, שלא מיושמות או מתבטלות. אין יו"ר לרלב"ד, אין מנכ"ל לרלב"ד, והדרך והצורה הזאת לא יכולות להישאר. לסיכום 2023, 359 הרוגים בכבישי ישראל, שישה מהם רק בשבוע האחרון.

חברת הכנסת שלי טל מירון. אחריה, חבר הכנסת אבי מעוז. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רק רוצה לפתוח בכך ש-87 ימים שהאהובים שלנו, המשפחות,

האחיות, בשבי. ואני חושבת שחשוב שנפתח כל מליאה, כל ועדה, כל ריאיון בתקשורת, כל במה של כל נבחר ונבחרת ציבור בבית הזה, בלהזכיר לכולם שהם עדיין שם, ואנחנו רוצים אותם בבית כמה שיותר מהר,

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז. אחריו, חבר הכנסת יצחק קרויזר. תודה, אדוני היושב-ראש. נאום הנדסת תודעה מס' 100, והפעם על תודעת האויב ותודעה עצמית. פרעה הרשע הנדס לעמו את התודעה כאילו שיעבוד עם ישראל יחליש וימעט אותו. אבל "כאשר יענו אֹתו, כן ירבה וכן יפרֹץ", וזכינו לגאולה ולחג הפסח. המן הרשע הנדס את תודעת אחשוורוש שמדובר בעם מפוזר ומפורד שכדאי להשמידו, אבל כנגדו מרדכי כינס את כל היהודים, וזכינו להצלה ולחג הפורים. אנטיוכוס הרשע ניסה להנדס לנו את התודעה ולהפוך אותנו להלניסטים, אבל החשמונאים מסרו נפשם על יהדותם ותורתם, וזכינו לניצחון ולחג החנוכה. הצורר הנאצי, יימח שמו, הנדס את תודעת עמו על הרייך בן אלף השנים ועל עולם נקי מיהודים. אבל הרייך איננו, ומדינת ישראל חיה וקיימת. גם נסראללה וסנוואר ניסו להנדס את תודעתנו ותודעת העולם כאילו אנחנו קורי עכביש, מפורדים וחלשים, שאפשר להכרית מהארץ הזאת. אבל עם ישראל התקבץ והתאחד שוב לאגרוף ברזל מאוחד ועוצמתי. אני ממליץ לכולנו לאמץ ולהפנים את התודעה העצמית, כפי שהגדיר מרן הרב קוק זצ"ל את תהליך שיבת ציון והציונות, וכך הוא הגדיר: "גוי קדוש, סגולת העמים, גור אריה יהודה, נעור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא שב אל נחלתו".

חבר הכנסת יצחק קרויזר. אחריו, חבר הכנסת מנסור עבאס. אדוני היושב-ראש, התבקשתי להקריא את מכתבה של עדה שגיא, תושבת ניר עוז, שחזרה אלינו לאחר 53 ימים בשבי: ב-7 באוקטובר התעוררתי לעוד בוקר של צבע אדום, או לפחות כך קיוויתי. מהר מאוד הבנתי שהסכנה שמסביבי שונה מכל מה שהכרתי, זה היה בוקר של צבע שחור.

לבד עם עצמי מול שבעה אנשי חמאס, ראיתי איך הכול משתנה לי מול העיניים. המדינה שלי לא הייתה שם, הצבא שלי לא היה שם, הקיבוץ שלי נחרב ונשרף. האמנתי שכאן נגמרים לי החיים. קיוויתי שלא כל המדינה נכבשה, שלא כולם מובלים כמוני לתוך שטח עזה, שהמשפחה שלי חיה ושלמה, ושיש מי ששומר עליהם עבורי. במהלך 53 ימיי בשבי הבנתי שעליי לעשות הכול לא רק כדי לשרוד, אלא כדי לחיות. כדי להרגיש שוב את הנשימות של הילדים שלי ופעימות ליבם של נכדיי. עליי לעשות הכול כדי להגיע לרגע שאני בידיים טובות,

אני בת מזל לכתוב לכם מעל במה זו, ולא לכתוב עוד פתקים בחשכת השבי. אני בת מזל להרגיש את מה שהתפללתי בשבילו 53 ימים,

חופש שנלקח ממני באלימות ובכאב, וכל יום בשבי רק הגביר את הכאב והעצים את גודל הייאוש. אבל לא כולם בני מזל כמוני. לא כולם יכולים להשמיע את קולם. זו חובתנו כמדינה לא רק להשמיע את קולם אלא לעשות הכול כדי להחזיר אותם הביתה בריאים ושלמים עכשיו. כל יום שעובר מסכן אותם יותר, ומחליש את הביטחון שלהם בידיעה שיש תקווה ושיש מי שיבוא לשחרר אותם. ב-7 באוקטובר הופקרנו והיינו לבד. עכשיו זה הזמן שלכם להראות שאנחנו יחד. הוציאו אותם מהתופת הזו. שחררו אותם. עם השאר נסתדר אחר כך. עדה שגיא, קיבוץ ניר עוז.

חבר הכנסת מנסור עבאס. אחריו, חברת הכנסת קארין אלהרר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

היום הוא היום הראשון בשנה האזרחית החדשה, ואתמול פורסמו שני דוחות על ידי עמותת יוזמות אברהם וגם על ידי מרכז אמאן, נתונים על הפשיעה והאלימות. אנחנו סיימנו את 2023 עם 247 נרצחים, או 246 בהתאם לצורה שבה עורכת העמותה את הדוח, לעומת 106 לפי נתוני המשטרה ב-2022, 111 לפי נתוני מרכז אמאן ב-2022. זאת עלייה של 120%. אני לא רוצה לדבר על הבעיה, דיברנו המון על הבעיה, אבל בכנסת הזאת, אדוני היושב-ראש, הוועדות המיוחדות קמו לפני שנה עם הקואליציה חדשה. יש רק ועדה אחת שלא קמה עד עכשיו, והוועדה הזאת אמורה להיות ועדה מיוחדת. ביקשתי שהוועדה הזאת תהיה לטובת מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, כמו שהיה לפני שתי קדנציות. הוועדה הזאת עבדה מול הוועדה של המנכ"לים, שגיבשה את תוכנית 549 למיגור פשיעה ואלימות. זה הזמן. אדוני יושב-ראש הכנסת, חשוב מאוד מבחינתי שתתערב בעצמך בנושא הזה. לפחות שנקים את הוועדה הזאת, שתחזור לפעול ביחד עם משרדי הממשלה ועם הגורמים הרלוונטיים, תתמקד בנושא הזה. זאת המחויבות המוסרית, לדעתי הבסיסית, שאנחנו ככנסת יכולים לעשות בשלב הבא.

חברת הכנסת קארין אלהרר, ואחריה, אחרונת הדוברות לפרק זה, חברת הכנסת פנינה תמנו, וגם חבר הכנסת רון כץ.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התבקשתי להקריא את עדותה של דיצה הימן שנכתבה על ידי נכדתה נטע מקיבוץ ניר עוז. היא שוחררה אחרי 53 ימים בשבי: חברות וחברי הכנסת, אני נטע הימן מינה, בתה של דיצה הימן, שנחטפה ב-7 באוקטובר מביתה בקיבוץ ניר עוז, קיבוץ אשר היא הייתה בין מקימיו, במסגרת המשימה הציונית של הקמת יישובים על הגבול. אימא שלי הופקרה בביתה בשבת בבוקר. המדינה והצבא כשלו בתפקידם ובחובתם כלפי אזרחית המדינה. במשך 53 ימים שהתה אימי בתנאים בלתי נסבלים. אישה בת 84, ללא טיפול תרופתי, עם מעט מאוד מזון. כפי שהיא הגדירה, אלה היו תנאים של רעב. ללא מים זורמים בשירותים, ובכלל בתנאים סניטריים נמוכים, כשמטוסי צה"ל חגים מעל ראשה ופצצות נופלות מסביבה. אימא אומנם חזרה, אבל היא מודאגת מאוד מחבריה ושכניה לקיבוץ שנמצאים שם כבר מעל מ-80 יום בתנאים הירודים הללו, חלקם במנהרות החשוכות והלחות, חלקם מעל האדמה חשופים להפצצות ולסכנות הלחימה. רק מהקיבוץ שלה, ניר עוז, יש עדיין 30 חטופים, שחלקם מעל גיל 80, ללא תרופות, ללא אוכל ובסכנת חיים מיידית. אני קוראת לכם מכאן בשמי ובשמה: לחטופים אין זמן. כל יום הוא סכנת חיים מיידית. חובתה של המדינה להחזיר אותם בחיים, יהיה המחיר גבוה ככל שיהיה.

חברת הכנסת פנינה תמנו. אחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת רון כץ. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה להקריא את עדותה של שרון קוניו מניר עוז, שהייתה 52 יום בשבי חמאס: בשבת השחורה, לאחר ייאוש, פחד תהומי וסכנה ממשית לחיינו, נחטפנו בברוטליות ותחת איומי נשק על ידי החמאס,

בעלי דוד קוניו, בנותינו התאומות בנות השלוש אמה ויולי, אחותי דניאל ואחייניתי אמיליה. את השבי אי-אפשר בכלל לתאר. חוויתי קריסות נפשיות ופיזיות, התקפי חרדה והתקפי טיקים שלא חוויתי בעבר. הייאוש שם הוא אין-סופי. ההרגשה שוויתרו עלינו התגברה מיום ליום. לא משנה כמה עדויות תשמעו, לעולם לא תצליחו להבין איך זה להיות שם אפילו דקה. לעומתכם, יש שם 133 אנשים שכן יודעים, מיואשים,

עצובים ומפוחדים, שרק רוצים לחזור למשפחה שלהם. כל יום שאתם מחכים ומתמהמהים זה עוד יום שחייהם עלולים להסתיים בשבי הארור הזה. היא מבקשת: תחזירו את בעלי, תחזירו את כולם עכשיו. תודה לגברתי. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, הבוקר קיבלתי פניית ציבור מאשתו של מילואימניק שנמצא כבר מעל 80 ימים בלחימה בעזה. היא ביקשה דבר פשוט. היא ביקשה שרשויות המדינה יפנו אליהם, כי הם לא יודעים מה מגיע להם. אני חושב שזה משהו שאנחנו מפספסים בבית הזה. עושים פה דברים, ורשות המיסים עושה דברים, והרבה מאוד משרדים פועלים בנפרד, אבל המילואימניקים שבשטח, 1. אין להם זמן בשביל לדעת מה מגיע להם, 2. אין להם את היכולת להתמודד מול הביורוקרטיה. אז אני מעלה את זה פה בבית הזה ומבקש שירימו את הכפפה: לאגד את כל מה שמגיע למילואימניקים האלה, ושיגיעו אליהם באמצעות הודעה, באמצעות מישהו בשטח, בדרך כלשהי, כי מאוד מאוד קשה להם. שבעתיים קשה למילואימניקים שהם בעלי עסקים, עצמאים, וקורסים. אחרי שהם יסיימו את הלחימה בעזה, הם יצטרכו להילחם על הבית ועל העסקים שלהם.

תודה לאדוני. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השר אלי כהן לתפקיד שר האנרגיה והתשתיות במקום השר ישראל כץ, ולמנות את השר ישראל כץ לתפקיד שר החוץ במקום השר אלי כהן. אני מזמין את כבוד השר אופיר אקוניס להציג את החלטת הממשלה. עד עשר דקות לרשותך, אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אני הקשבתי קשב רב לכמה מן הנאומים בני דקה. אני מבקש להתייחס בקצרה. חברת הכנסת שלי מירון הציעה,

לפתוח כל ישיבת מליאה,

או דיון כלשהו בכנסת, במליאתה ובוועדותיה, באזכור של החטופים. אני חושב שהדבר הוא נכון, רצוי. אנחנו כולנו מתפללים לשלומם, וגם פועלים כדי להחזיר אותם במהרה לביתם. באותה נשימה, חברת הכנסת מירון, חיזוק ענק לכוחותינו בים, באוויר וביבשה, שעושים עבודה כבירה בכמה וכמה גזרות, דבר שלא זכור, אדוני היושב-ראש, שנים ארוכות, בכמות כזאת של גזרות: בצפון, בצפון-מזרח, בדרום בשתי חזיתות: בזירת ים סוף ובזירת הדרום, וגם בשומרון וביהודה. למשפחות החטופים והחטופות, אשר אנחנו מרבים כולנו להיפגש איתם, חיזוק גדול בשם הממשלה, בשם האופוזיציה, בשם כנסת ישראל ובשם כל אזרחי ישראל. אני מודה לך. אני באמת חושב שדיברת דברי טעם, ואני חושב שאין איש שחולק על הדבר. הערה לחבר הכנסת רונן כץ. הערה נכונה, חשובה, אמיתית.

חבר הכנסת רון כץ. גם רונן שם יפה. רון שם יפה, רונן שם יפה. אני חושב שאתה צודק. הדברים מגיעים גם אליי. חוסר הידע לגבי שורת ההטבות שכבר אושרו, בממשלה ולאחר מכן בוועדות הכנסת, ואלה שעוד יאושרו. הרי אנחנו מתכוונים, אינני יודע אם ביום ראשון הקרוב או ביום ראשון בעוד פחות משבועיים, לאשר בממשלה, ולאחר מכן אתם, חברות וחברי הכנסת, תידרשו לאשר בוועדות הכנסת את ההטבות למילואימניקים. זו חבילה די גדולה, בהיקף של כמעט 10 מיליארד שקלים. אני מסכים לחלוטין שהדברים צריכים לבוא לידי ביטוי בידיעה של הדבר, הם צריכים לדעת ולקבל את מה שמגיע להם. זה מגיע להם בדין. חלקם לא ראו את הבית מ-7 באוקטובר, את הילדים הרכים, את הילדות, את התינוקות, את הרעיות, את בנות ובני הזוג. אני חושב שגם ההערה הזאת היא אכן אמירה נכונה והערה נכונה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בפרק הזמן הזה שבו אתה מדבר על נושא אחר, אני בטוח שבינתיים השר כהן עושה עוד פעילות דיפלומטית. אין שאלה. והינה, שר הפנים, אני ניגש לנושא שעל סדר-היום.

אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השר אלי כהן לתפקיד שר האנרגיה והתשתיות, במקום השר ישראל כץ, ולמנות את השר ישראל כץ לתפקיד שר החוץ, במקום השר אלי כהן. בהתאם לסעיף האמור לחוק-היסוד, מבקשת הממשלה להביא את ההחלטות לאישורה של הכנסת.

זאת הזדמנות טובה, אדוני היושב-ראש, להודות לשניים: לשר החוץ היוצא, אשר עשה פעילות אדירה עד 7 באוקטובר, ב-7 באוקטובר ועד היום הזה. ממש פעילות דיפלומטית, הייתי אומר, כמעט חסרת תקדים, במדינות רבות בעולם. הוא הביא לכאן נציגים רבים, הראה להם את אשר עוללו השטנים הנאצים, בעוטף עזה, באופקים, בשדרות. הוא הסביר להם היטב את המצב בצפונה של ארצנו ובגזרות האחרות, ועשה פעילות נמרצת עם הרבה מאוד אנרגיה, ולשר האנרגיה, שעשה את אותם הדברים במשרד האנרגיה במשך שנה בדיוק של כהונה שם, ברפורמות גדולות מאוד, יסודיות, חשובות, עם נגיעה אדירה בכל הרשויות המקומיות באשר הן.

תודה לשר החוץ היוצא ותודה לשר האנרגיה היוצא. אם לשיטתך הם היו כל כך טובים, למה להחליף אותם? זאת אותה ישיבת ממשלה שבה דיברו על הטייסים? אותה ישיבת ממשלה שהשתתפתם בה, שככה דיברו על הטייסים שלנו? חבר הכנסת שטרן,

חברי הכנסת שטרן ויוראי להב הרצנו, אני אומר כך: לשאלתכם,

אם ייתן לי היושב-ראש את הזמן למלא סקירה על כל משרדי הממשלה, ובהם משרד, תדבר על הטייסים, תנסה לתקן. חבר הכנסת שטרן. המדע והטכנולוגיה והחדשנות, אשר אני עומד בראשו, הזמן קצר והמלאכה מרובה, והשרים מחכים להצבעת האמון. לעניין הדברים שאתה העלית, ראש הממשלה עשה את זה אתמול, ואני חבריי,

בשם השרים כהן,

השר ארבל וכל חברי הממשלה, מגנים את המתקפה. אגב, היא הייתה שאלה שהתפרשה כמתקפה. ואם כך הובן, הדבר הזה, אני אומר כאן מעל בימת הכנסת, ראוי לכל גינוי.

כוחות האוויר, כוחות היבשה, כוחות הים והכוחות המיוחדים עושים, כולם ביחד וכל אחד לחוד, עבודה כבירה. למה ראש הממשלה לא אמר את זה בישיבה, את האלוף. למה שתקתם? אתה יודע את כל הדברים שנאמרו בישיבה? את כל הדברים שנאמרו בישיבה אתם יודעים?

חברי הכנסת, הערתכם נשמעה, תודה. לא רק שהערתו נשמעה, גם נתקבלה תשובה. הדברים אשר נאמרו שהייתה בהם האשמה כלשהי, או בצורת שאלה, הם ראויים לגינוי, ואנחנו גינינו אותם גם בישיבת הממשלה, ואני מגנה אותם גם כאן. אני אומר את הדבר הבא, ואני אחזור עליו. התחלתי את הדברים, חבר הכנסת שטרן, באחדות מקיר אל קיר, שכוחותינו ראויים לה, באוויר, בים וביבשה. נכון. לכן היית צריך להתערב במקום. אתה צודק. התייחסתי גם במקומות אחרים. אני אומר לסיום, אדוני היושב-ראש, את הדבר הבא. חבר הכנסת הרצנו,

כולל חבר הכנסת רם בן ברק, שאותו פגשתי בשבוע שעבר בקריית שמואל, בואכה חיפה, ביקרתי אצל יותר מ-40 משפחות שכולות בכל רחבי הארץ, בדרומה ובצפונה,

ביהודה, בערים גדולות וביישובים קטנים. ישנו מסר אחד שעולה, חבר הכנסת שטרן, אני יודע,

תגיד אותו לממשלה. אני אומר אותו. תגיד אותו לתקציבים, לכספים הקואליציוניים.

חבר הכנסת שטרן, שאלת, הערת? הוא ענה לך. זה לא יכול להיות פינג-פונג בלתי נגמר. הוא פונה אליי. עכשיו הוא רוצה לתת לי שיעור על אחדות.

אני רק אומר שמ-40 הביקורים הללו ובימים הקרובים בוודאי יהיו עוד, עולה מסר אחד מאוד ברור ומאוד חד, הוא מסר כפול. אנחנו כולנו, חבר הכנסת שטרן, מצווים למלא את שני המסרים,

אדוני היושב-ראש, שומע בכל ביקור: הכרעה ואחדות העם. זה מה שרוצות המשפחות השכולות, ואת זאת נעשה. תודה, אדוני היושב-ראש.

שבוע תקפתם את הרמטכ"ל, עכשיו את חיל האוויר, על איזו אחדות אתם מדברים? תודה רבה.

לדיון האישי.

בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במשך שנים ארוכות נהג בנימין נתניהו להתגלגל לפה, לתוך אולם המליאה, כשמתחת לזרועו ביוגרפיה עבת כרס של וינסטון צ'רצ'יל, כדי שאנחנו כמובן לא נחמיץ את העובדה שבעיני עצמו הוא צ'רצ'יל בן-זמננו. ואז התברר שהוא צ'מברליין. ואז התברר שהוא לא המנהיג שמוביל את עמו לניצחון, אלא המנהיג שבחולשתו וביוהרתו הוביל אותנו לאסון הגדול בתולדותינו. לכל מי ששואל אותי עדיין למה החלטתי לא להיכנס לממשלה, ואני מודה שבכל יום שואלים אותי פחות אנשים, אני מציע מפה להיכנס לתולדות האומה הבריטית ולקרוא את מה שכתוב בתוך הספר העבה, לא רק להחזיק אותו מול המצלמות: צ'מברליין לא פוטר ולא התפטר אחרי הסכם מינכן, המביש, של 1938. הוא לא פוטר ולא התפטר גם אחרי שפרצה מלחמת העולם השנייה, והתברר שהקונספציה הפייסנית שלו קרסה והובילה לאסון נורא. שמונה חודשים ארוכים הוא המשיך לכהן כראש ממשלת בריטניה. רבים שאלו אז את האופוזיציה, שהייתה בראשות קלמנט אטלי, למה הם לא נכנסים לקבינט המלחמה, והתשובה שלהם הייתה: מפני שאנחנו לא סומכים על האיש שהביא עלינו את האסון ואנחנו לא נשב תחתיו. האופוזיציה הבריטית הבטיחה, כמו שאנחנו מבטיחים היום, שאין לה בעיה לשבת תחת מנהיג אחר, כמעט כל אחד, כל מי שהממשלה תרצה להעמיד בראשה. ב-7 במאי 1940 התקיים בפרלמנט הבריטי דיון מתוח וסוער, הם לא חשבו אגב, שזה מוקדם לנהל אותו, הם לא אמרו שעוד לא הגיע הזמן. באם הפרלמנטים, במקום שבו נוסדה הדמוקרטיה, ידעו שאם אתה נלחם למען החירות ולמען הדמוקרטיה ולמען העולם החופשי, אז אתה צריך לנהוג כאדם חופשי, וזאת הייתה שעתם היפה ביותר. בשיא הוויכוח קם חבר הפרלמנט, ליאופולד איימרי, שמרן בן שמרן, וזעק לעבר צ'מברליין, את מילותיו המפורסמות של אוליבר קרומוול, שנכנסו להיסטוריה הבריטית במאה ה-17: ישבת כאן זמן רב מדי, כבר אין בך תועלת. הסתלק, אני אומר, הגיע הזמן שנסיים איתך. בשם אלוהים, לך. מר נתניהו, ישבת כאן זמן רב מדי. בשם אלוהים, לך. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, נמצאת? נמצאת.

לבקשתה של אגם גולדשטיין מכפר עזה, שהייתה 51 ימים בשבי,

בעצמה כתבה: אני אגם גולדשטיין, בת 18. גרתי בקיבוץ כפר עזה עם שלושת אחיי ושני הוריי. הבית הוא כבר לא בית, המשפחה כבר לא שלמה,

כי היינו לבד, כי אבא שלי לקח את הקרש של המיטה כדי להגן עלינו, אתם מבינים כמה לבד היינו? כי אבא שלי נרצח לנגד עינינו, ואחותי הבכורה לא יכלה לשאת את זה,

נורתה בפנים,

והלבד בשבת הזאת נמשך

'איך עשיתם לי את זה? איך כבר במשך 87 ימים אתם עושים את זה? איך הם עדיין לבד בתוך החושך, הצער, המלחמה?' כל הזמן חשבתי, בטח אתם מקיימים דיונים ארוכים. שלא תטעו, אני בטוחה שאתם עושים המון, זה פשוט לא מספיק. אתם עכשיו יושבים ומדברים, והם שם נלחמים על החיים, על העוד קצת, על לקום לעוד בוקר. התקווה והאמונה הולכות ונעלמות, האנשים שיושבים שם הולכים ונעלמים, ואנחנו פה יושבים ומדברים. אין זמן, קומו. אל תשבו ותדברו בזמן שהם שם לבד, כשחברות שלי שם לבד.

תדברו עם כל מי שצריך בעולם, תגיעו להסכמה, תגיעו לעסקה. רק בבקשה, קומו. אל תשבו כאן ותדברו בזמן שהם שם לבד. תפעלו, תזוזו, תזיזו. אתם ממשיכים להשאיר אותם לבד. תבצעו את תפקידכם, זה המעט שאתם יכולים לעשות כדי לתקן. תחזירו את החברות שלי, את הבנות שלכם, את הבנים שלכם, בבקשה, הם לבד. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת. אני רוצה להקריא עדות שכתבה נטע הימן, בתה של ניצה הימן, שהייתה בשבי החמאס ושוחררה אחרי 53 ימים: חברות וחברי הכנסת, אני נטע הימן מינה, בתה של דיצה הימן, שנחטפה ב-7 באוקטובר מביתה בקיבוץ ניר עוז קיבוץ אשר הייתה בין מקימיו במסגרת המשימה הציונית של הקמת יישובים על הגבול. אימא שלי הופקרה בביתה בשבת בבוקר. המדינה והצבא כשלו בתפקידם ובחובתם כלפי אזרחית המדינה. במשך 53 ימים שהתה בתנאים בלתי נסבלים, אישה בת 84, ללא טיפול תרופתי, עם מזון מועט מאוד. כפי שהגדירה, אלו היו תנאים של רעב, ללא מים זורמים בשירותים, ובכלל בתנאים סניטריים נמוכים, כשמטוסי צה"ל חגים מעל לראשה ופצצות נופלות מסביבה. אימא אומנם חזרה, אבל מודאגת מאוד מחבריה ושכניה לקיבוץ, שנמצאים שם כבר מעל ל-80 יום בתנאים הירודים הללו, חלקם במנהרות החשוכות והלחות, חלקם מעל האדמה, חשופים להפצצות ולסכנות הלחימה. רק מהקיבוץ שלה, ניר עוז, יש עדיין 30 חטופים, חלקם מעל גיל 80, ללא תרופות, ללא אוכל ובסכנת חיים מיידית. אני קוראת לכם מכאן בשמי ובשמה: לחטופים אין זמן. כל יום הוא סכנת חיים מיידית. חובתה של המדינה להחזיר אותם בחיים, יהיה המחיר גבוה ככל שיהיה.

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני מבקשת לקרוא את עדותה של עדה שגיא מניר עוז, 53 ימים שבי: ב-7 באוקטובר התעוררתי לעוד בוקר של צבע אדום, או לפחות כך קיוויתי. מהר מאוד הבנתי שהסכנה שמסביבי שונה מכל מה שהכרתי, זה היה בוקר של צבע שחור. לבד, לבד עם עצמי מול שבעה אנשי חמאס, ראיתי איך הכול משתנה לי מול העיניים. המדינה שלי, לא שם, הצבא שלי, לא שם, הקיבוץ שלי נחרב ונשרף. האמנתי שכאן נגמרים לי החיים. קיוויתי שלא כל המדינה נכבשה, שלא כולם מובלים כמוני לתוך שטחי עזה, שהמשפחה שלי חיה ושלמה, ושיש מי ששומר עליהם עבורי. במהלך 53 ימיי בשבי הבנתי שעליי לעשות הכול לא רק כדי לשרוד, אלא כדי לחיות. כדי להרגיש שוב את הנשימות של הילדים שלי ופעימות ליבם של נכדיי. עליי לעשות הכול כדי להגיע לרגע שאני בידיים טובות, בטוחות ואהובות. אני בת מזל לכתוב לכם מעל במה זו, ולא לכתוב עוד פתקים בחשכת השבי, אני בת מזל להרגיש את מה שהתפללתי בשבילו 53 ימים, חופש, חופש שנלקח ממני באלימות ובכאב, וכל יום בשבי רק הגביר את הכאב והעצים את גודל הייאוש. אבל לא כולם בני מזל כמוני. לא כולם יכולים להשמיע את קולם. זו חובתנו כמדינה לא רק לשמוע את קולם אלא לעשות הכול כדי להחזיר אותם הביתה בריאים ושלמים עכשיו. כל יום שעובר מסכן אותם יותר ומחליש את הביטחון שלהם בידיעה שיש תקווה ומי שיבוא לשחרר אותם. ב-7 באוקטובר הופקרנו והיינו לבד. עכשיו זה הזמן שלכם להראות שאנחנו יחד. תוציאו אותם מהתופת הזו. תשחררו אותם. עם השאר נסתדר אחר כך. תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום,

עד שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. כנסת נכבדה, אני מבקשת לקרוא את דבריה של כרמית בשם חנה קציר מניר עוז, ששהתה והייתה שבויה 49 ימים בשבי:

שמי כרמית, ואני כותבת בשמה של אימי חנה קציר, אשר מאז שחזרה אלינו מעזה ביום ה-24 בנובמבר היא מאושפזת במצב רפואי קשה מאוד. אימי סיפרה לנו על השבת הנוראית שבה מחבלים פרצו לממ"ד בביתם בקיבוץ ניר עוז, פצעו את אבי ולקחו אותה מבלי שהיא יודעת מה קורה לבעלה או לבנה אלעד. המחבלים ניסו להובילה ברגל לעזה אך כשראו שהיא נופלת ואינה מסוגלת לצעוד, העלו אותה על אופנוע ודהרו איתה לעזה כשהעזתים זורקים עליה אבנים וסוכריות. היא נפלה מהאופנוע ונחבלה. היא נכלאה בתא לבדה, והייתה צריכה להתחנן במשך שעות לשומר לכל צורך בסיסי: מים, אוכל, שירותים. היא מספרת על התופת שעברו, הרעבה, התעללות נפשית ופיזית מתמשכת, פחד מוות בכל דקה ורגע. אימי חזרה אלינו כשהיא חבולה נפשית ופיזית, סובלת מבעיות בליבה אשר לא היו טרם החטיפה ואשר נגרמו מהרעבה ומהיעדר טיפול תרופתי. אבי, זיכרונו לברכה, נרצח, ואחי חטוף בעזה. אימי כעת לא יכולה לדבר, ואני זועקת את זעקתה, את זעקתנו, את זעקתם של כל איש, אישה וילד שקולם צועק אלינו מעומק תהומות הגיהינום של עזה: החזירו לאימי את בנה, החזירו לי את אחי. מבלי חזרתו של אחי ליבה של אימי לא יוכל להתחזק, והשבר לא יוכל להתאחות. אל תיתנו לאף אחד להיות בידי ארגון טרור עוד שנייה אחת. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. תודה, כבוד יו"ר הכנסת. כנסת נכבדה, גם אני מבקשת להביא פה את קולם של החטופים והחטופות ולהקריא פה את עדותה, את הדברים שהעבירה לנו משפחתה של אופליה רויטמן מניר עוז, 53 ימים בשבי: שלום לכולם, אני אופליה רויטמן בת 77 מקיבוץ ניר עוז, שבו אני חיה יחד עם בן זוגי לחיים הקטור כמעט 40 שנה. נחטפתי מביתי באכזריות, פצועה ומאוד מפוחדת, בשבת ב-7 באוקטובר על ידי קבוצת מחבלים שפרצו ביריות לממ"ד. בשבי פחדתי מהלא-נודע, פחדתי לאבד את הדעת, ממש להשתגע. סבלתי מרעב ומעינוי נפשי. הייתי כלואה בחדר לבד כמעט 50 יום. לא הבנתי מה קרה ואיפה הצבא והמדינה שלנו. מפעם לפעם חשתי שלא אראה שוב את יקיריי. פחדתי מהשיגורים שלהם, שיצאו מתחת למקום כליאתי, ומההפצצות של ישראל, כי חששתי שיכוונו למקור היציאות. לפני חודש שוחררתי בפעימה החמישית להסכם, ואני מודה על המאמץ וההישג המדיני. אני מאוד חוששת ממצבם של אלו שנותרו בשבי. הם כמעט פי שניים זמן ממה שאני הייתי, בתנאים לא אנושיים, בלי תרופות, מעט מאוד מזון, בסכנת מוות מהוצאה להורג על ידי המחבלים הארורים או מטעות של כוחותינו. אין להם יותר זמן. אף פעם לא דמיינתי לעצמי שמה שלימדתי בהיותי מורה בבתי ספר יהודיים עוד בארגנטינה על פוגרום וטבח יהודים באירופה בתחילת המאה הקודמת, אני אחווה בעצמי בביתי במדינת היהודים. לצערי, אין מילה יותר ממחישה מהפקרות כדי לתאר מה שקרה לי ולשאר האנשים באזור באותו יום ארור. אין דרך לתקן, אך יש לכם חובה לפעול לשחרר את שאר חבריי החטופים. עשו זאת בכל דרך אפשרית. אין לכם משימה יותר נעלה מזו. אני רוצה להגיד לאופליה תודה על הדברים, תודה למשפחתה על המאבק ועל הנחישות. תודה לכם שאתם שומרים על צלם האנוש שלנו ומביאים את קולם של החטופים והחטופות לכאן, לכנסת. אין מצווה גדולה יותר מפדיון שבויים.

חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, מילה אחת: אדוני שר החוץ הנכנס ישראל, מאחלים לך הצלחה גדולה מאוד. ככל שהימים חולפים מאז 7 באוקטובר אנו נחשפים לעוד ועוד זוועות מאותה שבת שחורה.

בחרתי להקריא היום את עדותה של דורון כץ אשר, תושבת ניר עוז, שהייתה חטופה 49 ימים בשבי החמאס: אני דורון כץ אשר. אני ושתי בנותיי הקטנות, רז בת ארבע וחצי ואביב בת השנתיים וחצי, נחטפנו ב-7 באוקטובר לעזה מקיבוץ ניר עוז. יחד איתנו נחטפה אימי, שבדרך על עגלת הטרקטור הדוהר לכיוון עזה נרצחה מירי לעיני בנותיי הקטנות. מאותו ירי גם אני וגם אביב, בתי הצעירה, נפצענו. שעה קודם לכן, מאותו הממ"ד שבו אנחנו היינו, נחטף בן זוגה של אימי גדי מוזס,

רביד כץ, נרצח כשיצא להגן בגופו על הקיבוץ שכה אהב, וגופתו נחטפה לעזה ומוחזקת עד היום על ידי החמאס. יוני בעלי נותר בבית לבד, מוטרף מדאגה וממחשבות על הנורא מכול. כל זה מתאר כיצד החיים שלנו נהרסו ברגע אחד. המשפחה שלי נהרסה, הפכתי ליתומה. עבר חודש וקצת מאז השחרור שלי, אבל מרגיש כאילו עברו יומיים. אני ובעלי יוני מנסים לשקם את המשפחה הגרעינית והמורחבת, אך זה קשה מנשוא. אנו מתמודדים עם שאלות רבות של הילדות הקטנות, כמו: איפה סבתא? הרשעים עדיין פה? עם סיוטים בלילות ועם חרדת נטישה, התקפי זעם ועוד ועוד. בבקשה מכם, עשו הכול כדי להחזיר את סבא שלהן, כדי שנוכל קצת לחזור לנשום, סבא גדי מוזס, בן 80, נמצא כבר מעל 80 יום אצל המפלצות האלה ללא התרופות שלו. עשו הכול, אנחנו לא ננוח עד שיחזור אלינו, לחיים שכל כך אהב, גם אם הם ייראו קצת אחרת. איש מאיתנו אינו יכול לתאר לעצמו את הרגשות שחולפים על דורון ועל משפחתה.

ילדות קטנות, חוו וראו זוועות קשות מנשוא גם לאנשים מבוגרים: סבתא שנרצחה מול עיניהן וסבא שעדיין נמצא בשבי החמאס. עדות זו ועדויות נוספות של ניצולים ושבים משבי החמאס חייבות להדגיש לכולם כי המאמץ להחזרת החטופים במלוא ליבם מסיבות כאלו או אחרות, כי זו חובתנו, להחזירם הביתה. ללא החזרת כל החטופים וטיפול בהם גם פיזית וגם נפשית אנחנו הפסדנו במלחמה הזאת, ואנחנו הפסדנו כחברה, כי הפקרת אזרחנו היא החטא הגדול ביותר. אני קורא מכאן, מעל במת הכנסת, לראש הממשלה, לחברי הקבינט הביטחוני המצומצם והמורחב ולכולנו: אין זמן. נעשה ככל יכולתנו, ועשו ככל יכולתכם, על מנת לשים בראש סדר העדיפות את החזרת החטופים והחטופות כמה שיותר מהר.

חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה. אני אקריא לכם את העדות של שרון קוניו מניר עוז, ששהתה 52 יום בשבי. אני חושבת שהסיפור של שרון כיווץ את הבטן ואת הלב לכל אימא במדינה הזו, בטח לי, כאימא לתאומות. רק המחשבה על איזה אומץ ותושייה וחוזק וחוסן יש לאימא כזאת,

בשבת השחורה לאחר ייאוש, פחד תהומי וסכנה ממשית לחיינו, נחטפנו בברוטליות ותחת איומי נשק על ידי החמאס,

בעלי דוד קוניו, בנותינו התאומות בנות השלוש אמה ויולי, אחותי דניאל ואחייניתי אמיליה. את השבי אי-אפשר בכלל לתאר. חוויתי קריסות נפשיות ופיזיות, התקפי חרדה והתקפי טיקים שלא חוויתי בעבר. הייאוש שם הוא אין-סופי. ההרגשה שוויתרו עלינו התגברה מיום ליום. לא משנה כמה עדויות תשמעו, לעולם לא תצליחו להבין איך זה להיות שם אפילו דקה. לעומתכם, יש שם 129 אנשים שכן יודעים, מיואשים, חולים, עצובים ומפוחדים, שרק רוצים לחזור למשפחה שלהם. כל יום שאתם מחכים ומתמהמהים זה עוד יום שחייהם עלולים להסתיים בשבי הארור הזה. תחזירו את בעלי, תחזירו את כולם עכשיו. תודה רבה, גברתי.

הכנסת יסמין סאקס פרידמן, בבקשה, גברתי.

אני אקריא את העדות של אביבה סיגל מכפר עזה, שהייתה 51 יום בשבי. אני אוסיף רק שאת בתה שיר הכרתי כאן בכנסת עוד לפני שאימה חזרה. ויש עוד דרך. היו רגעים שהייתי בטוחה שאני הולכת למות. כולנו הולכים למות שם, במנהרה בעזה. האוויר היה קשה לנשימה, וחלק מהזמן לא הצלחנו אפילו לדבר בשקט כי פשוט לא היה חמצן. היה אסור לבכות. היה אסור לדבר, רק ללחוש, וגם את זה לא תמיד. שעות של שקט, דממה. 51 ימים הייתי בעזה, וחשבתי בכל ליבי שאין סיכוי שאראה את המשפחה שלי שוב. חשבתי ששכחו אותנו, שאף אחד לא מחפש אותנו או עושה מאמץ להחזיר אותנו. בימים האחרונים התחלתי להתעורר באמצע הלילה ולא להצליח לחזור לישון. אני מתעוררת ולא מבינה איפה אני. נזכרת ברגעי האימה, בהתעללות, בהשפלה, ובעיקר בפחד מוות שהרגשנו שם על בסיס קבוע.

עוד שם, ואני לא מצליחה להבין איך לנשום, איך לאכול ואיך לחיות, כשאני פה והוא עדיין שם, חי את האימה הזאת כל רגע וכל דקה.

אני פוחדת להתעורר מחר בבוקר ולהבין שעוד יום מתחיל ואין לי איך להחזיר את בעלי הביתה. אני פוחדת לדמיין מה עובר עליו שם ובאיזה תנאים הוא מוחזק. 51 יום פחדתי בשבי חמאס, ועכשיו על אדמתי, בארצי, אני ממשיכה לפחד בכל דקה של היום.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל ביטון, אדוני, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי. היום פגשתי במשרדי את אסתר בוכשטב, אימא של יגב בוכשטב מקיבוץ נירים, ואת נדב רודאיף, הבן של ליאור רודאיף מקיבוץ ניר יצחק, יחד עם ענת, מזכירת הקיבוץ, ואורי, בתה בת ה-15, המדהימה. יגב וליאור עדיין בעזה. למדתי להכיר את המשפחות היקרות כשצעדתי איתן, ממש כשהלכו את המסע הגשום והסוער ביום הראשון מתל אביב לכנסת. על השולחן שלי ניצב שעון החול ששלחו לי מנחל עוז, תזכורת קשה וכואבת לכולנו. היום אני ממלא בעצב את הבקשה של המשפחות ששבו מהשבי, המבקשות לתאר את התופת שעברה עליהן, בעדות אמיתית ואותנטית כמו שהגיעה אלינו, והתבקשתי להקריא את העדות כמו שהיא. יגיל יעקב בן 12 מניר עוז שוחרר אחרי 52 יום בשבי: נחטפתי מהבית ב-7 באוקטובר. היינו בחדר השינה של אור, אחי הגדול, בממ"ד. במשך למעלה משעתיים אור החזיק את ידית הדלת באמצעות מנוף שבנה מבדים ומכיסא, לפי ההוראות שנתן לו הדוד שלנו. סביב השעה 09:00 נפרצה הדלת, והמחבלים נכנסו לממ"ד. קודם לקחו אותי, יגיל בן ה-12. אמרתי להם שלא ייקחו אותי, ממש התחננתי, ואמרתי שאני צעיר מדי. הוציאו אותי לבוש בתחתוני בוקסר בלבד, יחף. הצמידו לי סכין לצוואר. העלו אותי על אופניים חשמליים. עשו לי סיבוב מוות בקיבוץ, לראות את ההרס והחורבן, ומשם הדרך לח'אן יונס קצרה. הייתי שבוי בבית לבד במשך 30 יום. אחרי כן העבירו אותי לבית אחר שבו היה גם עובד מתאילנד, פצוע קשה. רק מספר ימים לקראת השחרור צירפו אותי לאנשים אחרים מהקהילה שלי, מניר עוז, וביניהם הייתה גם מירב טל, בת הזוג של אבא שלי, ששוחררה יום אחריי. אני רוצה לומר לכם, חברי הכנסת, תודה על כך שתמכתם בשחרורי, ומבקש שתעזרו לי לקבל בחזרה את אבא שלי יאיר, שעדיין חטוף בעזה ומצבו לא ידוע. חבר הכנסת כץ וחבר הכנסת אלי כהן, בהצלחה בחילופי הגברי במשרדי הממשלה.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת תמנו שטה, בבקשה חברת הכנסת טלי גוטליב, גברתי. עם ישראל, מעולם, מקום המדינה, לא הודלף פסק דין של בית המשפט העליון, מעולם לא. עצם המחשבה ששופט שישב בדין מדליף פסק דין באחת הסוגיות המורכבות ביותר והמשסעות ביותר בחברה, הטרידה אותי מאוד. אבל אני רוצה לומר לכם, אני יודעת שהיום בערב עומד להתפרסם פסק הדין, תעשו פרצוף מופתע, קראתי את פסק הדין, באמת שמונה מול שבעה, בכל הכבוד, זה מה שהולך להיות היום בערב. מבטלים לנו הוראה של חוק-יסוד. אז יש לי חדשות בשבילכם: אין לי כוונה לעסוק בזה. אני לא מתכוונת לדון בדבר הזה בזמן שהחיילים שלי נמצאים בשדה הקרב. יותר מזה, אני חושבת שכמו שכולנו גזרנו על עצמנו שיח, בדברים מסוימים כן ובדברים מסוימים לא, בית המשפט העליון, כפי סמכותו, היה צריך לדחות את פרסום פסק הדין, בטח ובטח כשאנחנו בשיא הלחימה בעזה. אז ישאלו אותי השואלים: איך אפשר לדחות פסק דין? בלי בעיה. איך אפשר לדחות פרסום פסק דין? בלי בעיה, על פי דין.

הנשיאה חיות עוזבת. אז מה אם היא עוזבת? פסק הדין שלה רשום.

גם אם היא לא הייתה מסיימת לרשום אותו, אפשר להאריך לה את הזמנים בלי בעיה. אז למה, גברתי הנשיאה, למה? בזמן שאנחנו בשיא המלחמה, בשיא, את מוציאה ספוילר על פרסום פסק הדין בסוגיה כל כך הרת מחלוקת, בסוגיה שבעיניי היא חסרת חשיבות, אבל הרת מחלוקת,

איפה האחריות של כל אחד מנושאי המשרה הגבוהים ביותר במדינה, להעלות את הדבר הזה לשיח? למה היום? למה לפרסם את זה? אחרי שזה כבר הודלף, קיבלת סולם לרדת ממנו. יש לך תירוץ,

אז נבדוק, נראה מה שופט אומר על דעת חברו, משהו, שזה ייראה כאילו זה Due Process. למה לעשות את זה? ואני רוצה לומר לכם דבר אחד שתפס לי את העין בתוך דעתה של הנשיאה. היא מדברת שם על חוקה. אני רוצה לומר משהו לעם ישראל בהקשרה של חוקה. יש לי חדשות בשבילכם: אני, לשיטתי, נגד חקיקת יתר. אני תמיד בעד שינוי חוזרי מנכ"ל, אני בעד הרחבת תקנות משנה. זה נכון יותר, זה מאפשר יותר, זה גם יוצר פתרונות פרקטיים, לא בעד חקיקה מיותרת. אגב, יש לנו חוקי יסוד מצוינים, שניתנים לפרשנות.

כדי לפרש בהרחבה או בצמצום, תלוי מקרה, את החוקים הקיימים. היא כתבה שם משהו על חוקה שיום אחד תהיה בישראל. אני רוצה לומר לכם למה בן-גוריון לא ערך חוקה ולא חוקק חוקה, ולמה בישראל אסור לחוקק חוקה. לחוקה, בערך החוקתי של המסמך הזה שנקרא חוקה, לא ניתן להגדיר או לתת תיעדוף ללאום מסוים על פני לאום אחר. אנחנו במדינת ישראל. זאת מדינת הלאום היהודי, זאת מדינה שקמה משואה אל תוך תקומה, זאת מדינה שקיבלה את הלגיטימציה להגדיר את עצמה כמדינת הלאום היהודי, שוות זכויות לכל האזרחים,

אליבא דחוקים שנחקקו במדינת ישראל ואליבא דפרשנות מרחיבה של חוקים קיימים, כמו שראיתם רק בשבוע שעבר בעניין אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים. מצוין, כך אנו צריכים לעשות. אבל אם חלילה נחוקק חוקה, אנחנו לא נוכל להגדיר את המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. אבל מה שחשוב לי לומר בחצי משפט, הפרוגרס הרדיקלי במערכת המשפט מכוון למקום אחד: להגדרת המדינה כמדינת כל אזרחיה, ולכן אסור שזה יקרה. תודה, גברתי. חבר הכנסת חמד עמאר? חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להקדיש את דבריי לאישה בשמלה השחורה, לגל עבדוש, זיכרונה לברכה, שנרצחה באכזריות ב-7 באוקטובר, ולכל הנשים שלא שרדו כדי לספר מה עבר עליהן בשבת האחרונה בחייהן. יהי זכרן ברוך והשם ייקום דמן. אני כאן כדי להיות הפה שלהן. אסור לנו לשכוח את הזוועות. התחקיר המטלטל שפורסם בעיתון ניו יורק טיימס שפך אור לראשונה על דפוס פעולה אכזרי של החמאס והשימוש בטרור מיני ובאונס ככלי מלחמה. מחבלי החמאס ניסו להעלים מעיני הציבור את הפשעים הנוראיים שביצעו, וטעו לחשוב ששרפת והשחתת הגופות תטייח את המעשים. העדויות שנאספו מהשטח וגופותיהן של הנשים מספרות את הסיפור של מה שאירע להן. מעדויות של עדי ראייה שהתחבאו בשיחים, אנשי זק"א, כוחות ביטחון, צוותי רפואה, לצד סרטונים ותמונות שהועלו לרשתות החברתיות, לא נותר ספק: חמאס אנס, רצח, ביצע פשעים נגד האנושות כנגד נשים יהודיות וישראליות. בשנת 1995 קבע האו"ם כי אונס בידי ארגונים חמושים בזמן מלחמה הוא פשע מלחמה. אנחנו בשנת 2024. בשנת 2024 הדין הבין-לאומי חל על כולם, אבל מסתבר שכשמדובר בנשים ישראליות הדין שונה. לקח לארגון של האו"ם 50 ימים לגנות ולהכיר בזוועות שבוצעו כאן. שתיקתה הרועמת של הקהילה הבין-לאומית ביחס לאונס ולרצח נשים יהודיות והיעדר הסולידריות של ארגוני הנשים עם נשים ישראליות מעידים על יחס מחפיר ומפלה כנגד מדינת ישראל מצד הקהילה הבין-לאומית. מלחמה שכוללת טרור מיני, ברבריות, פדופיליה ונקרופיליה מעולם לא הייתה לנו. הטראומה של החברה הישראלית מהפרקטיקות של החמאס עדיין מקננת בכולנו. מה שנחשף עד היום הוא קצה-קצהו של הקרחון. המפלצות האלה ירו, דקרו, שחטו, כרתו איברים, שרפו והשחיתו את גופם של אנשים. אלה הם פני השטן. אני מבקשת בנימה זו לחזק את המשפחות, לחזק את הנפגעות והנפגעים ממעגל ראשון וממעגל שני, ולחבק את אלו שניצלו ויישאו לנצח את הפציעה האנושה בגוף ובנפש. חובתנו לזעוק בקול גדול את הזעקה של הקורבנות שלא שרדו כדי לספר, לגנות את הצביעות והאנטישמיות של מכחישי הטרור המיני והאונס של נשים ב-7 באוקטובר. לא נשכח ולא נסלח. תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים ב-1 בינואר 2024, תחילת שנה, ואתמול הסתיימה שנה שלגביה התפרסמו כמה דוחות שמסכמים את מצב הפשיעה בחברה הערבית. בשנת 2023, על פי הדוח של מרכז אל-אמל, המרכז הערבי לחיים בטוחים פרסם שמספר ההרוגים והנרצחים בחברה הערבית בשנת 2023 היה 247. 247

ב-2022 מספר קורבנות האלימות והפשיעה בחברה הערבית היה 111. מספר הקורבנות והפשיעה בחברה הערבית הוא פי 29 ממספר הקורבנות והנרצחים בחברה היהודית, אנחנו מדברים על 122 נרצחים למיליון תושבים

ארבעה נרצחים למיליון תושבים. התוצאות מדברות בעד עצמן, והדוחות מדברים בעד עצמם, וזה מביא אותי לשתי מסקנות: מסקנה אחת היא שהשר לביטחון לאומי כשל, כשל בתפקודו, כשל בלחימה בפשיעה בחברה הערבית. לצערנו גם הממשלה שמה את החברה הערבית בתחתית של התחתית של סולם העדיפויות שלה, המסקנה השנייה היא שאם נשווה את הנתונים של 2023 ל-2022, זה אומר שהתוכנית של מיגור הפשיעה שהכינה הממשלה הקודמת כחלק מהחלטת ממשלה 549, כחלק מהחלטת ממשלה 550, תקאדום,

תוכנית שהצליחה להילחם בפשיעה בחברה הערבית, ומה שצריך הוא לחזור לאותה תוכנית של לחימה בפשיעה בחברה הערבית כדי למגר את הפשיעה בחברה הערבית.

תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת וולדיגר? עכשיו אתה, חבר הכנסת עודד פורר, ואחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אתה אמור להיכנס היום אחרי ההצבעה לתפקיד מאוד מאוד משמעותי בממשלת ישראל, שר החוץ. אז לפני שאתה מקבל על עצמך את התפקיד הזה, אני כן רוצה לדבר איתך על כמה דברים שחשוב שתעשה במנדט שיינתן לך. הדבר הראשון, השר כץ, הוא שהגיע הזמן לסגור את הפער,

בין האומץ, הנחישות וההתקפיות שמגלים המפקדים, הלוחמות והלוחמים בשטח, לבין ההססנות, חוסר ההחלטיות ומדיניות ההתגוננות שמוביל הקבינט. היום פורסם שהממשלה הנחתה את מערכת הביטחון לבנות עוד חומות, עוד מכשולים ועוד הסתתרות, ושהמדיניות שמבטיחים לתושבי הצפון היא שאיפה שהייתה מחלקה, תהיה פלוגה, איפה שהייתה פלוגה, יהיה גדוד, איפה שהיה טנק, יהיו שני טנקים. אנחנו נגן עליכם, תהיה יותר התגוננות, במקום להבין שבצפון נפתחה עלינו מלחמה על ידי נסראללה. הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל, מה המחיר שאתם הולכים לגבות ממנו? מה המחיר שאתם תגבו מנסראללה, מחיזבאללה ומלבנון על המלחמה שנפתחה על ישראל? לא יכול להיות שפותחים במלחמה על ישראל ולא ייגבה כאן מחיר טריטוריאלי שיעשה רצועת ביטחון ברורה, שנשלטת על ידי ישראל, שלא תאפשר ירי נ"ט על יישובי הצפון. קיבוץ מנרה הפך להיות המטווח של חיזבאללה. הבתים שם הרוסים לגמרי. המושבים על גבול הצפון חוטפים אש יום-יום, שעה-שעה. ומה קורה מעבר לגבול בלבנון? שם הבתים הרוסים? שם יישובים נהרסו? הגיע הזמן שנשנה את הדיסקט ושקבינט ממשלת ישראל יצא מהקונספציה של 6 באוקטובר, כי אדוני שר החוץ, חלק מהאחריות שלך תהיה לדאוג לכך שיפסיק לזרום דלק לרצועת עזה,

שמשמש כנגדנו. אני עוד לא נתקלתי במדינה שנלחמת במדינה אחרת, ובזמן המלחמה היא דואגת שלצבא האויב יהיה דלק כדי להילחם בנו. אתם ירדתם מהפסים. זו האחריות שלכם. שינוי הקונספציה הוא זה שיקבע איך תיראה כאן מדינת ישראל בשנים הקרובות, וזה אומר שלא מחמשים את מי שנלחם בנו, לא מזרימים לו מזוודות של כסף וגם לא מזרימים לו דלק. אם מישהו פתח במלחמה על מדינת ישראל, בין אם זה בדרום או בצפון, בזה אני אסיים,

אם מישהו פתח במלחמה, הוא צריך לדעת שנגבה ממנו מחיר כואב גם בטריטוריה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב. אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני רוצה לקרוא לכם את עדותה של יפה אדר מניר עוז, האישה שנסעה לשבי בקלנועית זקופה, וחזרה ואמרה: רציתי שהילדים שלי יהיו גאים בי, רציתי שהם ידעו שלא נשברתי, 49 יום בשבי חמאס: אני יפה אדר, בת 85, נחטפתי מביתי שבקיבוץ ניר עוז באותה שבת. שבילי הקיבוץ הפסטורלי שלנו הפכו לשדה קרב כשהמוני מחבלים פושטים על הבית, רוצחים, חוטפים, שורפים ובוזזים. תמיר נכדי הבכור יצא להגן על הקהילה שכל כך אהב, ונחטף גם הוא כשהוא ככל הנראה פצוע ונזקק לטיפול רפואי משמעותי. במשך 49 ימים ארוכים, קשים מנשוא הוחזקתי בתנאים מחפירים. למרות הקושי הרב היו בי אופטימיות ואמונה שאחזור הביתה למשפחתי. אני משתדלת לשמור על אותה אופטימיות ולהאמין שגם תמיר יחזור אלינו, אך ההיאחזות בתקווה קשה ככל שעוברים הימים. כל יום שעובר מסכן את מצבם של החטופים. המחסור במזון, במים, בתרופות, בתנאים סניטריים ירודים, ללא אור יום, ללא שינה, כמה זמן הם עוד יוכלו לשאת את כל אלה?

שחוויתי את התופת, מבקשת מכם: החזירו את תמיר הביתה. החזירו את כל החטופים. אפשרו לנו להשתקם כמשפחה, כקהילה וכמדינה. לא נוכל לעשות זאת עד חזרתם של כל החטופות והחטופים. ואני אומרת, אדוני היושב-ראש: החזרת כל החטופות והחטופים שלנו היא לא אופציה, היא חובה, חובה מוסרית ואנושית ממדרגה ראשונה, אבל גם אינטרס ביטחוני ואסטרטגי ראשון במעלה של מדינת ישראל. יש לנו חובה לעשות הכול כולל להיכנס לדיבור רציני על ההסדרים של היום שאחרי כדי להחזיר את החטופות והחטופים שלנו עכשיו. תודה רבה, גברתי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת פינדרוס. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, שנה אזרחית חדשה התחילה היום, וכאן אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכולנו (אומרת בערבית: שנה שבה תבוא גאולה לנלהב, המדוכא והנזקק) ובתקווה שהשנה הזאת באמת תביא בשורות טובות לכלל האנושות. אני רוצה להתייחס לחברה הערבית ולשנת 2023, ובליבי תפילה ותקווה ש-2024 תהיה משהו שונה, למרות שאני בטוחה שהשוני לא יבוא מעצמו, ושצריך שיעמדו מאחורי השינוי אנשים שמאמינים שיש אפשרות לשינוי ופועלים למען השינוי הזה. כן אני רוצה להתייחס לדוח של אמאן,

שיצא אתמול, שמצביע על עלייה נוראית במספר הנרצחים. אל לנו לשכוח שמאחורי 247 נרצחים ונרצחות יש משפחות שלמות, ולא רק במעגל הראשון, שיישארו עם סבל וכאב לכל החיים. אני חייבת לציין את האבסורד של עלייה ב-300% במספר הרציחות בצפון, אני לא חושבת שיש מישהו בר-דעת ובמיוחד כאלה שיושבים בעמדת קבלת ההחלטות והיעדר לקיחת אחריות, לא יודעים לתת מענים ולפענח את הדברים. אני חייבת לציין שבשנה שעברה הייתה עלייה של כמעט 50% גם במספר הנרצחות, הנשים, ראינו גם תינוקות וילדים שנרצחים. אז מכאן אני רוצה לפנות לשר הכושל שאחראי על המשרד הזה ועל מה שקורה בתוך החברה הערבית בפשיעה ובאלימות ולהגיד לו: במקום שתתעסק בתוכניות של טרנספר ושל כותרות של ההגירה מרצון, תמלא תפקידך כמו שצריך. תודה רבה. תודה רבה, גברתי. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא נמצא. חבר הכנסת יוסף עטאונה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, היום שלחתי מכתב לחמישה משרדי ממשלה: שוויון חברתי, לשר שיקלי, כממונה על החברה הערבית הבדואית בנגב, בין היתר, למשרד החינוך, למשרד הפנים, הבריאות והעבודה והרווחה. אני ביקשתי להקים מיידית מרכזי שירות בחברה הערבית הבדואית בנגב. למה מרכזי שירות, ועכשיו? כבוד היושב-ראש, אתה מהנגב, ואתה מכיר את המצוקה. 35 יישובים, כ-120,000 תושבים, בשלושת החודשים האחרונים המלחמה הזאת חשפה את המצוקה העמוקה של האוכלוסייה בכפרים הלא-מוכרים בנגב. המדינה מפקירה את היישובים האלה. כשבאו לדיון בתקופת המלחמה איך לעזור לאוכלוסייה הזו בכל תחומי החיים, גם במיגון, גם בבריאות, גם בחינוך, גם ברווחה, בכל תחומי החיים לא היה מקום למשרדי הממשלה לעזור בטענה אחת ויחידה: ליישובים והכפרים האלה אין סטטוטוריקה בכל מערכות התכנון במדינת ישראל. ולכן הצעד המתבקש הוא כן להכיר בכפרים, אבל עד להכרה בכפרים אי-אפשר להשאיר ילדים, נשים,

120,000 תושבים, כבני ערובה של מוסדות התכנון. צריך למצוא פתרונות להכרה, הפתרון נמצא, הוא גם חוקי. בשנת 2004 המועצה הארצית לתכנון ובנייה

את התוכנית המחוזית במחוז דרום, תמ"מ 40/14/4, שמאפשרת להקים מרכזי שירותים בקרב החברה הערבית הבדואית בנגב,

גם בהתערבות בג"ץ, הקימה כמה מרכזי שירות כדי לספק שירותים לאנשים האלה. החודשיים-שלושה האחרונים של המלחמה מראים בצורה ברורה שצריך לחזור מיידיית לתוכנית הזאת של 2004. על כל משרדי הממשלה, גם החינוך, הרווחה, הפנים, הבריאות והשוויון החברתי, לעשות צעד מיידי להקמת מרכזי שירות. רק דוגמה אחת, ל-5,000 תלמידים בגילי שלוש עד חמש אין מסגרת. לכן אני קורא מכאן לכל השרים שקיבלו את המכתב היום, ואני גם מקיים סבב של פגישות עם משרדי הממשלה ועם מוסדות התכנון, מרכזי שירות הם צעד ראשון, צריך אותם להקים בנגב אתמול, לא היום.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, כבודו, ואחריו חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתיי חברי הכנסת, אני מאחל לך בהצלחה. הצלחתך, הצלחתנו, במיוחד בימים האלה. ואני חושב שאתה גם יכול להכניס לתפקיד את ה"ביחד ננצח". אני מציע לך לפנות לשרים החברים בממשלה שאתה חבר בה, אחרי שאמרתי "ביחד ננצח", ולהגיד להם להרגיע, שבתקופתך לא ידברו על איזה כלי נשק מכל מיני סוגים יש לנו, שלא יעשו לך בעיות בעולם של "להשמיד את עזה ואת התושבים שלה", שלא ידברו איתך על זה שחלק מהמטרות שלנו, כמו שמדברים היום, הוא לחזור ליישב את עזה. זה עושה את התפקיד שלך, שהוא מורכב גם ככה, הרבה יותר קשה. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו: הזדעזעתי אתמול לא ממה שאמרה אותה שרה לראש אג"ת, אם יש טייסים שלא מסייעים לכוחות בשטח מסיבות מצפוניות. אדוני, זה לא "ביחד ננצח"; זה אומר שהאסימון של "יחד" לא נפל, לא לאותה שרה, לכל השרים שישבו שם ושתקו. ואם לא די בכך, בא ראש הממשלה ועוד מעיר לאותו אלוף.

כמי שיושב בוועדות חוץ וביטחון, זה סוג כזה של טרנד של מישהו, ואני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, שמרגיש שאולי יש לו חלק, לזרוק את זה על לובשי המדים.

הבכירים שבהם כבר אמרו שהם לוקחים אחריות היום, ובבוא הזמן הם יסיקו את מה שהם צריכים להסיק, בממשלה, אפס. אבל בסדר, התרגלנו. אבל באמת, אם "ביחד ננצח", להגיד על טייסים שהם לא מסייעים לחברים שלהם מסיבות מצפוניות, לאחים שלהם ממש, ממש אחים, זה רפש. תסלח לי, אדוני, אולי גם אתה היית שם. השתיקה שלכם מדאיגה לא פחות. אתה הרי יודע שהסיפור של קמצא ובר-קמצא זה לא שהם שנאו אחד את השני, זה על זה שישבו שם גדולי ישראל ולא מיחו בידם. לא יכול להיות שיש ישיבה כזאת ויש תחרות מי יכפיש יותר אלוף לובש מדים בצבא שבא מתוקף תפקידו בשם צבא ההגנה לישראל כשאנחנו במלחמה.

היא שאלה שאלה לגיטימית. הזמן הסתיים. הלגיטימיות שלך,

תעזוב אותי, הלגיטימיות שלך והלגיטימיות שלי הן לא אותו דבר. תדע, תדע. עזוב, די. כבר התייחסתי אליך יותר מדי. תודה, אדוני. ביחד ננצח. תסביר את זה קודם כול לממשלה שלך. תודה רבה, אדוני.

אמרתי היום לשרים שאני מבקש מהם רק לשאול שאלות,

זהו,

בגלל ההתנשאות הזאת. סליחה, הבנו. זהו, פעם אחת שיהיה דיון בלי כל ההתלהטות הזאת. בבקשה, חבר הכנסת עופר כסיף. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, העדויות המצמררות של החטופים השבים צריכות להרעיד כל אדם שלב בקרבו. 129 ישראלים שנחטפו מביתם בטבח המחריד של 7 באוקטובר עדיין מוחזקים בשבי. יחד עם העדויות הקשות והחשובות אני מבקש להביא דברים שאמרו אביו ואחיו של אברה מנגיסטו בהדלקת נר שמיני של חנוכה, כי בל נשכח גם אותו. הוא נפל בשבי חמאס לפני תשע שנים, והוא נמצא בשבי 3,768 ימים. המספר הזה, אני חוזר עליו, תקלטו אותו: קרוב ל-3,800 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי חמאס, הוא מוחזק בו, כאמור, כמו כל החטופים בניגוד לדין, לצדק, למוסר. וכך אמרו אחיו ואביו בהדלקת נר שמיני של חנוכה: אנחנו משפחה שחיה בחוסר ודאות למעלה מתשע שנים לגבי מצבו של אח שלי אברה. אברה חצה את הגבול בנסיבות טרגיות עקב משבר נפשי, עקב הפטירה של אח שלנו,

במשך השנים האלה חלמנו לפתוח את מהדורת החדשות ולשמוע את ההכרזה שהוא חזר לבית, אבל לצערי זה טרם קרה. כל יום שעובר אנחנו עדיין חוששים למצבו ולגורלו. אנחנו נמצאים בחג חנוכה, חג שמסמל את היציאה מחושך לאור, והערב זאת הזדמנות גדולה עבורנו, עבור המשפחה, להתפלל יחד איתכם, שייעשה נס לאברה, וששאר החטופים והשבויים יזכו לצאת מחושך לאור. כך אמר אחיו של אברה מנגיסטו,

כל רגע שבו החטופים ממשיכים להיות מוחזקים בשבי חמאס הוא יותר מדי, כל יום שבו המלחמה נמשכת, השחרור שלהם מתעכב. חייבים לומר את האמת לציבור כולו ובמיוחד למשפחות החטופים: אין תסריט שבו גם תימשך המלחמה וגם ישוחררו החטופים, פשוט אין תסריט כזה. בשם ערך החיים, שהוא ערך יסוד גם ביהדות, דיברתי על זה פה כשהיו המשפחות של החטופים, שפיקוח נפש לא דוחה רק שבת, הוא דוחה את כל המצוות, ואפילו ספק פיקוח נפש דוחה, בשם ערך החיים ופיקוח הנפש אני קורא פה לממשלה: הפסיקו את המלחמה ושחררו את החטופים מייד. אין זמן.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אלהואשלה ואליד, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בסוף השנה שעברה נבחרה לנו ממשלה חדשה, שאמורה לתת ביטחון, לתת מענה לתושבים ולאזרחים. אבל מה קיבלנו ב-2023? קיבלנו חקיקה, בקואליציה קוראים לה "רפורמה משפטית", ובאופוזיציה "הפיכה משטרית" ואלימות כלפי המפגינים, קיבלנו ממשלה שהרסה יותר מ-3,000 בתים בנגב, קיבלנו ממשלה שהורסת בלי לתת מענה לתושבים ולאזרחים, קיבלנו ממשלה שלא נתנה מענה לחברה הבדואית בנגב בזמן המלחמה. לא היה מיגון ביישובים, לא היה מיגון בבתי הספר, והצעקות שלנו והפניות שלנו עד היום לא נענו. החברה הבדואית גילתה אחריות בתקופה האחרונה, וגם לפני זה, אבל לא התייחסו אליה, וזה חבל. הממשלה אמורה לתת מענה לכלל האזרחים ולא לתעדף מגזרים על פני אחרים. רבותיי, הפשיעה השתוללה בשנה האחרונה, והאחוז נהיה פי שניים ממה שהיה ב-2022, כשהמספר עמד על 116 נרצחים, לעומת השנה, שהגענו ל-247, 247 נרצחים, לפי מרכז אמאן ויוזמות אברהם. המספרים גדלו בצורה משמעותית.

השר לא נתן שום מענה למספרים הגבוהים האלו. אז במה התעסק השר? התעסק בפיתות, בסלט, בבשר לסוהרים ולאסירים. אבל הוא לא נתן מענה לאנשים, לאזרחים שנרצחו יום ולילה ברחובות, בערים ובכפרים הערביים. אז אם הוא לא יכול לעמוד במשימה הזאת, שילך הביתה או שיפטר אותו ראש הממשלה. אבל לצערי הרב, היום ראש הממשלה שבוי אצלו, הוא לא יכול לקבל החלטות. איך הגענו למספרים האלה? 247 נרצחים, איפה זה קיים? איפה השלטון? איפה המשטרה? איפה גופי הביטחון? למה לא מקבלים החלטות? יש פה מישהו שמפקיר את החברה הערבית. בואו נשים את זה על השולחן. הגיע הזמן שמישהו פה יקבל פיקוד וייתן את הדעת על מספר הנרצחים הנוראי הזה. אף אחד לא יכול לקבל אותו. כשהיינו בממשלה, כשרע"מ הייתה בממשלה, יואב סגלוביץ' הוביל מהלך, המסלול הבטוח, והיו תוצאות. למה אין תוצאות היום?

כי אף אחד לא שם, ואת אף אחד לא מעניינת החברה הערבית,

תודה רבה, אדוני. מיקי לוי, בבקשה, כבודו. ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב בראש, אדוני השר כץ, אני מאחל לך הצלחה. הצלחתך, הצלחתנו. מכובדיי חברי הכנסת, פעם נוספת, ברשותכם, אני רוצה לדבר על פורום קהלת, הפורום שנכנס לחיינו בסערה, הפורום שעומד מאחורי ההפיכה המשטרית, הפורום שהורס כל חלקה טובה בשדרה השלטונית והמינהלית של מדינת ישראל. לפני זמן לא רב צפיתי לצערי בפרופ' אברהם דיסקין מתראיין בתוכנית הצינור ואומר את המשפט הבא, ואני מצטט: "לו אני הייתי בתפקיד מכריע, הייתי, מוותר על החטופים", אתם שומעים? "מוותר על החטופים, כי אם על כפות המאזניים יש את עצם הקיום של המפעל הציוני מול החטופים, המפעל הציוני קודם". חיסול המפעל הציוני או ויתור על החטופים, האם זה מה שמונח על כף המאזניים? המפעל הציוני? האם אירוע קשה, אכזרי וטראומטי כמו אירועי 7 באוקטובר, פירושו חיסול המפעל הציוני? היינו במצבים גרועים יותר, כמו מלחמת יום הכיפורים, מלחמת העצמאות וגם ששת הימים. האם אנחנו נמצאים כרגע בסכנה קיומית? התשובה על השאלה אם המלחמה או שחרור החטופים מהווים איום קיומי על מדינת ישראל היא לא.

רבותיי, לחשוב שהאיש הזה היה מועמד של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, איזו בושה. פורום קהלת, הפורום שהיה לו את החלק הגדול בפאזל של ההפיכה המשטרית, שכמעט ופירקה את החברה הישראלית, זה הפורום הקיצוני שגרם לריסוק החברה, זה הפורום, פורום קהלת, שאני מפנה אליו אצבע מאשימה. זה הרס הציונות? פרופ' דיסקין הוא הבבואה של פורום קהלת, הפרצוף האמיתי של הפורום הזה. איזו אמירה אומללה. צפיתי בשידור והתחלחלתי, כיהודי וכישראלי. ועוד מדהים שקולו של דובר פורום קהלת לא נשמע, ואין מגנים את הדברים האיומים והאומללים האלה. גם לא שמעתי מצד חבריי מהצד הזה של המליאה. איזו בושה, אין מילה אחרת. אנחנו מתעסקים בשוברים שתיקה. בצלם,

חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. בצלם, שוברים שתיקה, פורום קהלת.

יש, לדבר. לא שוברים שתיקה, מוותר על החטופים, תתביישו.

חבר הכנסת מיקי לוי. לא שוברים שתיקה על חיילי צה"ל. קדימה,

שום דבר לא מפריע לך, רק פורום קהלת, רק פורום קהלת מפריע לך. לא הקרן החדשה, כלום, לא שוברים שתיקה, כלום. ויתור על החטופים, נכון? חבר'ה, אני מבקש, זהו, להירגע. בבקשה, אדוני חבר הכנסת עמאר, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, היום הגיעו להפגין מול הכנסת תושבי קו העימות, 5 קילומטר מהגבול הצפוני. ירדתי לפגוש אותם, שמעתי אותם. היו גם ילדים, ילדות, אנשים מבוגרים. ניגשה אליי ילדה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת לוי, יקירי. ניגשה אליי ילדה, אדוני היושב-ראש, ואמרה לי: חבר הכנסת, אני מפחדת. אני לומדת במקלט, אני ישנה במקלט, אני שומעת פיצוצים כל היום וכל הלילה, ואני לא יכולה להתפנות כי לא מפנים אותנו, ואנחנו לא חיים. אין לנו חיים כאן בקו העימות. אני לא מבין איזו ממשלה יכולה להמשיך להתקיים כאשר אנשים בתוך המדינה לא מרגישים ביטחון, ישנים במקלטים, חיזבאללה מחליט מתי לירות, מתי לא לירות, מתי להוריד את הבית הזה, מתי לא להוריד את הבית הזה. ואנחנו כל הזמן שומעים: אנחנו, הצבא מגיב לירי של חיזבאללה. הגיע הזמן שהממשלה הזאת, ימין על ימין,

או שהיא מוותרת על הגליל, או שהיא נכנסת ומטפלת בנושא, ולא לאפשר לאותם ילדים שאני ישבתי איתם היום ודיברתי איתם להגיד לי ולבכות לי שהם מפחדים. היו תושבים שם מכל היישובים, גם חבר'ה מחורפיש הגיעו, היישוב הדרוזי. אמרו לי: אנחנו לא מבינים, שהממשלה הזאת תחליט בדיוק מה היא רוצה. אין מי שיחליט בממשלה הזאת. לא יכול להיות שהצפון ימשיך להיות מופקר ככה. הצפון מופקר, אני שם נמצא, אדוני היושב-ראש, אני מסתובב שם. אתה עולה לשם, ואין אוטו אחד שמסתובב שם, אין בן אדם שיוצא החוצה. כולם מפחדים שם. חיזבאללה תופס אותנו בידיים, הוא מחליט מה הוא עושה. לא יכולה להיות מדינה ריבונית, מדינה עם ממשלה שמצהירה שהיא ממשלת ימין, אתם רחוקים מהימין 30 קילומטר, כמו שצריך להרחיק, 40 קילומטר, לא 30. כמו שצריך להרחיק את חיזבאללה 40 קילומטר, אתם רחוקים מהימין 40 קילומטר. אתם רק בשם ממשלת ימין. אני הייתי מתבייש במקומכם שאזרחי ישראל מפחדים ולא יכולים לצאת מהבית, לומדים בתוך מקלטים וישנים בתוך מקלטים. בושה, שממשלה כזאת ממשיכה להתקיים יום אחד. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת רון כץ. אחריו, חבר הכנסת אליהו ברוכי. בבקשה. תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, אני לא רוצה לדבר על החלפת השרים. אני מאוד מכבד את שר החוץ הנכנס, את שר האנרגיה הנכנס, אבל אני חושב שזה דבר שלא אמור לקרות באמצע מלחמה. אני חושב שאין הבדל בין החלפת שר חוץ, שמנהל אופרציה אדירה ואמור לקנות את הזמן ואת הלגיטימציה של ישראל בעולם ללחימה, לבין החלפה של ראש ממשלה.

אם אפשר להחליף שר חוץ, אדוני, אז אין שום בעיה להחליף גם ראש ממשלה. ואני רוצה לדבר רגע ברשותכם על השרה לשעבר גלית דיסטל, שאתמול התראיינה, ובאמת קיבלה אחריות. קיבלה אחריות, הבינה את הנזקים האמיתיים שהקואליציה הזו עשתה בעם ישראל, וביקשה סליחה וכפרה. ואני רוצה לומר מפה: זה בסדר. בן אדם שמכה על חטא, לא צריך ישר לרוץ ולהזכיר לו את כל מה שהוא עשה, למרות שהיו דברים נוראיים. אחרי 7 באוקטובר אפשר לשפוט אנשים בצורה אחרת,

אנחנו מבינים. קרה פה דבר גדול, קרה פה דבר נורא. אפשר לקבל את הסליחה הזו. ואותה רוח צריכה לנשוב בכל חברי הקואליציה. לא יכול להיות שנכנסו שותפים חדשים לקואליציה הזו ולא יגידו דבר על החלפת שר חוץ באמצע מלחמה. לא יגידו דבר על הקצאה של עוד 200 מיליון שקלים למשרד למשימות הלאומיות, שאף אחד לא יודע מה המשימות הלאומיות שלו. לא יכול להיות שנמשיך להיות אנשי 6 באוקטובר כאילו דבר לא קרה. אני מצפה מהבית זה להתעלות, להבין את גודל השעה, ולהפסיק להתעסק כל היום בפוליטיקה. אנחנו כל היום מתעסקים פה בהעברות תקציביות שאף אחד לא צריך, בזמן שאנשי המילואים שלנו,

מגיעים לוועדת הכספים ואומרים: אנחנו לא מצליחים לסיים את החודש, עזבו את החודש: אנחנו לא מצליחים לסיים את היום, כי בזמן שהם נמצאים בלחימה יותר מ-80 ימים, אף אחד לא דואג להם. היום הגיעו לוועדת הכספים אנשי מילואים שיש להם עסקים, שהם עצמאים ובמילואים, ואין להם מושג מה המדינה נותנת להם ואין להם מושג למי לפנות, והם טובעים בים של ביורוקרטיה. עד שנציגי האוצר כבר מגיעים לדיון, הדבר היחיד שיש להם להגיד זה שמערכות המחשוב עדיין לא מוכנות ושהתשובות יישלחו בדואר. אז לאותם אנשי מילואים צריך להגיד קודם כול סליחה ולהבין שאחרי יותר מ-80 ימים שהם נלחמו עבורנו, עבור כולנו, הם יצטרכו לחזור ולהילחם בעבור העסקים שלהם, שרובם לא יצליחו לשרוד. זו בושה גדולה שממשיכים להעביר פה כספים, ממשיכים להתעסק בפוליטיקה ומפקירים את אנשי המילואים שלנו. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת אליהו ברוכי,

נמצא. חבר הכנסת אבי מעוז, כבודו. אחריו, חבר הכנסת עידן רול. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני שר החוץ הנכנס, בהצלחה רבה. כולנו קמים כל בוקר מחשש לפגוש את כותרות החדשות שנפתחות במילים "הותר לפרסום". כל "הותר לפרסום" שכזה קורע את הלב, על החיים שנגדעו, על ההורים השכולים, על האלמנה ועל היתומים. יש עוד כמה דברים שהותרו לפרסום, ואני רוצה להזכיר כמה מהם, בהתבסס על דברים שכתב חברי סגן אלוף במיל' אודי בן חמו. הותר לפרסום שהאריה קם מרבצו, משיב מלחמה שערה וגובר על אויביו. הותר לפרסום שבמקום אחד בעולם הטוב הפסיק להיות אדיש וכנוע, והוא מנצח את הרע ועומד בלחצים. הותר לפרסום שכוחותינו פועלים באומץ, בנחישות, בגבורה וביעילות. הותר לפרסום שהעם הגדול שסומם, עורפל וטושטש על ידי תרבות זרה מנער מעל עצמו את ערמות האשפה התודעתיות. הותר לפרסום גם שרוב התקשורת, העולם האקדמי, מכוני מחקר, בית המשפט העליון ועוד כמה מעצבי תודעה פועלים הפוך מרוחו הגדולה של העם. הותר לפרסום שזה אומנם מורכב, אבל המגמה היא חיובית מאוד. להזיז ברזל ענק וחלוד זה מורכב, אבל הוא עדיין ברזל. הותר לפרסום שיש לכך אומנם גם מחירים כואבים, אך העם אומר מפורשות: עד הניצחון. הותר לפרסום שבני האור לוחמים בבני החושך, שיש אמת בעולם, ויש גם שקר, לא רק נרטיבים מומצאים. הותר לפרסום שרוח רעות, אחווה הדדית ואהבת אחים צרופה מתגלה לעינינו מדי יום. הותר לפרסום שמתהלכות בינינו אימהות גיבורות, אצילות וטובות, המהוות מגדלור מרשים לכולנו. הותר לפרסום שמשפחות שכולות מפורום הגבורה דורשות עד הסוף, כמימוש צוואת בניהם. הותר לפרסום שהעם הגדול החל לזוז קדימה, זה קצת חורק אולי, אבל זה זז. אל תזלזלו בכך. הותר לפרסום שהאומה החלה להפנים שמי שלא מוכן לשלם בכאב, בתשלומים, על חירותו, סופו לשלם כפל כפליים על אותה חירות,

הותר לפרסום שהגיע זמן אמת. והאמת היא שהעם הנבחר, עם ישראל, נושא בשורה, ולא נחביא אותה. העם דורש זהות יהודית שורשית ומקורית. הותר לפרסום כעת שסוף האמת להתגלות ולנצח.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת עידן רול. אחריו, חבר הכנסת עמית הלוי. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אבקש שנדבר על ההבדל המאוד-חשוב בטרמינולוגיה ובמהות בין בלתי מעורבים לבלתי משויכים. במשך שנים מדברים בתקשורת העולמית, וגם כאן בישראל, וגם במשרד של אדוני השר, שעכשיו הוא עומד בראשו, משרד החוץ, מדברים בטרמינולוגיה של בלתי מעורבים: כמה מהנפגעים כתוצאה מתקיפות צה"ל בעזה הם בלתי מעורבים, כמה נזק עקיף לבלתי מעורבים. אני חושב שאירועי 7 באוקטובר וכל התקופה מאז חידדו לנו את הצורך לדבר במונח אחר. אני קורא לזה uninvolved ו-unaffiliated. יש בלתי מעורבים, אבל יש הרבה מאוד שהם פשוט בלתי משויכים. אני אסביר: באותו 7 באוקטובר, באותה שבת ארורה, בגל השני, מאות,

מאות של עזתים שניצלו את הפרצה בגדר, נכנסו וביצעו כמה מהפשעים המחרידים ביותר בתולדות האנושות, טבחו ואנסו ובזזו ורצחו. הם לא היו אנשי חמאס, הם לא מזוהים כאנשי חמאס, הם לא מקבלים משכורת מחמאס, הם היו כביכול תושבי עזה, כביכול בלתי

זה חידד לנו שהם לא בלתי מעורבים. הם פשוט בלתי משויכים. הם לא מזוהים עם ארגון חמאס, הם לא משויכים לארגון חמאס, הם לא מוגדרים אצלנו כמטרה בבנק המטרות, שאפשר להראות: זו מטרה חמאסניקית. המשכנו אחרי זה וראינו איך באמת בצורה הירואית חטוף, שמאז כבר חזר, רוני קריבוי, הצליח לברוח משוביו הנאלחים בחמאס. במשך ארבעה ימים הוא ניסה להימלט מהרצועה בחזרה לישראל, עד שהוחזר על ידי תושבי עזה, שוב כביכול בלתי מעורבים בחזרה אל חמאס,

אלה שהחזירו אותו לחמאס, בין אם קיבלו על זה שכר בתמורה ובין אם לא, הם בוודאי לא בלתי מעורבים. יש בלתי מעורבים ויש בלתי משויכים, ורבים ברצועת עזה הם בלתי משויכים. בלתי משויכים הם אנשים שיחזירו חטוף אל שוביו, בלתי משויכים הם אנשים שינצלו פרצה בגדר, כתוצאה מפעולה מתוזמנת וערוכה של חמאס, בשביל לבצע פשעים מחרידים בעצמם. בלתי משויכים אלה אותם אנשים שירימו נשק של חמאסניק שחוסל וישתמשו בו כדי לירות על כוחות צה"ל בהינתן להם ההזדמנות. כשאנחנו מדברים, גם בצורה המספרית וגם ברמה הערכית-מוסרית, אנחנו חייבים להטמיע את המונח "בלתי משויכים".

תודה רבה, אדוני. אגב, התפרסם סקר של שקאקי: 72% מהפלסטינים ביהודה ושומרון, אתה מקשיב, אדוני, טענו שהפעולה היא פעולה לגיטימית, הטבח, ושהם תומכים בו. אדוני, עמית הלוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, אדוני השר, אזרחי ישראל, אני לא הייתי באושוויץ, אבל הייתי בניר עוז וראיתי מראות אושוויץ, כאלה שערכו הפלסטינים העזתים, כמו שהזכרת, בתמיכה מטורפת, באחוזים מטורפים, גם של אלה הגרים ביהודה ושומרון. אנחנו עברנו בית אחרי בית. בכל בית שרפה, אנשים, נשים, ילדים שנטבחו, נחנקו ונשרפו חיים.

אדוני היושב-ראש, גופות שלקח חודש לזהות אותן חודש, מרוב שהן הושחתו. לפני שעברנו, חברי הוועדה לביטחון לאומי, את מסע-אושוויץ הפלסטיני הזה, עלינו על הגג של הבית הראשון בפינה של היישוב, ביתו של אמיתי בן צבי בן 83. הבית כולו נחרב, נשרף ונחרב באופן מלא. נותר הממ"ד, שארית הפלטה, אבל מעל הממ"ד הזה אפשר היה לעלות במדרגות. עלינו אל הגג עם עמית בנצי מהקיבוץ, שחשף בפנינו את הזוועות הללו. אחרי שהוא תיאר מעט מאותה שבת שואתית, הוא מצביע ממול. אנחנו שואלים אותו: מה אתה רואה? אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים כפר, שמכונה ח'וּזאעה, ח'ירְבת אֶח'זאעה. אנחנו שואלים אותו: על מה אתה מצביע? מה אתה רואה? והוא אומר לנו: 1,000 איש אני רואה. 1,000 איש, אדוני היושב-ראש, היו באותה שבת שואתית בניר עוז. היו בהם גם גברים מחבלים, אבל רובם ככולם היו נשים וילדים, נשים וילדים מח'ירבת אח'זאעה, ששרפו, שטבחו, שבזזו ושהשחיתו. סיפרו לנו

נתנו לילד בן שש. זו כנראה פרקטיקה חינוכית מבתי הספר של אונר"א.

חברותיי וחבריי לכנסת, אחרי 80 יום מתחילת המלחמה. איך, ריבונו של עולם, הכפר הזה עוד עומד על תילו?

איך אין לנו מעט כבוד לאומי? ראיתי את הפקודה שניתנה לחיילים שלוחמים באזור הזה, ואני אומר כאן לרמטכ"ל הרצי הלוי: הפקודה למח"ט והפקודה לחיילים צריכה להיות מאוד ברורה. הכפר הנאצי הזה צריך להיות מוחרב. צריך להרוג את האויבים, צריך לתפוס את כולם, לא רק את הגברים והמחבלים, את כולם, את הנשים ואת הילדים.

לתפוס אותם עד האחרון שבהם ולהביא אותם לכאן, את אותם ילדים, אדוני היושב-ראש, שחונכו לאנטישמיות, שחונכו בדרך המרושעת הזאת של האסלאם הרצחני, שחונכו על פי החדית'ים הרצחניים, שחונכו על פי הפרוטוקולים של זקני ציון, על פי ספרי "מיין קאמפף" שכמעט כל קצין שאני פוגש אומר לי שהוא מצא אותם בכל בית, בכל בית "מיין קאמפף", והפרוטוקולים של זקני ציון. וחאג' אמין אל-חוסייני. כן, ועם התמונות של חאג' אמין ושל אחמד יאסין. נכון,

שכמו האחיות שלהן ברמאללה ובג'נין, מחלקות סוכריות בכל רצח של יהודי, אלו שמתגאות בבנים שלהן ובאחים שלהן כשהן משתתפים,

ברצח ובאונס, ובאלה שיישמו את זה בניר עוז בעצמם, את כולם צריך להעמיד לדין, אדוני היושב-ראש, לפי החוק שהעליתי כאן כבר לפני חודשיים,

החוק לעשיית הדין במחבלי החמאס ועוזריהם. על כולם רובצת האשמה המחרידה הזאת, וכולם בני מוות. תודה, אדוני. חברת הכנסת שלי טל מירון, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. חבר הכנסת אחמד טיבי, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עודה. מכובדי היושב-ראש, שרים בכירים, חלקם בגלל מצוקה פוליטית וחלקם בגלל אולי הרגשת אחריות על המחדל הנורא שהיה ב-7 באוקטובר, מתחילים לזרוק רעיונות כמו הביטוי המכובס, הנלעג והנפשע "הגירה מרצון". אין הגירה מרצון כאשר אתה מפציץ כל יום ויש 21,000 הרוגים. זה נקרא טרנספר והגליה ו-ethnic cleansing, טיהור אתני. הדברים האלה, שאמרו גם סמוטריץ' וגם בן גביר, חוסים תחת ההגדרה פשע מלחמה. הם יודעים זאת. גם מומחים למשפט יודעים זאת. אני תוהה לגבי השר לביטחון הלאומי, שבמקום לעסוק במיגור הפשיעה הגואה בחברה הערבית הוא עסוק בתפריט בבתי הסוהר ובהפרחת סיסמאות שהן פשע מלחמה, כמו "הגירה מרצון".

שמעתי אותו מגיב לדברים שלי במסיבת העיתונאים בסיעה, ואומר שאם אני מתנגד סימן שההצעה טובה, ושהוא ימשיך לדרוש הגירה מרצון גם לפלסטינים בעזה וידאג להגירה שלי ושלנו מהכנסת. אני מעריך שהוא יגורש מהממשלה הרבה לפני, וטוב שכך, כי הוא וחבריו אחראים, גם פוליטית וגם מוסרית, על האסון הכבד ביותר שהמדינה הזאת עברה, אסון 7 באוקטובר. אני תוהה, ראיתי את סמוטריץ' בעזה. הוא היה מרחוק כזה, מוגן על ידי חיילים. נדמה לי שהוא לא שירת בצבא. ובן גביר, שנותן הוראות ורוצה להגר, בחיים לא היה בצבא. אתה גבר? לך, קח רובה ולך לעזה. נראה אותך. לך, במקום שאחרים יהרגו למענך. לך, תראה. אפילו לדעת להשתמש ברובה אתה לא יודע. לחלק נשקים כדי שאנשים יהרגו אחד את השני אתה יודע. פחדן, (אומר בערבית ומתרגם:) כסיל, יעני. לך תטפל בכישלונות שבגללך, בגלל סמוטריץ' והמתנחלים קרו בעוטף, במחדל.

בערבית: לך תטפל בפשלות שעשיתם. איזה פושטקים באמת, בן גביר וסמוטריץ'.) תודה,

איימן עודה, בבקשה. אחריו, אוהד טל. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מדינת דרום

פנתה לבית הדין הבין-לאומי בהאג וביקשה לעצור את המלחמה לאלתר. אם בית הדין נעתר לבקשה זו, זה ייחשב שמדינת ישראל מבצעת פשע נגד האנושות בעזה. כשאנחנו מדברים על דרום אפריקה בבניין זה, אי-אפשר לשכוח שמדינת ישראל היא האחרונה מבין כל מדינות העולם שתמכה במדינת האפרטהייד

גם כשמדברים על אפרטהייד, שזו המילה הקשה ביותר בחלק השני של המאה ה-20, אי-אפשר שלא להשוות בין התנהלות זו לבין המדיניות של ישראל. מדינת ישראל, כבוד היושב-ראש, מאז 1948 עד עכשיו מנהלת משטר צבאי כלפי פלסטינים. זו הנכבה בשנת 48'; מ-48' עד 67' זה ממשל צבאי נגד האזרחים הערבים הפלסטינים בתוך המדינה. ממשל צבאי, כלומר יש בית דין לערבים ויש בית דין אחר ליהודים, כך זה היה עד שנת 1966, כלומר אפרטהייד לכל דבר, מ-67' עד עכשיו זה אפרטהייד טוטלי בשטחים הכבושים מאז 67'. אבל זה יותר קשה מבחינת מספר הנטבחים, מספר הנרצחים, וגם אפילו מספר השנים: האפרטהייד התחיל ב-48' בדרום אפריקה והסתיים ב-1994. מה שעשה הממסד הישראלי כלפי הפלסטינים בכל מקום זה יותר מזה.

ולשים מראה פה על מה שאמרו קברניטי המדינה בדרום אפריקה. מה הם אמרו? הם אמרו: אנחנו לא גזענים.

ראש הממשלה, פיטר בותה, היה פונה לראשי ממשלה באירופה ואומר להם: איך אנחנו יכולים לבטל את האפרטהייד? זה צורך ביטחוני. השחורים הם 88% ואנחנו הלבנים 12%. אנחנו לא יכולים לבטל את האפרטהייד. אנחנו לא גזענים, אבל אלה צורכי הביטחון. מה הוא היה אומר? אנחנו הדמוקרטיה היחידה באפריקה. תחושה של דז'ה-וו פה. אנחנו שומעים את זה כל הזמן כלפי הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, היחידה שכובשת עם אחר. לכן היא הדמוקרטיה האחרונה, בהיותה כובשת עם אחר. עכשיו אני רוצה לפנות לאזרחי המדינה ולהגיד להם שיש שתי דרכים: יש את הדרך לקלל את כל העולם, מדרום אפריקה עד להפגנות בארצות הברית וההפגנות באירופה, ולהגיד שיש לנו ראש ממשלה מקסים,

ויש לנו גם את סמוטריץ',

גוטליב, או ללכת לכיוון אחר לגמרי, להכיר בזכויות העם הפלסטיני, וזה מה שצריך להיות.

תודה, אדוני. רק אני רוצה להזכיר לך שאנחנו לא תמיד צריכים להקשיב לאנטישמים ולמה שהם עושים. יש אנטישמיות, וכן, אנחנו צריכים להתגונן בפניה. תודה,

חבר הכנסת ואטורי. אני מסכים איתך שיש אנטישמים,

לא קיבלת, אתה יכול להעיר לי משם. מסכים איתך, אבל אל תקשור בין מדיניות ישראל לבין השאלה על האנטישמיות. אני חושב שככה אתה מזיק ליהודים. לכן אני נגד אנטישמיות ונגד הכיבוש הארור הזה.

לא לא לא. סליחה, אני לא רוצה, אדוני, אני מבקש ממך. נגד אנטישמיות ונגד הכיבוש הארור. אדוני, אני מבקש ממך לרדת. תודה רבה.

אני חוזר על דבריי ואני אומר: כשאנשים מהצד שאתה תומך בהם אומרים "מהים עד הירדן", זאת אנטישמיות. תודה רבה. אני רוצה מדינה, בכל מקום. בכל מקום.

אז דרום אפריקה לא תלמד אותנו, וחבל שאתה תומך בזה שיכריזו עלינו. אתה חי את הכאב שלנו. אתה פה בכנסת, אתה חי את הכאב שלנו. תודה.

כל הכבוד, אדוני היו"ר.

הוא הזהיר. הוא התריע. אם הוא מתריע, אני מקבל את זה. ובכל זאת, בימים, תקשיב לכל מילה. בימים האלה רצוי שתבינו כאב גדול מאוד שעבר עלינו.

ומה עם הפלסטינים, חבר הכנסת נאור שירי. אני קורא אותך בקריאה ראשונה. מה עם 20,000 הפלסטינים? קריאה שנייה, אדוני. אני לא רוצה להוציא אותך. אני מכבד אותך.

נאור שירי, בבקשה.

בזמן מלחמה זה מה שאנחנו צריכים לשמוע פה. בזמן מלחמה. חיילים שלי בעזה. טלי, טלי, תודה רבה. שלא יזכיר את השם שלי, ואני מבקשת זכות תגובה על זה.

יש לך שלוש דקות, בבקשה. אני אראה לו מה הוא אמר היום. אני מבקשת את זכות התגובה. יש לי בדין. לפי חוק יש לי.

צדקת דרכנו לא תיתן לנו לחשוב אחרת. אנחנו צודקים, וזה בסדר. מותר לאנשים להביע דעה הפוכה.

בכל מקרה הוא הזכיר את השם שלי, יש לי זכות דיבור. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תודה רבה. אני רוצה לדבר על התזונאי של השב"ס, הידוע בכינויו איתמר בן גביר.

אני אגיד לך למה "אוי נו",

ותכף תביני אותי. די, נו, אתה כל שבוע אומר אותו נאום. אני נשארת לשמוע אותך, ואותו דבר. אני חושב שבסוף כל שר נמדד לפי איכות עבודתו. הבעיה בפשיעה ובכלכלה שבסוף יש מספרים, והבעיה של איתמר בן גביר זה המספרים: הוכפל מספר הנרצחים בחברה הערבית, עלה מספר הנרצחים בפשיעה הפלילית, אין מנכ"ל במשרד לביטחון לאומי, אין סמנכ"ל אסטרטגיה, אין דובר, אין סמנכ"ל משאבי אנוש, אין ראש אגף ירייה. יש נשק, נשק לאזרחים.

לאחרונה, מה זה לאחרונה? אתמול התפרסמה כתבה על רכש אפודים, זאת אומרת שהשר והמשרד התערבו ברכש שהמשטרה הייתה אמורה לעשות, רכש אפודים במיליוני שקלים. אממה? בבדיקה בליסטית שנערכה,

בשבוע שעבר צעיר נורה בטבריה, אישה נרצחה בחולון, אישה נרצחה בקריית ים, חיסול בנתניה, גבר נהרג בפיצוץ, פעוט בן שנתיים נדקר למוות בלוד, ארבעה פצועים בירי ברמלה. ואני באמת תוהה על החוצפה שלו, כי מילא, אני לא אגיד "מילא", כי זה חיי אדם, אבל מילא אתה עושה עבודה ממש ממש גרועה במשרד שלך. אז במקום שיתעסק כל היום בביטחון האישי שלנו ובלשפר ולתחזק את המשרד, לשפר ולהגביר את תחושת הביטחון של כולנו, מה עושה פיתמר בן גביר? מרצה לרמטכ"ל, לשר ביטחון, לאלופים בצבא.

המשתמט שלא עשה דקה וחצי צבא ולא עלה לשמירה בחיים שלו, הוא מרצה על אסטרטגיה צבאית והכרעה במלחמה. אם זה לא מספיק, אחרי שהוא סיים לאפות פיתות כנציג פילסברי,

בבתי הכלא, עכשיו הוא מתעסק בתפריט ומפרסם את תפריט האוכל של מחבלי חמאס,

הוא עושה מזה קמפיין. עכשיו, אתה אומר: מה עובר בראש של האיש? מה עובר בראש שלו שהוא מתעסק כל היום בשטויות האלה? מה אתה מפרסם גרפיקות על מה מחבלים אוכלים בכלא, כאילו, את מי זה מעניין? באמת, את מי זה מעניין? מה הגדולה של השר בן גביר בתפריט התזונתי של המחבלים? זה כל עולמו. העולם שלו הוא קמפיינים ותו לא. אני רוצה לסיים באיחולי הצלחה לשר ישראל כץ. באמת, מכל הלב, אני מאחל לך הצלחה. אני רק אומר משהו

כל ישראלי, או כל אזרח במדינה, נורא חשוב לו: יחסי החוץ שלנו לא יכולים להיות מופרטים בצורה הזו, ואני אסביר. שנה-שנתיים-שנה, אני לא יודע איך לעבוד עם זה. באמת, אני מקווה שאתה תוכל. אבל שנה שר תודה.

עד שאתה מבין מימינך ומשמאלך, למרות שיש לכם הרבה ניסיון, אני הייתי ממליץ: שחררו את הרוטציה, תסיים אתה את הקדנציה, ושיהיה בהצלחה לכל מדינת ישראל. תודה, אדוני. ווליד טאהא, בבקשה, כבודו. אחריו, גלעד קריב. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בעוד הממשלה עסוקה בחילופי שרים, ובזמן שהשר לביזיון לאומי ממשיך עם החלוקה ההיסטרית של כמויות אדירות של נשק לכל מי שירצה, ובניגוד לכללים, כפי שנאמר על ידי גורמים משפטיים, מרכז אמאן, שעוסק באלימות והפשיעה בחברה הערבית, פרסם אתמול את הנתונים המזעזעים על הנרצחים שהיו בשנת 2023. כנתון כללי, בשנת 2023 נרצחו במדינה 297 נרצחים ונרצחות, מתוכם 247 נרצחים ונרצחות בחברה הערבית.

בתנאים רגילים, נורמליים, במדינה נורמלית, שר כזה שמופקד על הביטחון האישי של אזרחי המדינה לא היה יכול להמשיך בתפקיד יום אחד, יום אחד. במצב נורמלי הוא לא היה יכול להמשיך בתפקיד השר לביטחון לאומי, שבמקרה שלנו הוחלף לשר לביזיון לאומי והשר לכישלון לאומי, שבמשמרת שלו הנרצחים מהאזרחים מגיעים לממדים שאי-אפשר לקבל במדינה מתוקנת, אדוני היושב-ראש. 247 נרצחים בתוך שנה אחת, קפיצה של למעלה מ-130% מהשנה שקדמה לה, 2022, שמספר הנרצחים בה גם היה איום וגבוה ועמד על 111 נרצחים ונרצחות, אבל אז הייתה ממשלה שדאגה לסוגיה, מינתה פרויקטור שקם לעבודה כל יום בבוקר כדי לדאוג לביטחון האישי של האזרחיות והאזרחים במדינה ורשם הישגים, עצר את העלייה ברציחות והוריד אותן אפילו, ומייד אחריו הגיע השר לביזיון לאומי, שהטריף את המערכת, תודה, אדוני. חילק נשקים בטירוף ובצורה היסטרית, עד כדי כך שהגענו למספר נרצחים ששום מדינה מתוקנת בעולם לא הייתה מקבלת.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת קריב, בבקשה, שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, הערב הזה אני מתכוון להצביע נגד הודעת הממשלה. אני אעשה זאת לא מכיוון שיש בליבי דבר,

כנגד השר כץ או השר כהן, והאמת גם צריכה להיאמר: חילופי שרים זה דבר שנוהג במחוזותינו, והוא דבר לגיטימי בהתנהלות בתוך הסיעות והמפלגות השונות. אני אצביע נגד, אדוני השר, משני טעמים: האחד, מכיוון שהחילופים הללו מתבצעים במסגרת מערכת של הסכמים קואליציוניים שהבית הזה לא הכיר כמותם, מערכת של הסכמים קואליציוניים שנוגעת גם להסדרים בתוך מפלגת השלטון, מפלגתך, מפלגת הליכוד, וגם ליחסים בין מפלגת הליכוד ליתר סיעות הקואליציה. רק לפני ימים אחדים סיימנו את עדכונו של תקציב 2023 וראינו כיצד ההסכמים הקואליציוניים הללו מביאים לכך שהממשלה מותירה על כנם משרדי ממשלה מיותרים, מזרימה תקציבי עתק ליעדים סקטוריאליים, ודומני שכל מהלך, כל מהלך שקשור במערכת היחסים הקואליציונית, ראוי להיתקל בהתנגדות עזה מצד האופוזיציה. ישנו טעם שני שהוא חשוב בהרבה, ודומני שאותו יבינו גם לא מעט מחברי הקואליציה שנכחו היום בדיון בוועדה לביקורת המדינה, המוחזקת על ידי האופוזיציה, ולאחר מכן בוועדת הפנים והגנת הסביבה, המוחזקת על ידי הקואליציה, הכוונה לדיונים שבהם נשמעה זעקתם של יושבי אותם יישובים בגבול הצפון, 18 יישובים במספר, שלא פונו על ידי הממשלה, ומזה חודשיים וחצי זועקים מרה על אי-יכולת לקיים שגרת חיים בטוחה ושגרת חיים סבירה באותם יישובים שנמצאים במרחק של פחות מחמישה קילומטרים מגבול הצפון. כאשר אנחנו שומעים היום בישיבת ועדת הפנים ילדים בגילי שמונה, עשר ו-11 בוכים וזועקים שהם לא נרדמים בלילה, שחייהם אינם חיים, ואנחנו מגלים כיצד ממשלה שמקפידה כל כך במילוי ההתחייבויות הפוליטיות והקואליציוניות נכשלת במילוי ההתחייבות הבסיסית שלה להעניק לאותם ילדים ביטחון ושגרת חיים סבירה, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. מן הראוי לומר שעד אשר ממשלת ישראל לא תתעשת ותפתור את מצוקתם של אותם תושבים בצפון, מן הראוי שהאופוזיציה תתנגד לכל מהלך שהממשלה והקואליציה מביאות לכאן,

אני פונה אליך בקריאה להפעיל את השפעתך, ככל הנראה בעוד ימים ספורים, כשר החוץ, לפתור את מצוקתם של תושבי הצפון.

תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, לא נמצא, חבר הכנסת רם בן ברק, לא נמצא. חבר הכנסת ירון לוי, כבודו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כשבועיים עמדתי כאן על הדוכן ופניתי לשר החינוך יואב קיש. אמרתי לו שהילדים שחזרו לספסל הלימודים אינם אותם הילדים שהיו ב-6 באוקטובר. מאות בני ובנות נוער הגיבו לדבריי ברשתות החברתיות, הם שיתפו בתחושות שלהם, והתקיים דיון מעמיק על מערכת החינוך. בכל אחת ממאות התגובות היה ברור, מערכת החינוך חייבת להשתנות עם או בלי קשר למצב, וזה לא סוד שמערכת החינוך במשך שנים לא התאימה את עצמה לעידן המודרני. אני לא מעמיד פנים שיש אצלי את כל הפתרונות, אבל אני חושב שאפשר לעשות שינוי גדול יותר עבור הנוער שלנו ביחד איתם, ולא מדובר בשינוי של הקלות בתוספת זמן או דחייה של מבחני הבגרות בכמה שבועות או מיקוד בחומר הנלמד. אני מדבר על שינוי מהשורש. שר החינוך, וגם אנחנו,

צריכים לשאול את עצמנו אם בית הספר מספק את הכלים הנכונים עבור ילדינו לניהול חייהם הבוגרים: האם הנושאים שנלמדים כיום עדיין רלוונטיים לעולם המודרני? האם לצד חמש יחידות במתמטיקה מלמדים את הילדים שלנו התנהלות פיננסית? האם נער או נערה שמסיימים את המסגרת החינוכית יודעים לפתוח חשבון בנק, מהי קרן פנסיה, ואיך בוחרים מסלול השקעות בריבית טובה? עוד שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא אם בית הספר יודע לספק לנער ולנערה תחושת הצלחה מעבר לציון שמשקף ערך מספרי, ואם לא, איך בונים ערך וביטחון אצל בני נוער שקשה להם בלימודים. הנוער שלנו לא צריך עוד שעה בשיעור ספרות, הוא צריך עוד שעה בלספר את הסיפור שלו, ואנחנו צריכים להקשיב וללמוד מהם. "נוער, זהו חלק מיוחד של המכונה הציבורית, הגלגל המניע, המוציא את המכונה מנקודת הקיפאון שלה, 'מן הנקודה המתה' גלגל המנוף בחיי הציבור, זהו הנוער!" זאב ז'בוטינסקי.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, לא נמצא, חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני עומד כאן ואני רוצה להצדיע היום לחיילות, לקצינות, ללוחמות, לתומכות הלחימה, לכל הבנות המדהימות של צבא ההגנה לישראל שנמצאות בלחימה, עושות עבודה מדהימה והופכות ועושות שינוי תדמיתי לחיילות הלוחמות בצבא ההגנה לישראל. אני רוצה להצדיע לרבש"צית של קיבוץ ניר עם, ענבל ליברמן, בחורה צעירה שחימשה את התושבים, ותוך דקות לא רבות הצילה את הקיבוץ, אני רוצה להצדיע לכל אותן תצפיתניות אמיצות שהתריעו וזלזלו בהן. אותן תצפיתניות שבגבורה בגבול המדינה עושות עבודת קודש, אני רוצה להצדיע ללוחמות של גדוד ברדלס, שעשו היסטוריה בלחימה בעזה בכוח מיוחד, להצדיע ללוחמות השריון, לטנקיסטיות המדהימות שביום הראשון הצילו קיבוץ שלם,

הילה, טל שרה, מיכל, קרני, אופיר ותמר. ואני רוצה להגיד בוז גדול למפלגת הציונות הדתית. בוז שכל הכנסת צריכה להגיד אותו, על כל האמירות של המפלגה הזאת לפני הלחימה. על האמירות של שמחה רוטמן, ואני מצטט: העירוב בין נשים וגברים מעורר בעיות מסוגים שונים, כמו למשל הנמכת סטנדרטים. יחידות שבעבר נפתחו לנשים וירדו בסטנדרטים שלהן. או עוד אמירה של שמחה רוטמן, ואני מצטט: שירות הנשים בצה"ל לא משרת צורך מבצעי, "אנחנו מרמים את עצמנו, שוויון, מייצר נזקים והנמכה של סטנדרטים". ואני רוצה לצטט עוד ציטוט של שמחה רוטמן: "לא רואה שום סיבה שלוחמות ישרתו יחד עם לוחמים. עירוב של נשים לוחמות מזיק לצה"ל, לנשים שמשרתות, לגברים שמשרתים שם". אז לא רק שמחה רוטמן, גם סמוטריץ', ואני מצטט, לבטל גיוס חובה לנשים, יחידות מעורבות פוגעות בצה"ל: "שירות ביחידות מעורבות הוא שירות שפוגע במבצעיות של צה"ל, בכשירות שלו, ביכולת שלו לעמוד במשימותיו". את זה אומר כל מי שעיניו בראשו ובוחן את השאלה הזאת במשקפיים מקצועיים. גם גב' סטרוק אמרה את דבריה, ואני מצטט: "חיילות שלוקחות על עצמן מאמצים פיזיים תפגענה בעצמן ובצבא ויורידו את הרמה המבצעית של צה"ל". יש עוד ועוד ציטוטים.

לסיכום אני רוצה לומר: חיילות, קצינות, כל הבנות הנהדרות של צה"ל, אנחנו מצדיעים לכן. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת משה סלומון. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, בדיוק השבוע, חברים, אני מבקש שקט. צד שמאל, שהוא צד ימין, בבקשה. בדיוק השבוע מלאה שנה לממשלת חרבו דרבו, הממשלה הגרועה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. ממשלה שבה יושבים אנשים קיצוניים, משיחיים, אנשים מסיתים ומפלגים, שיושבים בקבינט ומנהלים את המלחמה החשובה הזאת בצורה הגרועה ביותר.

מה לעשות?

כשיושבת שרה בקבינט ושואלת את השאלה המופרכת וההזויה הזאת על הטייסים, ואף אחד לא קם ואומר משהו,

זאת הממשלה הכי גרועה שיש. והדבר הכי גרוע, יעקב אשר, זה שאתה אומר לי כן,

אבל אף אחד מכם לא דואג שנייה לגנות את מה שאתם שומעים. אם היו אומרים לנו לפני שנה שתקום כאן ממשלה שתרסק את המדינה, את החברה, את הכלכלה, ממשלה שכל שומרי הסף הזהירו אותה אבל היא בחרה להתעלם מכולם, לא היינו מאמינים. איך ממשלה שהתיימרה להיות ימין על מלא, ממשלה שתחזיר את הביטחון, החזירה אותנו לימים הכי קשים בתולדות המדינה? ממשלה ששני הגבולות שלה, צפון ודרום, ריקים מאדם, מקומות נטושים, חלק מהם הרוסים לגמרי, עם אלפי מפונים שלא יודעים את העתיד שלהם, לא יודעים מה יקרה איתם. גם אם נשים את המלחמה הנוכחית הזאת בצד, וזה קשה, אי-אפשר להתעלם מהכישלונות של הממשלה הזאת עוד לפני המלחמה. תשעה חודשים של רחובות בוערים, של פגיעה במעמד הבין-לאומי, של פגיעה בהייטק, בסייבר, של הכפלת האלימות ומעשי הרצח במגזר הערבי. ועוד לא דיברתי על איראן, שהיא רגע לפני הגרעין, מה שמעולם לא היה. מה שמדהים בסיפור הזה, שבדרך כלל במלחמות העם מתאחד מאחורי הממשלה, מאחורי המנהיג. המלחמה הזאת הצליחה לאחד רק את העם. לא רק שהם לא מתאחדים סביב המנהיג, 70% מהם רוצים שהוא ילך. זו ממשלה שאת הנזק שלה אנחנו נלמד בהיסטוריה, לא היה דבר כזה בעת מלחמה שדעת הקהל כולה נגד הממשלה הזאת. לא הייתה שנה גרועה כזאת, כושלת יותר, בהיסטוריה של המדינה, ועל הכול אחראי אדם אחד, שהביא עלינו את הממשלה הגרועה הזאת, את השוליים הסהרוריים של מדינת ישראל, והדבר היחיד שעזר לטולדנו בקבינט זה המוצא המרוקאי שלו,

שאם לא, כנראה גם מזה הוא היה חוטף. אני מסיימת, אדוני. יותר מ-70% מהציבור רוצים שהממשלה הזאת תלך. אם יש דבר אחד שמאחד את הציבור, תודה, גברתי. זה שהם רוצים שהממשלה הגרועה הזאת תלך הביתה.

חבר הכנסת אריאל קלנר, כבודו, בבקשה. אני מבקש שקט, חברת הכנסת גוטליב. אחרון הדוברים,

אדוני היושב-ראש, השר, חבריי, עלילות דם היו מנת חלקו של העם היהודי לאורך ההיסטוריה, מהרעלת בארות, אפיית מצות מדם ילדים נוצרים ועד הפרוטוקולים של זקני ציון. לאחרונה אנחנו עדים שוב לעלילת דם. קוראים לה "אלימות המתנחלים". בתחנת הרדיו הצבאית דווח על מסמך צה"לי על התופעה. אלופים במיל' וחברי כנסת מדברים על כך. לפני מספר שבועות דיבר על כך אפילו נשיא ארצות הברית. במוצאי השבת האחרונה, כיושב-ראש השדולה למאבק בדה-לגיטימציה והאנטישמיות, שיגרתי מכתב לנשיא ארצות הברית,

על מה אתה מתבסס? אז הינה, בואו נראה כמה נתונים, חבריי. בחודשים אוקטובר-נובמבר ביצעו ערבים 458 פיגועי בקבוקי תבערה, 259 פיגועי מטעני צינור, 103 פיגועי ירי מנשק קל, 23 פיגועי הצתה, ארבעה פיגועי דריסה ושבעה פיגועי דקירה. רק בנובמבר נרצחו שבעה יהודים בפיגועי טרור של ערבים, השם ייקום דמם. ומה עם אלימות היהודים ביהודה ושומרון? אלימות המתנחלים, זה הרי כל כך נורא, מה קורה שם? אז הדוח דיבר על 201 אירועים, מתוכם, שימו לב, ב-136, 67% צה"ל לא יודע מי בדיוק התחיל ויזם את העימות. מישהו החליט שבכל מקרה של קטטה בין יהודי לערבי, היהודי אשם. במקרים אחרים, פשיטת צה"ל להחרמת אמל"ח הוגדרה כאלימות המתנחלים. בקיצור, עלילת דם. את הקורבן הופכים לפושע, מנפחים נתונים, מניפולציות מרושעות. היקפי מקרי האלימות של יהודים כלפי ערבים ביהודה ושומרון אינם זניחים רק ביחס לאלימות הערבית כלפיהם, הם זניחים גם ביחס לאלימות בכל חברה מתוקנת, גם יחסית לחיפה ותל אביב וראשון. והרי לכם עוד נתון חשוב: לעלילה יש מטרה. לפני כשבוע התפרסם שמכון הממומן על ידי הקרן לישראל החדשה וקרן פרידריך הגרמנית קובע שהשחרת המתנחלים היא צעד הכרחי למדינה פלסטינית. אני חושב שבימים אלה, אדוני היושב-ראש, לא צריך להסביר מה יהיו ההשלכות של מדינה פלסטינית על כביש 6 על חיינו כאן. אחיי בשמאל, כשהקניבלים הנאצים טובחים אותנו, לא הפרוגרסיבים מהרווארד וקולומביה יעמדו לצידנו ולא קרנות גרמניות. כמות החללים בקרב המתנחלים בהגנה על כולנו היא עצומה. בסוף יש לנו רק אחד את השני. אסור לנו לתת יד לעלילות הדם. הבה נגן זה על זה גם מול מתקפת הדה-לגיטימציה, כי רק ביחד ננצח.

תודה רבה. חבריא, שר מסכם, יש? אם לא, אז אנחנו נעבור להצבעה. נעבור להצבעה. אני מבקש לשבת. חבר הכנסת פורר, אנחנו מצביעים. נעבור להצבעה על החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השר אלי כהן לתפקיד שר האנרגיה והתשתיות במקום השר ישראל כץ, ולמנות את השר ישראל כץ לתפקיד שר החוץ במקום השר אלי כהן. נא לתפוס מקומות, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ומי נגד? הודעת הממשלה על שינוי בחלוקת התפקידים בין השרים נתקבלה. ובכן, להלן תוצאות ההצבעה: 22 בעד, שישה מתנגדים, אין נמנעים. אני מאחל לשני השרים הצלחה. הודעת המזכירות.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96(ה) לתקנון הכנסת, ביקשה חברת הכנסת מיכל וולדיגר לחזור ולהיות מציעה של הצעות חוק שמספרן: פ/3/25, פ/5/25, פ/15/25, פ/17/25, פ/22/25, פ/23/25, פ/27/25, פ/37/25, פ/41/25, פ/43/25, פ/44/25, פ/47/25, פ/49/25, פ/55/25, פ/58/25, פ/67/25, פ/156/25, פ/482/25, פ/487/25 ו-פ/575/25. הונחו על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירותי המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החוקה,

מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר

צגה מלקו ואברהם בצלאל בנושא: ליקויים במענה הניתן לילדי החינוך המיוחד ביישובי קו העימות וביישובים שקלטו מפונים על רקע מלחמת חרבות ברזל. תודה. תודה רבה, גברתי. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 20) (חיסיון קרימינולוג קליני), התשפ"ב 2022. אני מזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן למסור את הודעת הוועדה, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת. בהתאם לסעיף 97 לתקנון הכנסת, החליטה ועדת החוקה,

בישיבתה מיום חמישי כ"ג בתמוז התשפ"ג, 13 ביולי 2023, להציע לכנסת להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 20) (חיסיון קרימינולוג קליני), התשפ"ב 2022, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי, פ/3032/24. אודה על העלאת הנושא על סדר-יומה של הכנסת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, אדוני. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא. הנושא הבא על סדר-היום: המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה, בעניין החלטת הממשלה בצו,

אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, מי שרוצה לצאת, שיצא החוצה. ממשיכים בסדר-היום. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יעקב אשר להציג את המלצות הוועדה. אדוני, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין צו לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (קביעת המועד הנדחה), התשפ"ד 2024. כזכור, ב-24 באוקטובר אישרה הכנסת את החוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות. ההצעה המקורית של הממשלה הייתה 30 בינואר, ובמהלך ההכנות של הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית אנחנו הצענו בוועדה, והתקבל ברוב חבריה, להוסיף מועד נוסף, כי אף אחד לא יכול היה לצפות ולדעת אם כבר נגיע בצורה סבירה לבחירות בצורה כזאת או אחרת או לא. הוספנו את המנגנון הקובע כי בהינתן נסיבות מיוחדות המונעות את עריכת הבחירות בזמנן, הממשלה תהיה רשאית בצו, ולא בחקיקה של שלוש קריאות, לדחותן ליום י"ח באדר א' התשפ"ד, 27 בפברואר 2024, וזאת לאחר שקיבלה את המלצתה של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שתתקבל ברוב של שלושה-רבעים מחבריה ובאישור המליאה. אנחנו עכשיו באישור המליאה. הבוקר אישרנו את זה ברוב חברי הוועדה. בכוונה עשינו במנגנון הזה שיהיה רוב של 75%, כי אנחנו רוצים בנושא של בחירות להגיע להסכמה רחבה ככל שניתן. אנחנו ניצלנו גם את החקיקה הזאת בזמנו כדי לעשות הרבה מאוד תיקונים שהיו מתבקשים מאוד, גם לגבי חל"ת וגם לגבי הרבה מאוד נושאים שמשרד הפנים לא הספיק להביא בהחלטה הממשלתית. אבל אחד הנושאים שאני שמח ועצוב לעמוד כאן ולומר שהסדרנו, אדוני היושב-ראש, הסדרנו בחקיקה דאז גם החזר הוצאות הבחירות לשני מועמדים לראשות מועצה אזורית שנהרגו. האחד, ידידנו אופיר ליבשטיין, השם ייקום דמו, ראש המועצה, מתמודדת נוספת, תמר קדם, השם ייקום דמה. אנחנו בחקיקה הכנסנו כך שמשרד מבקר המדינה יבדוק מה היו ההוצאות ומשרד הפנים ישפה את העיזבון של המנוחים. ואכן, אני יכול לבשר כאן, ובישרתי היום בוועדה, שהתשלום מועבר בימים אלו לאחר האישורים הנדרשים. אם היית שואל אותי, אדוני היושב-ראש, אם נגיע פעם לחקיקה כזאת, לא היינו מאמינים שלזה אנחנו נגיע. בשבועות האחרונים, אדוני היושב-ראש, קיים שר הפנים מספר דיונים בנושא יחד עם גופי הביטחון והגורמים האמונים על עריכת הבחירות בישראל. בתחילה סברו כי יש לקיים את הבחירות בינואר, אחר כך, מנתונים שהועברו מצה"ל ביום חמישי האחרון הוכח שקיום הבחירות בסוף חודש ינואר עלול להביא לפגיעה בזכותם לבחור ולהיבחר של משרתי מילואים הנמצאים כעת בעיצומה של לחימה קשה. לאור הנתונים האלה אימצה הממשלה את ההצעה שלנו, את המנגנון של 27 בפברואר, כפי שצפינו אז, להפעיל את סמכותה ולהפעיל את המנגנון. בהתאם לכך העבירה אתמול הוועדה את טיוטת הצו.

כפי שאמרתי, אחרי ששמענו את נציגי הממשלה, צה"ל ומוזמנים נוספים, השתכנעה הוועדה כי אכן נתקיימו נסיבות מיוחדות, ואנחנו המלצנו לכנסת לאשר את הצו כפי שהוגש עכשיו על ידי הממשלה. בהחלטה להמליץ על אישור הצו לדחיית מועד הבחירות כאמור תמכו 13 מתוך 15 חברי ועדת הפנים. לסיום, אדוני היושב-ראש, קודם כול יש חשיבות גדולה מאוד למערכת המוניציפלית כולה, ולשלטון המקומי, שאתה ואני בוגריו, שיהיו ודאות ואופק יציב. ולכן הבהרנו היום בוועדה, וכך הבהירו גם נציגי הממשלה, כי התאריך שאושר היום בוועדה הינו סופי, בעזרת השם. בינתיים נדרש צה"ל על ידי הממשלה והכנסת לנצל את הזמן ולפעול מול כלל המשרתים כדי לאפשר התמודדות בבחירות לכולם. כמו כן, היו כמה נושאים נוספים שעלו היום בוועדה. הועלתה בעיה שבמועד החדש, אם יהיה סיבוב בחירות שני, זה הועלה על ידי יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת ווליד,

וגם אחרים, הועלה הנושא הזה שהסיבוב השני יכול לחול באמצע או בתחילת צום הרמדאן. שוחחנו עם שר הפנים,

גם ווליד, גם חבר הכנסת טיבי, ואנחנו מגבשים איזשהו פתרון, יכול להיות שזה יהיה בחקיקה, יכול להיות שיהיה פתרון אחר. אנחנו נגבש את זה, כי אני בהחלט חושב שצריך להתחשב במסורת. כמו כן, התחייב שר הפנים בוועדה, ואנחנו נעמוד על כך, שאותם יישובים שלא ייערכו בהם כרגע הבחירות, יישובי העוטף למיניהם, שעדיין גם לא הוגדרו לגמרי, ושר הפנים התבקש על ידינו להביא את ההגדרה הסופית שלהם תבוא חקיקה שתסדיר את החזר ההוצאות שלהם. הרי אם המדינה ביטלה את הבחירות והאנשים האלה הוציאו היום כספים, והבחירות הבאות שלהם יהיו בעוד חצי שנה, הכול מתחיל מחדש. אז אנחנו מחכים לזה, ויש עוד מספר נושאים שאנחנו נתקן תוך כדי תנועה עד למועד הבחירות. אבל אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה מה שאמרתי היום בוועדה: אסור לנו לתת לשונאינו, לא החמאס ולא אחרים, את הניצחון הזה של עצירה של הליך דמוקרטי ברשויות מקומיות בערי ישראל. הדבר הזה, לא נכון היה לעשות אותו. אנחנו נעשה אותו בצורה המיטבית כך שכולם יוכלו לבחור ולהיבחר. אנחנו גם מקדמים הצעת חקיקה שתיתן אפשרות לחיילי צה"ל להצביע, להתחיל להצביע שבוע קודם, אדוני היושב-ראש, כדי שיהיה זמן לכל התמרונים כדי להגיע לקלפיות בצורה הטובה. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצו המצורף בנוסח המוצע על ידי הממשלה.

ותודה רבה לכל הוועדה שלך, שעשתה עבודה יסודית וטובה. אנחנו עוברים לדיון אישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חבר הכנסת אליהו ברוכי. אליהו, אתה עולה, אדוני? בבקשה. כבוד

חבריי חברי הכנסת, זכיתי הבוקר להתפלל תפילת שחרית בבית האבלים של משפחת לובר. ביישוב בית אל. חגי, אביו של יהונתן, השם ייקום דמו, עמד לפני התיבה וקולו נשנק מתחילת התפילה ועד סופה. הוא דמע כשהוא התחיל ב"ויהי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינו", ואחר כך בפסוקי דזמרה, "ברוך שאמר והיה העולם", "וירם קרן לעמו", וכמובן ב"יתגדל ויתקדש שמיה רבא". התפילה הסתיימה, שיחה על דמותו המיוחדת של יהונתן, ואז קיבלתי מחגי שיעורי בית. אני עומד פה כדי להתחיל למלא את שיעורי הבית. התמזל מזלך, או איתרע מזלך, אמר לי חגי, ואתה חבר כנסת, אני מבקש. מדברים על נופל, הוא משתף אתכם בחוויה אישית שלו, אנא מכם, תקשיבו. סליחה, חבר הכנסת פינדרוס. תקבל עוד דקה. בבקשה. תודה. התמזל מזלך, או איתרע מזלך, אמר לי האבא חגי, ואתה חבר כנסת. אתה צריך לשאול את עצמך שאלה שיהונתן שאל את עצמו כל הזמן, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך.

האבא: אני חושב, כך אומר לי חגי בזהירות, שהקדוש ברוך הוא מרשה לי היום לדבר בשמו. הקדוש ברוך הוא רוצה שתעסוק עכשיו רק בדבר אחד, אחדות בעם ישראל. הצורך באחדות הוא לא רק דאגה להגנה ולכלכלה חזקה. אחדות היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. כשיש אחדות מתגדל ומתקדש שמו. אתם צריכים לא רק לדבר על אחדות, כך אומר לי האבא חגי, אתם אנשי מעשה, אתם צריכים לנסח תוכנית פעולה. יש בפנינו אתגר עצום אחרי המלחמה. הכאב שלנו, של היתומים, של האלמנות והמשפחות השכולות, יש כעס גדול על כל המערכות. אתם צריכים לשבת יחד ולחשוב איך אתם עושים תוכנית פעולה, ולראות מה אפשר לעשות כדי לוודא שביום שאחרי המלחמה אנחנו לא קורעים את עצמנו לגזרים. אני לא מכיר את המפלגה שלך, למרות שחצי משפחה שלי מצביעה לכם, אבל בבקשה תחשבו איך. אנחנו מצידנו, המשפחות השכולות, נתאחד וננסה להביא לפיוס. אבל אתם, אתה, כך אומר לי האבא חגי, כל מילה אחת טובה קטנה שתגיד על היריבים הפוליטיים שלך זו נחמה בשבילנו. ביום חמישי הקרוב יש ליהונתן יום הולדת 25, מספר האבא חגי, ובשבילו זאת מתנה, ובשבילנו זאת נחמה. זה ינחם אותנו יותר ממה שבאת, ואנחנו מעריכים מאוד שבאת. יהונתן היה חסיד, הוא אהב לדבר עם השם, לכן כל כך התרגשתי בתפילה, אמר לי האבא. יהונתן גם אהב לרקוד. אני בטוח שדיבור כזה בכנסת, על אהדה, על אחדות ופיוס, יגרום לו לרקוד בשמיים. חגי, רק התחלנו. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת אבי מעוז. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חברי כנסת נכבדים ויקרים, היום בוועדת הפנים היה דיון על הצו המונח פה לפנינו. בין הדוברים הייתה ראשת מועצת גזר, והיא סיפרה שאין הרבה קופצים על תפקיד חבר מועצה אזורית או מקומית, וחבל, היא אמרה. לא, אבל היא גם דיברה על חבר מועצה מקומית ואזורית, ואמרה שחבל, חבל שכך. כך אמרה, ולא חידשה, אני מניחה, לאף אחד מהנוכחים. היא אמרה זאת כחלק מטיעוניה למה לא לדחות את הבחירות. רבים מהם, היא הוסיפה, מועמדים יחידים. אני עצמי הייתי חברת מועצת עיר קדנציה מלאה חמש שנים, ויכולה להעיד פה שהן היו חמש שנים מאתגרות. אכן, מדובר בתפקיד קשה וברוב המקרים כפוי טובה.

דווקא בגלל זה, כשישנם אנשים מסורים שמקום מגוריהם חשוב להם, שרוצים לעשות שינוי ואף משקיעים מכספם, ממרצם ומזמנם כדי להיבחר לתפקיד הזה, אסור לנו להצר את צעדיהם ולהפלות אותם אל מול אלה המכהנים בתפקידים הללו בפועל. ועל אחת כמה וכמה כאשר אותם פעילים חברתיים, אותם אנשים מסורים ואכפתיים, גויסו בצו 8 למלחמה הכל-כך צודקת הזו. החיילים בכלל וחיילי המילואים בפרט הם מעל לכול. הם מוכנים להקריב את חייהם למען המדינה, והדבר האחרון שהמדינה צריכה לעשות זה לפגוע בהם. אני מברכת על ההחלטה לדחות את הבחירות ועל הרוב הגדול שבו היא עברה בוועדה, ומקווה שכך תעבור גם כעת. לפני חודש, פנתה אליי קבוצת מילואימניקים שגויסו מאז שמחת תורה, ידידיה בן שימול, רפאל טרבלסי, יעקב שטרן, רז שרייבר ועוד ועוד. הם סיפרו על האבסורד שבעוד שהם נלחמים בעזה או בצפון הארץ, לא ישנים ולא רואים בית, בבית שלהם, בעיר שלהם, בממשלה ובכנסת שלהם, לא סופרים אותם. מצפים מהם לוותר, פשוט לא להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות. זה בלתי אפשרי גם להילחם עם רובים, טנקים ונגמ"שים וגם לרוץ בין חוגי בית ולנהל קמפיין בחירות. זה בלתי אפשרי גם טכנית וגם רעיונית. יצאתי לדרך. הייתי בטוחה שזה יהיה קל. חשבתי שלא תהיה כל בעיה, וחברי הבית כולם יסכימו מייד. לצערי שמעתי תירוצים עלובים, עטופים בצלופן של "גורמי מקצוע", כשהיה ברור לכולם שמדובר באינטרסים פוליטיים צרים. אני מתנצלת בפניהם, בפני אותם 1,829 מועמדים ברשויות האזוריות וברשויות המקומיות שלוחמים מאז שמחת תורה, שבמקום לתת להם להתרכז ולנצח בחזית, אותם אלה שהתעקשו לא לדחות את הבחירות גררו אותם למאבק מיותר בעורף, והסיחו את דעתם מהדבר הנכון והחשוב כרגע: לאפשר להם להילחם באויבינו הבאים לכלותנו, לנצחם ולהחזיר את החטופים הביתה. סליחה מכם.

האם אנשי המילואים מיוצגים רק על ידי? רק על ידי השר סמוטריץ'? נכון, לדאבוני, מספר החללים בציונות הדתית מבהיל וגבוה, אבל חיילי צה"ל הם של כולנו. הם שומרים על כולנו, והם מכל המגזרים,

ועל כל המפלגות לייצג אותם.

הם יודעים שאני נמצאת במפלגה שתעשה הכול בעבורם. אני מסיימת ורוצה לומר שאני מאחלת להם ולכל בית ישראל הצלחה, גם בבחירות המוניציפליות, ובוודאי בוודאי בחזית.

תודה, גברתי.

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת נעמה לזימי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו נאשר היום את קיום הבחירות לרשויות המקומיות בסוף פברואר. אחד מהטיעונים לקיום הבחירות לרשויות המקומיות במהלך המלחמה הוא שזהו ניצחון של החמאס אם אנחנו מאפשרים לו לשבש את חיינו ולדחות את מועד הבחירות. אבל האמת, לא כל כך נעים לומר, זוהי ממש הנדסת תודעה. עד עכשיו החמאס לא שיבש לנו את החיים? מאות אלפי חיילים שעסוקים בלחימה במקום לשהות בחיק משפחותיהם ולהמשיך בעיסוקיהם ובעבודתם, זה לא שיבוש החיים? מאות אלפי אזרחים שקרוב לשלושה חודשים מפונים מבתיהם זה לא שיבוש החיים? הסבת כל כך הרבה תקציבים למאמץ המלחמתי זה לא שיבוש החיים? ברור שהחמאס שיבש את חיינו, שיבוש מזוויע, שניער אותנו והחזיר אותנו לעסוק במה שהיינו אמורים לעשות כבר מזמן: להכרית את הרוע מעל פני האדמה. הרמטכ"ל, במכתבו שפורסם בשבוע שעבר, עסק במשמעויות של הזכות לבחור ושל הזכות להיבחר. אבל הזכות לבחור ולהיבחר היא לא הנושא העיקרי. הנושא העיקרי, לעניות דעתי, הוא שזמן מלחמה הוא לא זמן בחירות. זמן מלחמה הוא זמן אחדות. אני רוצה בהקשר הזה, אבל לא רק בהקשר הזה, גם בהקשר של פסיקת בג"ץ מהיום, להזכיר את הדברים שאמר בשבוע שעבר הנשיא הרצוג, ואני מצטט: "האויב רק מחכה שנַראה סדקים בתוכנו, שנתחיל לריב האחד עם השני. הוא רואה את העימותים, מאבקי האגו והניגוחים הפוליטיים,

הוא חוגג בכל פעם שהמחלוקת מפלגת אותנו, בואו נחדל מהמאבקים הפנימיים בשעת המערכה הקשה, אסור לחזור להפצת הרעל ברשתות. אני מזהיר בצורה מפורשת: כל מי שמחזיר אותנו לשיח של השישה באוקטובר פוגע במאמץ המלחמתי ובביטחון של כולנו, תתאפקו עוד קצת עם הקמפיינים ועם המסרים הפוליטיים,

אבל בעת הזאת הציווי אחד: אחדות, נחישות וערבות הדדית". אני מסכים עם כבוד הנשיא, גם בהקשר של פסיקת בג"ץ על חודו של קול. כנראה שבג"ץ לא שמע את דברי הנשיא. רבותיי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, האם אנחנו רוצים לחזור עכשיו לקמפיינים פוליטיים של בחירות, שכל עניינם הוא ליבוי של אש המחלוקות? זה הרי הדבר הנורא ביותר לעשות בעיצומה של המערכה. חוששני שבסוף פברואר עדיין נהיה בזמן מלחמה. כל עוד המערכה לא הסתיימה, חובה לדחות את הבחירות, גם מ-27 בפברואר. לטעמי, רק לאחר השגת יעדי המערכה מול החמאס העזתי וחזרת תושבי הצפון המפונים לבתיהם ניתן יהיה לקיים את הבחירות לרשויות המקומיות. אחרי המלחמה עוד יהיה לנו מספיק זמן לחזור למציאות שהכרנו לפני שמחת תורה ולנהל מחלוקות, מאבקים, קמפיינים פוליטיים ובחירות.

חברת הכנסת נעמה לזימי. יו"ר הכנסת, ממשלת הקקיסטוקרטיה הראשונה. קקיסטוקרטיה היא ממשלה המנוהלת על ידי האזרחים הגרועים ביותר, הכי פחות מוכשרים או חסרי מצפון. מה היה לנו, רבותיי? רק שנה אחת, רשימה חלקית במיוחד: ראש ממשלה הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, הנהנתן, הסחיט וחסר האחריות שישראל ידעה, ניסיון להפיכה משטרית וריסוק מערכת המשפט, היום ניתנה בלימה משמעותית, שר משפטים שמסרב לכנס את הוועדה למינוי שופטים ומעמיק את הסחבת ועינוי הדין, שר תקשורת שמנסה לחסל את השידור הציבורי והעצמאי בישראל, שר לביטחון לאומי שהחליט להפוך את המשטרה לפוליטית, ניסיון להשתלטות פוליטית על החברות הממשלתיות ומסע הכפשות של ראש רשות החברות, ראש ממשלה שמסרב לפגוש את צמרת הצבא ולהכיר את ההשלכות הביטחוניות של ניסיון ההפיכה, פיטורי שר הביטחון, שהתריע על בעיה צבאית בעקבות ניסיון ההפיכה, סירוב נוסף בעת מלחמה לפגוש את צמרת הביטחון כדי לדון באסטרטגיה מדינית למלחמה, שר חינוך שנתן יד להעברת תקציבים שירסקו את החינוך הממלכתי-ציבורי בישראל ובכך יפגעו אנושות בשוויון ההזדמנויות בחינוך, שר שיכון שביטל את אחד החוקים החשובים ביותר בעבור דיירי הדיור הציבורי, מינוי ההומופוב הכי גדול במדינה לסגן שר, שמפקח על תכנים נגד הקהילה הגאה, הפיכת הרשות למעמד האישה לפוליטית ולא עצמאית על ידי השרה הממונה, שר חוץ שגרם לאחד המשברים הדיפלומטיים הקשים באזור, שרה להגנת הסביבה שתוך חודש הפכה לשרה להפקרת הסביבה, שלא נדבר על חוק ההסדרים שהיא נתנה לו יד, שרת מודיעין,

אין מה לפרט על התפקיד הזה, It goes without saying, פיזור תפקידים מיותרים ומנופחים וסירוב לקצץ בתקציבים ובתפקידים המיותרים בזמן מלחמה, שר מיותר שהציע פצצת אטום בעזה, שרה מיותרת עם תקציבי עתק שנגזלו מהעורף שניסתה לעשות קמפיין שנאה לטייסים שלנו רק עכשיו, שר אוצר פלוס ביטחון שקרא לחמאס "נכס"; שר לביטחון לאומי שניסה להתסיס פה שומר חומות 2, ראש ממשלה שכותב נגד כוחות הביטחון בעודם נלחמים בעזה, שרי קבינט שמצביעים נגד עסקת חטופים, שנחטפו בגלל הפקרה במשמרת שלהם, שרי קבינט שמסרבים להיפגש עם משפחות החטופים, העברת התקציב הכי סקטוריאלי שהיה כאן בידי שר האוצר הכי מנותק וסקטוריאלי שהיה פה, שמסרב להקשיב לכל מומחה, למרות שאת הנזק אנחנו נשלם בריבית דריבית.

כל זה מתגמד לעומת האסון הכי גדול שידע עם ישראל. ורק מילה אחת לא אמר העומד בראש: אני אחראי.

ממשלת הגרועים ביותר. מגיע לעם המדהים הזה יותר מזה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף עטאונה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שנת 2023, שהסתיימה אתמול, הייתה שנה קשה, שנה מדממת, עבור החברה הערבית. 244 נרצחים מהחברה הערבית נרצחו במשך שנת 2023. כבר שנים רבות אנחנו מבקשים מהמשטרה, וזו אחריות המשטרה, לאסוף את הנשק הלא-חוקי בחברה הערבית. מי שאחראי על איסוף הנשק הוא המשטרה, והמשטרה במקום לאסוף את הנשק הלא-חוקי בחברה הערבית, שר הכישלון הלאומי מחלק נשקים. את זה הוא יודע לעשות, כי אנשים יהרגו אחד את השני, אבל לאסוף את הנשק הלא-חוקי שנמצא בקרב ארגוני הפשיעה בחברה הערבית, את זה הוא לא מוכן לעשות. אכן הייתה שנה מדממת, ואני רוצה להגיד לכולם: הדם של הילדים שלנו, של היקירים שלנו, של הבנות שלנו, של הילדים שלנו, הוא לא פחות אדום מכל דם אחר. במדינה מתוקנת שר כזה צריך לסיים את התפקיד שלו מיידית. שר לביטחון לאומי, כך מגדירים אותו, כשנהרגים 244 אזרחים, על ראש הממשלה לפטר אותו. ולכן בשם החברה הערבית אני קורא מכאן לראש הממשלה לפטר את שר הכישלון הלאומי בן גביר,

הוא אחראי על הדם שנשפך בחברה הערבית בשנה האחרונה. מחדל נוסף, מדברים על מחדלים: הנשק הזה שנמצא בקרב החברה הערבית, בארגוני הפשיעה, היום לא אכפת לכם שאחד יהרוג את השני, אבל אני רוצה להגיד לכם שהרבה תופעות, הרבה פשיעה, גם היו ביישובים הערביים בהתחלה, אמרתם: לא אכפת לנו. יגיע, יגיע היום שבו הנשק הזה, מי שיכול לירות בתוך יישוב ערבי, יגיע הזמן שבו הוא ישתמש בנשק הזה גם במקום אחר, ואז אתם תתעוררו ותתחילו לאסוף, ואז השב"כ יתחיל לדעת שיש נשק בחברה הערבית, עוד מחדל לשב"כ. אני חושב שהגיע הזמן, צריך לפטר את השר הזה ומייד, כי הוא אחראי על הכישלון, וגם צריך לאסוף את הנשק.

חבר הכנסת נאור שירי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על מהות החוק ועל ההליך שהתרחש בכנסת בחקיקתו. דחיית בחירות במדינת ישראל היא לא עניין של מה בכך. בעיניי אנחנו צריכים לייצר קונסנזוס, ראינו את זה גם כשישבנו בוועדה והרציונל היה שאנחנו נייצר תהליך שקוף שבא ואומר למה אנחנו דוחים, אלו הנתונים, וכך וכך עושים. יצרנו מנגנון ממש ברור. אם אתה זוכר, בוועדה היה שיח כששר הפנים הגיע, שהוא יבוא ויעשה את זה בשקיפות. מה זה אומר בשקיפות? כשאתה מבקש נתונים על בחירות ומייצר איזו רשימה מסוימת של נניח 1,000 או 100 מועמדים שאי-אפשר לשחרר, צריך לנתח מיהם המועמדים האלו, צריך לדעת מאיפה הם מגיעים, מאיזה ועד מקומי, מאיזו מועצה, אם מס' 8 או מס' 1. כל הנתונים האלה פשוט לא היו קיימים. אנחנו שמענו על כל נושא הבחירות מהדלפות לעיתונות. בפעם הראשונה שמענו שהשר רוצה לקיים את זה ב-31 בינואר, הוא עמד פה במליאה ונתן את ההסבר שיש בחירה אם להתגייס למילואים או לא. בכלל, אני רק רוצה להזכיר שאם אתה מתמודד להיות נבחר ציבור, אתה נגרע מרשימת המילואים מלכתחילה. אבל אני שם את כל זה בצד, כי עד היום לא קיבלנו הסבר מדויק לאיך וכמה עושים בחירות במדינת ישראל.

אנחנו דחינו את זה ל-27 בפברואר, יזיזו את הסיבוב השני נניח בחברה הערבית על מנת להימנע מימי הרמדאן. אני חושב שאנחנו נצביע היום בעד, אבל אני חושב שהאתגר המרכזי שלנו הוא לקבל היום נתונים ברורים על איך נערך הצבא, יחד עם משרד הפנים, לערוך בחירות בזמן לחימה, וזה כבר לא יכול להיות מישהו שיגיע לוועדה וימסור: הינה, עכשיו ב-31, תסמכו עליי, המל"ל מתכלל, הערכות ביטחוניות, כל הדברים האלה צריכים להשתנות. אני מקווה שזה יהיה מקובל גם עליכם, ואולי תתאגד איתי קצת בוועדת הפנים, כי לאחרונה אתה קצת פחות איתי בוועדת הפנים,

אבל אני יכול להבין אותך. זה נושא אחד. הנושא השני שרציתי לדבר עליו, הוא כבר לא פה, איך אנחנו יודעים שחזרנו לימי 6 באוקטובר, רוצים לדעת איך? זוכרים את משה מירון, האישיות הבזויה שפתחה ועשתה פה במשך למעלה משנה קמפיין של "שמאלנים בוגדים"? אתה זוכר את השלטים שעיטרו את הכניסה לכנסת וכולנו נמנענו מהם, ואתם בקושי דיברתם עליו וחס וחלילה גיניתם אותו? היום ראיתי אותו במליאה. אותו אחד שעשה קמפיין שחצי מהעם פה בוגדים, אותו אחד שמסתובב היום ברחבי ישראל ומקלל משפחות חטופים, אותו אחד, תנו לי לשער, בסדר? אני משער שסגן יו"ר הכנסת המהולל קפטן ניסים ואטורי שוב נותן לו כניסה למשכן. וכך אנחנו יודעים שביחד כבר כנראה לא ננצח, כי אתם שכחתם כנראה מה קורה. אני קורא שוב מעל בימה זו, ואני מקווה שתצטרפו: לא להכניס את האיש הבזוי משה מירון, שעושה את קמפיין "שמאלנים בוגדים" ו"חצי מהעם בוגד", ומטנף על משפחות חטופים, לא להכניס אותו למשכן הזה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חברת הכנסת יסמין פרידמן.

אני רוצה לדבר רגע בעקבות התפטרותה של מנכ"לית רשות החברות הממשלתיות, שמה לעשות, היא שומרת סף אמיתית. למי שאולי בבית ולא מכיר, רשות החברות הממשלתיות מחזיקה ברבע מנכסי המדינה. בשנת 2013 החברות הממשלתיות היו במינוס של קצת מעל חצי מיליארד שקלים. באמצע שנת 2013 קרה דבר: יאיר לפיד כשר אוצר הקים את נבחרת הדירקטורים, מאגר של גברים ונשים, אגב, בשוויון מלא. הם עמדו בקריטריונים של ניסיון ניהולי, ניסיון עם כספים, השכלה מתאימה, ימים שלמים של מבחנים. מתוך מאגר זה יכלו להיבחר הדירקטורים. ואיזו הפתעה, מטורף, מסתבר שאם ממנים אנשים מוכשרים ומתאימים לתפקיד, רואים שינוי קיצוני. זה טוב לאותה חברה שבה הם דירקטורים, משמע זה טוב למדינה, ובטח ובטח זה טוב לאזרחים. כבר בשנת 2014 עברה רשות החברות הממשלתיות מהפסד של חצי מיליארד לרווח של 432 מיליון. במחצית הראשונה, רק מחצית, של 2016 כבר הוצג רווח של 1.2 מיליארד, וכך הלאה עד ימינו אנו, יש רווח של 2 מיליארד. אבל אז הגיע אמסלם, ומהיום הראשון ניסה לפרק את נבחרת הדירקטורים. אני באמת פונה ללב שלך, אמסלם, וללב של חבריך לסיעה ולקואליציה: למה שתרצה להחזיר אחורה מצב שבו המדינה והאזרחים, כמובן, מפסידים כסף? האם זה הזמן? בזמן שאנחנו נלחמים על כל שקל עבור המפונים, המילואימניקים, עבור "תקומה", עבור יותר פסיכולוגים בשירות הציבורי, עבור רפואה, כולנו יודעים שהסיבה היחידה שאתה נלחם בזה כל כך היא חוסר היכולת שלך למנות את מי שאתה רוצה. איך יכול להיות שאתה נלחם בכזאת נחישות באזרחים עצמם? אתה עומד כאן ומטיף לכולנו בידיעה שאתה הולך להרוס משהו שהיה ראוי, הוגן, ישר, שעובד ומכניס כסף. אתה מחליף אותו במודל מושחת עד היסוד שיגרום לכולנו להפסיד כסף. ומה שהכי קשה לי הוא שהקואליציה שאתה חלק ממנה נותנת לזה לקרות. אני עובדת לצידכם כבר הרבה זמן,

הרימו את קולכם חזק. אל תיתנו לזה לקרות.

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בימים האלה הלב כואב, המחזות האלו של תמונות נופלים מדי בוקר בחדשות זה דבר שאי-אפשר ואסור להתרגל אליו. אני רוצה להביע את צערי בפני המשפחות ולשלוח חיזוקים והחלמה מהירה לפצועים. בתוך כל הדבר הזה אני רוצה לשאול אתכם היום, כאשר אנחנו נלחמים מעל חודשיים, האם עצרתם רגע לחשוב איך הגענו לרגע הקודר הזה? שלוש חזיתות לחימה בו זמנית? איך ייתכן שאנחנו נלחמים מול שלושה פרוקסי של איראן? מי דיבר יותר מראש הממשלה נתניהו על איראן כשנבחר? אז היא עוד הייתה רחוקה מגרעין, והיום, ב-15 שנות שלטונו, עשתה איראן כברת דרך לא רק כמדינת סף גרעין אלא כמדינה השולטת בלבנון, בתימן ובעזה. מי דיבר יותר על חשיבות המאבק בטרור ואף פרסם ספר, ומי היה בשלטון כשהפך הטרור לאיום הרצחני ביותר על ישראל? מי הפחיד אותנו יותר על התעצמות חיזבאללה, ומי ישב על כס ראש הממשלה כשהתעצם חיזבאללה והפך למעצמה של טילים? מי הבין יותר מכל אחד אחר בזירה הבין-לאומית, ומי דרדר את מעמדה של ישראל בעולם לשפל חסר תקדים? לאחר 15 שנות שלטון של נתניהו ישראל נמצאת בנקודת השפל הנמוכה בתולדותיה, אנו מוקפים אויבים חזקים מאי פעם. הכול קרה במשמרת של נתניהו, שלא לומר תחת פיקוחו, מזוודות של כסף לחמאס עברו תחת עידודו. לא רק שהם לא מורתעים, הם הפכו לחמאס-דאעש. הוא אמר בשנת 2019, ואני מצטט: "מי שרוצה לסכל הקמה של מדינה פלסטינית צריך לתמוך בחיזוק החמאס ובהעברת הכסף לחמאס". כך אמר, ועכשיו הוא מנסה לשכתב את ההיסטוריה עם דיבורים על סרבנות, על אוסלו. הוא חושב שנשכח. זה לא יעבוד לו הפעם. אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא נשכח, כשם שלא שכחנו את הבוץ הלבנוני בשנות התשעים. בלי תוכנית יציאה, בלי תוכנית להשבת כל החטופים, הוא חושב לתת לנו להתבוסס בבוץ העזתי הרבה מאוד זמן.

חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חבר הכנסת עודד פורר. שלום, אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אני לא יודע אם שמתם לב אבל מחירי הדלק התייקרו הלילה ב-28 אגורות, נוכח ביטול ההנחה על המיסוי. כן, הלילה. הביטול הזה,

מוטל ישירות על אזרחי ישראל בכמה וכמה רמות. זה מס שקודם כול הם משלמים אותו כשהם מתדלקים, אחר כך הם משלמים אותו כשהם קונים מוצרים, כי בסוף מחירי הדלק האלה מתגלגלים גם לעלויות של כל בעלי העסקים שמוכרים את המוצרים האלה. ואז אתה אומר: רגע, הממשלה הזאת, בזמן שכל עם ישראל נלחם ביחד, שוכחת את האנשים שצריכים לשלם את החשבון? מסתבר שלא. אדוני שר הבריאות, מסתבר שבדבר אחד כן הקפדתם להשאיר את המס נמוך. חס וחלילה, חס וחלילה שלא יחזור המיסוי על המשקאות הממותקים. למרות שאתם יודעים שהמיסוי על המשקאות הממותקים היה נכון וצודק, גם ברמה הבריאותית, שלא עזר בכלום, לא הוריד שום דבר, חוץ מלהכניס כסף לקופת המדינה, במיוחד אצל משפחות מעוטות יכולת.

הנתונים הברורים הם שהמיסוי הזה היה נכון והוריד את צריכת המשקאות הממותקים. יותר מזה, שר האוצר בעצמו, בהתחלה, לפני שבועיים, אמר: לאור הנתונים האלה נחזיר את המיסוי על המשקאות הממותקים. מיסוי המשקאות הממותקים הוא בעד האוכלוסייה, הוא כדי למנוע מחלות מילדים. אתם יודעים את זה. שר הבריאות, אתה בוודאי יודע את זה. אז גם הפסדנו על הסיפור הזה מבחינת הכנסות מדינה, זה סדר גודל של קרוב למיליארד שקלים, להערכת הגובים,

אזרחי ישראל כבר נאנקים תחת יוקר המחיה בדברים שהם זקוקים להם ברמה הבסיסית, מחירי הדלק עולים ב-28 אגורות וזה עובר לידכם? וכל זה בזמן שהממשלה הזו נכשלת, לצערי, כן, באבטחת נתיבי השיט למדינת ישראל.

הפעילות של החות'ים במצרי באב אל-מנדב פתאום לשוט למדינת ישראל הפך להיות מבצע, מה שכמובן מוסיף גם הוא למחיר שמשלמים אזרחי ישראל, כשכל הסחורות צריכות להקיף את כל אפריקה. המשמעות היא גם בזמן, גם בכסף ובעיקר באובדן ביטחון לאומי, כשהפכנו להיות מדינה שארגון קיקיוני מצליח לחסום אליה את נתיבי השיט. אדוני,

בזה אני אסיים: ב-67', ב-56', מדינת ישראל לא הייתה מעצמה אזורית, אבל כשחסמו לה את נתיבי השיט היא יצאה למלחמה על זה, כדי לפתוח את הנתיבים האלה. ואנחנו נמצאים כבר חודשים ארוכים בתקופה שבה מישהו מרשה לעצמו לא רק לירות טילים על אילת אלא גם לחסום את נתיבי השיט למדינת ישראל. על זה נאמר: צדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים. חברת הכנסת מירב כהן. כנסת נכבדה, כל יום בשעה 13:00 מתעדכן הפירוט של פצועי צה"ל במלחמה. פרסום שאין בו שמות, אלא רק מספר וסיווג חומרת הפציעה. צריך לומר, תחום הרפואה הקרבית התקדם והשתכלל בצורה מרשימה. "שעת הזהב" זה פרק הזמן שבו אם הפצוע מקבל טיפול רפואי, אז יש לו סיכוי גדול יותר לשרוד. אז זה באמת לא איזה מונח תיאורטי אצלנו, זה ממש ממש מטרה שעומדים בה. צוותי הרפואה המדהימים שלנו, והפינוי, עושים במלחמה הזאת עבודה מדהימה ומהירה. מרגע הפגיעה לוקח בין דקה אחת לשבע דקות עד שמגיע פרמדיק אל הפצוע, ותוך 69 דקות בממוצע הפצוע כבר מטופל בבית חולים בישראל. זו הצלת נפשות. שימו לב למספרים, לפי אתר צה"ל 2,234 חיילים בסדיר ובמילואים פונו לטיפול מאז תחילת המלחמה: 56% מהם נפצעו קל, היתר בינוני וקשה, 48 מהם פצועי גפיים. מי שמבקר בבתי חולים רואה כמה זה קשה. 18% עם תגובות נפשיות ופוסט-טראומה. ושימו לב למספר הבא: פצועי צה"ל מתווספים ליותר מ-13,000 פצועים אזרחיים מאז פרוץ המלחמה. תבינו אילו מספרים. אנחנו מדברים כמובן על ההרוגים והנרצחים, אבל תבינו כמה פצועים. אלפי פצועים, אלפי משפחות שהמציאות שלהן מוכוונת עכשיו לתמיכה ולהחלמה. והורים, אחים ואחיות, שצמודים אל היקירים שלהם. אני רואה אותם בבתי החולים ישנים על כיסאות ליד המיטה טרוטי עיניים, מלאי דאגה. מאחורי כל נתון כזה שמתפרסם יש שם, יש נפש, יש עולם שלם שהשתנה. המדינה, אנחנו, אנחנו חייבים לדאוג שהמדינה תיתן לפצועים ולמשפחות שלהם מעטפת מלאה, רפואית וכלכלית, בלי מריחות וועדות רפואיות, בלי ניסיונות להתחמק מאחריות מערכתית, כי מי שנתנו צריכים וחייבים לקבל בחזרה. וגם לנו כחברה, כחברים, כשכנים או כמעסיקים יש תפקיד ומשימה בדרך אל הריפוי והחזרה לחיים ולשגרה. אנחנו נצטרך להיות הרטייה והתרופה, היד התומכת והכתף להישען עליה. אנחנו חייבים, חייבים להם תודה גדולה והכרת הטוב על מה שהם עשו בזמן שהם נפצעו. מעכשיו ולאורך זמן שימו לב לפצועים בגוף, ושימו לב גם לפצועים בנשמה. אני מאחלת מכאן ומתפללת מכאן לרפואה שלמה לכולם.

אמן ואמן. יישר כוח. חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת. חבר הכנסת אחמד טיבי. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, באזורי מלחמה, כאשר יש אלפי הרוגים, אלפי פצועים ומצוקות, הסיוע הוא דבר חשוב, מציל חיים. יש מדינות רבות שהגישו סיוע, כמו ירדן, (אומר בערבית: בית החולים הירדני,

תרופות,) מצרים, (אומר בערבית: המשאיות,) סעודיה,

(אומר בערבית: סיוע רפואי, סיוע במזון, תרופות,) כווית, (אומר בערבית: אלג'יריה,)

והאמירויות. האמירויות, דיבר איתי אח פלסטיני מהאמירויות, הם סיפקו בית חולים שדה, ) אוהד, אתה מתרגם?

אני מסביר לטלי שהוא מדבר על סיוע לאויב בזמן

ביחד. (אומר בערבית: הפסקת המלחמה מצילה אנשים, ) עבר הזמן. אני לא מוכנה לתת לו לסייע לאויב בעת לחימה. אני לא שומעת, לא מבינה, אבל עבר

אני לא מזלזל במורכבות של הרשויות שצריכות להתנהל במציאות שבה תקציב תקוע, שבה היכולת להביא מינויים היא בעייתית. אני לא מזלזל בזה. אבל כשאנחנו מעמידים אל מול העניין הזה את הזכות הכי בסיסית של החיילים שלנו לבחור ולהיבחר, כשאני מקבל טלפונים ממ"פים ומג"דים וחיילים רגילים שאומרים: אנחנו נמצאים בשטח, לתקוע אותנו על קרני הדילמה שבין להמשיך להגן על מדינת ישראל לבין לצאת עכשיו באמצע וללכת לעשות קמפיין בחירות, זו הייתה דילמה, הייתה דרישה לא הגיונית ולא רלוונטית. ואני חושב שבסופו של דבר,

אני רציתי לדחות ליותר, אני חשבתי שצריך לדחות לאחרי המלחמה, אני מבין את השיקולים האחרים, אני חושב שבסופו של דבר הגענו למשהו מאוזן, הוא לא דורש דברים דרסטיים של פתיחת ספרי הבוחרים והגשת רשימות וכו', ואני מאוד מאוד מברך בסופו של דבר על התוצאה שהתקבלה.

הכבוד.

נכון, נכון. ואני חושב, טלי, שמה שאנחנו עשינו היום זה לתת ניצחון קטן, ניצחון קטן ללוחמים שלנו, ובעזרת השם הם יביאו לנו ניצחון גדול, בעזרת השם. אמן ואמן. חבר הכנסת ווליד טאהא. מכובדי היושב-ראש, עסק הביש שמנהל השר לביזיון לאומי, או בכינוי החלופי שלו השר לכישלון לאומי, בדמות חלוקת עשרות אלפי כלי נשק במעין פולחן ראווה, לעיתים אפילו בניגוד לכללי החוק, עסק הביש הזה הינו פרויקט הדגל והבטחת הבחירות של האדם המורשע, האדם שנגדו הוגשו עשרות כתבי אישום והוא הורשע ביותר מעשרה מהם, האדם הזה שבמשמרת שלו נרצחו בשנת 2023 297 אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל, מתוכם 247 אזרחים ואזרחיות מהחברה הערבית, מופע הביש של חלוקת נשק בצורה מטורפת והיסטרית לכל דורש ולאלה שלא דרשו, יהיו לזה השלכות הרסניות על החברה הישראלית בכלל ועל החברה הערבית בפרט,

יביא לעלייה ניכרת בפשיעה ובאלימות ובשימוש בנשק לפתרון סכסוכים. צריך לבלום את העבריין המורשע הזה לפני שהוא גורם לשרפת ענק בכל המדינה. תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח,

חברת הכנסת לימור סיוון הר מלך.

אפילו את השם שלי אתה, זה שאתה קוטע אותי כל פעם, לא יודע למה הסיוון הזה. פעם אחרי פעם שאתה קוטע את הדברים שלי באמצע, ניחא, אבל לקרוא את השם שלי לא נכון? מילא היית מהשמאל, אז בסדר, סבבה, אני רגילה. קבלי את זה בהבנה. לא יודע, סיוון זה שם יפה. לא, אני לא מקבלת בהבנה. לא ממך, ארז, לא ממך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשבת יהודים לא בוכים. האור שלה עוטף מפני כל המכות שניחתו עלינו במשך השבוע, והדמעות מחכות לימי החול. אבל בשבת האחרונה, שעות ספורות אחרי שליוויתי את סרן הראל שרביט, השם ייקום דמו, בדרכו האחרונה בהר הרצל, הדמעות פשוט זלגו מעצמן. לא הכרתי את הראל היכרות מעמיקה של שנים. היו אלה רק מפגשים קטנים על הדרך, של עשייה בתחומים משותפים, הודעות קצרות, מילות חיזוק פשוטות ואמיתיות. אבל כל אלה הספיקו כדי לפעור בתוכי תהומות של כאב. הראל נפל בעזה על קידוש השם, מתוך תחושת שליחות עמוקה לחסל את אויבינו עד תום, ולא פחות מכך, לרשת את ארצנו הקדושה על כל מרחביה, להתיישב ולהיאחז בה על מנת שלא לעזוב לעולם. אבל המלחמה הזו הייתה רק חלק מתמונת הגבורה הכוללת של נשמתו הגבוהה של הראל, השם ייקום דמו, וזו הסיבה שאף שכבר הספדתי אותו מול קברו, אני רואה לנכון להעלות את זכרו גם כאן, בכנסת ישראל, המקום שצריך לייצג את עם ישראל, את רוחו ואת יעדיו. הראל היה נשמה כלל-ישראלית, שהייתה התמצית המזוקקת של כל אלו. את הראל פגשתי במאבק על הארץ, בחווה שהקים ביחד עם אחיו משה בעמק תרצה שבבקעה, בפעילות למען חיזוק הנוכחות היהודית ושימור מזבח יהושע על הר עיבל. ומעל לכל אלו היה הראל מחובר אל הליבה, הקשר להר הבית ולמקום המקדש, שמשם שאב את כוחו ורוחו, כפי שאמר בזמן שלחם בעזה: המלחמה הזו היא על הלב, על הר הבית. באחת התמונות שלו מעזה הוא עומד ליד קיר עם הגרפיטי "ארץ הקדושה, חוזרים אלייך", ועל פניו חיוך שמקרין אור שלא מהעולם הזה, אור של חיבור לקדושתה של הארץ שכל כך אהב. את הראל פגשתי במאבק על הצדק, על האמת שחייבת לצאת לאור. הראל היה מהפעילים הבולטים במטה צדק לעמירם, שדורש משפט צדק לעמירם בן אוליאל, שכלוא בתנאים תת-אנושיים כבר למעלה משבע שנים כתוצאה ממשפט מעוות ומכור. הראל היה כולו במאבק למען עמירם. וגם כשנכנס לעזה, שחרורם של עמירם ושאר העצורים המינהליים היה מבחינתו, די עם משפט הצדק הזה.

וגם כשנכנס לעזה, שחרורם של עמירם ושאר העצורים המינהליים היה מבחינתו חלק בלתי נפרד ממטרות הלחימה. בסרטון שעורר הדים הוא נראה נוטע עץ סמוך לחורבות דוגית ומכריז כי העץ הזה הוא לתקומת עם ישראל ולשחרור אסירי ציון ולמען חזרת ההתיישבות היהודית בחבל עזה. אהבת הארץ, אהבת היהודים שנלחמים למענה, אהבת התורה והצדק, הכול היה אצלו משורש אחד, טהור ואמיתי. בדובר צה"ל, כצפוי,

אז רגע, אני רוצה. לא הייתה חזית שבה פעלתי למען עם ישראל או גאולת ישראל שהראל לא היה בה. הוא היה לוחם עטור זכויות של מעשים טובים למען עמו וארצו, פעל ללא פשרות, מתוך אמונה עמוקה ועצומה בצדקת הדרך וללא מורא. רק מהשם יתברך בלבד פחד. את המדים האלה, אני בטוחה, הראל לא יפשוט גם עכשיו. כשהוא בישיבה של מעלה הוא ממשיך להילחם שם למעננו באותה גבורה קדושה שפעל כאן למטה. להראל היו כוחות עצומים להניע את גלגלי הגאולה, כאילו משיח בן יוסף התלבש בגוף השזוף והצנום הזה.

בפשטות הזו, שרואה רק את האמת האלוקית. איבדנו כוח משיח עצום, שיעזור לנו עכשיו מלמעלה. אבל אנחנו מבטיחים, תודה רבה. שנמשיך לשאוב מהגבורה, מהאמונה ומהאור של הראל כדי לקרב את הגאולה שכל כך ציפה לה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

תודה רבה לחברת הכנסת לימור סון הר מלך. חבר הכנסת שמחה רוטמן, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת. חברת הכנסת טלי גוטליב, את לא מוותרת? חשבתי שאת מוותרת. אני אוותר?

ישראל משלם לי משכורת, אז אני אוותר?

ככה אמרו לי. אמרו, זה הרכילות שיש עליי? חברת הכנסת טלי, זה על חשבון הזמן שלך. בטח על חשבון הזמן שלי.

זה בניגוד לתקנון, טוב, תראו, אני פה באה חשבון עם איימן עודה. לא פעם ולא פעמיים אמרתי על איימן עודה, אני שמעתי שהוא משתמש בחסינות שלו, מעביר כספים לרשות הפלסטינית, משתמש בחסינות, מעביר מזומנים בכמות ניכרת. אמרתי לו את זה, ועד היום לא שמעתי לא תגובה ולא תלונה. ואלה, הקבוצה הזאת של חד"ש-תע"ל היא מגישת תלונות סדרתית עליי, אם היה משהו לא נכון במה שאני אומרת, הם היו מגישים תלונה. הוא עמד פה היום, הזכיר את השם שלי, בין השאר, ואמר שאנחנו תומכים באפרטהייד, לא פחות ולא יותר. אני רוצה להקריא, לטובת כנסת ישראל ולטובת עם ישראל, מה אומר היום איימן עודה בישיבת הסיעה שלו, חד"ש-תע"ל,

הוא אומר שהוגשה תלונה לבית הדין הבין-לאומי, והוא אומר שצריך לעצור את המלחמה. והוא אומר שם, בקשה שהוגשה לבית הדין הבין-לאומי בהאג: ישראל רשמית מבצעת פשעי מלחמה בעזה. איימן עודה יושב בכנסת ישראל ואומר שישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה. אנחנו יושבים פה וקוראים לנו להיות מעונבים ומנומסים. רגע, הוא לא גמר את זה, חכו חכו מה עוד הוא אמר. הינה, מילה במילה: היא מבצעת פשעים קשים כנגד האנושות בעזה, אפרטהייד. אנחנו המדינה האחרונה שתומכת באפרטהייד. הוא לא פה, איימן עודה.

הוא משאיר פה מישהו מהיועצים של הלשכה. להגיד: אוי לבושה, מאז 1948 עד עכשיו, והשיא ב-1967, ככה הוא מדבר, אדון איימן עודה, שאסור שהוא ישב בכנסת ישראל. זה פשע נגד המורשת שלנו ונגד חיילינו הגיבורים שבשעת מלחמה זה מה שאנחנו שומעים פה. רגע, זה לא הסוף. הוא אומר: די,

להאשים את כל העולם, תסתכלו על עצמכם. להפסיק את המלחמה, להכיר במה שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. איימן עודה, תקשיב טוב מה שאני אומרת לך. תקשיב טוב טוב טוב. תפתח את הספר, תרשום, בוא תגיש עוד תלונה. תקשיב לי טוב, אדון איימן עודה. כל עוד נשמה באפי אני בודקת כל מילה שיוצאת לך ולכל חברי חד"ש-תע"ל מהפה. אני מפעילה קמב"צייה שלמה על הציטוטים שלכם. ראיתם מה קרה כשאתם מגישים נגדי תלונות שווא, אז אני ככה מתחילה לצבור חומרים עליכם. אתה לא ראוי לשבת פה. לא ראוי לעמוד פה, לחלל את הכנסת ואת הפרלמנט. בושה מבחינתנו כחברי כנסת שאנחנו מאפשרים את זה בזמן לחימה. זו פגיעה קשה בחיילינו הגיבורים. לכן אנחנו צריכים לעשות הכול, להדק את הגדרות חוק המפלגות, לא לאפשר לתומכי טרור להיות כאן. לפני דקה אחמד טיבי עמד כאן ואמר, הודה על סיוע לאויב העזתי בעת מלחמה. כל זה כשהחיילים שלנו נמצאים. ואני אומר משהו אחד לחברי הכנסת. אתם מסתחבקים עם איימן עודה, אתם מסתחבקים עם אחמד טיבי, לוחצים להם את היד, אהלן וסהלן. הם זוכרים שאנחנו אויבים שלהם, ואנחנו שוכחים שהם האויבים שלנו. הם אויבים שלנו. אני אומרת כאן, מי שתומך טרור בעת לחימה, מי שקורא לחיילינו מבצעי פשעי מלחמה, מי שקורא לנו שלטון אפרטהייד, אסור לשכוח את זה. אסור שישבו כאן האנשים האלה ולו לדקה אחת.

איך הבנת מה הוא אמר בישיבת סיעה? את דוברת ערבית? יש לי סרטון עם תרגום, אדוני. איזה יופי. באמת, חבר הכנסת אופיר כץ. מפעילה קמב"צייה, אז את זה אני לא אדע? איך הבנתי מה הוא אומר? תכף אני אשלח לך את הסרטון. תשנן. תראה מי עומד פה. אני אשלח לך את הסרטון, כל הגוף צמרמורות. מי אמר שאין בליכוד טובים? תגיד לי. חשבתי שהיא מחפשת

אני לא מחפשת סיעה, אני בליכוד. אני מפלגת ימין, ואני לא אוריד את הראש שלי.

לא אוריד את הראש שלי. אל תפריעי לו. אני לא מפריעה לו, אני מבטיחה לך. אני הולך לקרוא את מה שביקש ממני להקריא אור יעקב מניר עוז, ששוחרר אחרי 52 יום בשבי: נחטפתי מהבית שלי ב-7 באוקטובר. הייתי בחדר השינה שלי, שהיה הממ"ד. יחד עם אחי הצעיר יגיל התחבאנו בממ"ד כשעתיים.

חבר הכנסת גלעד קריב, זה מפריע. בזמן הזה ניסיתי לבנות מנוף שיחזיק את ידית הדלת כדי שלא יוכלו להיכנס. בשעה 09:00 פרצו מחבלים לחדר שלי. הם לקחו משם

בן 12, באיומי סכין, ואחר כך חזרו לקחת אותי. הגיע מחבל לבוש כמו חייל, עם אפוד מלא וקלצ'ניקוב, והוציא אותי מהבית. העלו אותי על אופנוע, וכשחצינו את הגבול העבירו אותי למכונית שלקחה אותי למנהרות. במנהרות הלכנו לא מעט זמן, שם ראיתי עוד אנשים מניר עוז. בהתחלה זרקו אותי לכלא כי חשבו שאני חייל. אחרי יומיים השתכנעו שאני רק ילד בן 16, והעבירו אותי לבית יחד עם כמה חברות מהקהילה. נדדתי בין בתים ובין מנהרות במשך כל תקופת השבי. פחדתי מאוד שיהרגו אותי, פחדתי על יגיל, שלא ידעתי איפה הוא, ועל אבא שלי ומירב החברה שלו,

ועל שיר אחותי הגדולה. לא שמעתי כלום, וחשבתי ששכחו אותי. גם עכשיו אני מרגיש ששכחו אותנו. אבא שלי, שיצא פצוע מהבית, עדיין שם. עוד חברים מהקהילה שהיו איתי ביחד נשארו מאחור. אף אחד לא בא לעזרתם, ובאופק אין שום עסקה להחזרתם. אני מתגעגע לאבא שלי מאוד מאוד ורוצה מאוד שיחזור כבר הביתה. ואני אוסיף,

שלא שכחנו אותך, והעובדה שאתה בבית מוכיחה את זה. לא שכחנו את אביך ואת יתר החטופים, ואנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שכולם יחזרו הביתה במהרה בריאים ושלמים. אמן ואמן. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. ריגשת, אופיר. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני עוד לא מתאוששת מזה שהיא קראה לעמירם בן אוליאל "אסיר ציון", אבל באמת, קצרה היריעה מלומר את מה שאני חושבת. לא אבזבז את הנאום שלי על השקרים האלה. את באמת קראת לו "אסיר ציון"? איזה בושה, כבר אי-אפשר עם ההזיות שאני סופגת פה. אני רוצה להקדיש את הנאום שלי לגל, שהיא האישה בשמלה השחורה. בסרטון באיכות ירודה אפשר לראות אותה שוכבת על הגב עם שמלה קרועה, רגליה פשוקות, פניה שרופות וידה הימנית מכסה את עיניה. הסרטון של גל צולם בשעות הבוקר של 8 באוקטובר בידי אישה שחיפשה אחר חבר נעדר באתר של פסטיבל נובה. יום קודם טבחו שם מחבלי חמאס מאות צעירים ישראלים. הסרטון הפך ויראלי, וגרר תגובות מאלפי אנשים, שהיו נואשים לדעת אם האישה בשמלה השחורה היא חברתם, אחותם או בתם שנעלמה. משפחה אחת ידעה בדיוק מי היא: גל, בת 34, אם לשניים, יצאה למסיבת הנובה עם בעלה. תמונתה האחרונה היא מהשעה 02:30, לוגמת מכוס משקה וצוחקת. המוטו שלה, סיפרו אחיותיה, היה לחיות את החיים כאילו אלה הרגעים האחרונים שלה. מאז נעלמו עקבותיה. בהתבסס על עדויות מצולמות, שאומתו בכתבה מרתקת של הניו יורק טיימס, שאני ממליצה לכולם לקרוא, מסרו מקורות במשטרה שמאמינים שגל נאנסה. כך הפכה לסמל לזוועות המגדריות שעברו נשים ונערות ישראליות ב-7 באוקטובר, מעשים שהתרחשו בכל מקום שאליהם הגיעו מחבלי הנוח'בה: לפסטיבל הנובה, לבסיסים בצבא ולקיבוצים. התחקיר הזה של הניו יורק טיימס, שנערך במשך חודשיים, מגלה שהתקיפות לא היו אירועים בודדים אלא חלק מדפוס רחב של אלימות מגדרית, על בסיס קטעי וידיאו, תצלומים, נתונים של טלפונים וראיונות עם יותר מ-150 אנשים, ובהם צוותים רפואיים, חיילים ומטפלים בנפגעות אונס, שחלקם תיארו בפירוט כיצד ראו נשים נאנסות ונהרגות, ועל הסימנים שעל גופן, שלא הותירו מקום לספק. צריך לזכור שבתוך ההלם והבלבול של 7 באוקטובר משטרת ישראל הודתה כי כוחותיה לא התמקדו באיסוף דגימות זרע מגופות נשים ובהגשת בקשות לנתיחות שלאחר המוות, ולכן הרבה מהעדויות נמחקו. ניצולים וניצולות מזירות הטבח הפכו לעדויות חיות באשר לתקיפות מיניות שהתרחשו, והן תיארו בפני חוקרי המשטרה עדויות מפורטות על קורבנות האונס. אני מסיימת, אל תדאג. רק מילה על גל: גל הפכה להיות סמל הזוועות הקשות. היא הספיקה יחד עם בעלה לשלוח הודעה לבני המשפחה, להיפרד ולבקש שישמרו על שני ילדיה. גופתה של גל זוהתה. לאחר יומיים זיהו גם את גופתו של בעלה, שנשארה ממנו רק דגימת דנ"א וטבעת נישואים. גל ובעלה היו יחד מאז נעוריהם, הם הותירו שני בנים יתומים, ואנחנו מבטיחים לגל שלא נשכח את הסיפור שלה ונמשיך לספר על הזוועות שעברו נשים רק בגלל שהן יהודיות.

קשה לדבר אחרי הסיפור המזעזע הזה. השם ייקום דמם. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין החלטת הממשלה בצו לדחות את מועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ליום י"ח באדר התשפ"ד, 27 בפברואר 2024. חברי הכנסת, תפסו את מקומותיכם, מתחילים בהצבעה.

הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר צו לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (קביעת המועד הנדחה), התשפ"ד 2023, נתקבלה. 15 בעד, אין מתנגדים, שני נמנעים. אני קובע כי המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה בעניין החלטת הממשלה בצו לדחות את מועד הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות ליום י"ח באדר התשפ"ד,

מקום קבוע בוועדת הכספים במקום הפנוי לסיעת יש עתיד. תודה רבה. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 42) (היכל ההנצחה בהר הרצל), התשפ"ד 2023, לקריאה ראשונה. אני מזמין את כבוד שר הבריאות אוריאל בוסו להציג את הצעת החוק בשם שר העבודה יואב בן צור. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם הערב הזה ה"הותר לפרסום" היחיד שכולנו צריכים לבחור להתייחס אליו זה נפילתו של חייל נוסף, שבדיוק, בשילוב זמנים, הותר לפרסום באותו זמן, עוד משפחה שנכנסה למעגל השכול, וזה בדיוק תואם את הצעת החוק שכרגע אנחנו מציגים. עמיחי ישראל יהושע אוסטר. עמיחי ישראל יהושע אוסטר, השם ייקום דמו. אני מציג את הצעת החוק הזאת בשם שר העבודה, השר יואב בן צור, הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 42) (היכל ההנצחה בהר הרצל), התשפ"ד 2023. כחלק ממחיר תקומתה ועצמאותה של מדינת ישראל שילמה המדינה מחיר כבד בדמותם של חללי ונפגעי פעולות האיבה. אלפי אזרחים נספו בפעולות איבה ועשרות אלפים נפצעו בפעולות איבה, וכלל זכויותיהם נקבעו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970, להלן: חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. נקבעו ההטבות שלהן זכאים נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם. הטבות אלו זהות ככלל לאלה המשולמות לחיילי צה"ל ובני משפחותיהם לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט 1959, וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י 1950. בהחלטת הממשלה מס' 1549 מיום כ"ח בשבט התשנ"ז, 5 בפברואר 1997, הוחלט על הקמת אנדרטה ייחודית וממלכתית בהר הרצל במטרה לרכז את ההנצחה לכלל חללי פעולות האיבה במקום אחד. האנדרטה הוקמה בשנת 1998 וממוקמת בסמוך לאתר גדולי האומה בהר הרצל. המוסד לביטוח לאומי אחראי על חקיקת שמות החללים ועדכונם. משרד הביטחון אחראי על תחזוקת האנדרטה, וזאת במימון המוסד לביטוח לאומי.

טקס הזיכרון הממלכתי לזכר חללי פעולות האיבה מתקיים באנדרטה זו. נושא הנצחת חללי פעולות האיבה הובא לפתחה של ועדה ציבורית בראשות השופט מלץ, ובהחלטת הממשלה מס' 4 מיום ה' באדר התשנ"ט, 21 בפברואר 1999, אישרה הממשלה את המלצות הוועדה, ובהחלטה נוספת קבעה הממשלה את הסדרי הטקסים באנדרטה וכן כי המוסד לביטוח לאומי יהיה אמון על הנצחת נפגעי פעולות איבה. על רקע כל אלה החליטה הממשלה בהחלטה מס' 628 מיום י' בכסלו התשפ"ב, 14 בנובמבר 2021, להלן: החלטה 628, לצורך הנצחת חללי פעולות האיבה יוקם היכל הנצחה בשטח הר הרצל, והיא הטילה על שר הרווחה והביטחון החברתי, להלן: השר, להקים את היכל ההנצחה, להלן: היכל ההנצחה. עוד נקבע בהחלטה 628 כי השר יפעל לתיקון חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה באופן שתיקבע בו אחריותו של המוסד לביטוח לאומי להפעלה ולתפעול של היכל ההנצחה, וכן ייקבע כי אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי בסך שלא יעלה על מיליון שקלים חדשים מדי שנה, החל משנת 2026 או ממועד הקמת היכל ההנצחה, לפי המאוחר, למשך עשר שנים לצורך יישום ההפעלה והתפעול כאמור. סמכותו זו של המוסד לביטוח לאומי כוללת את אחריות המוסד להפעלתו של היכל ההנצחה הן מבחינת אחזקתו של המבנה והן בכל הנוגע לעריכת טקסים, לקיום ביקורים ולתכנים נוספים שיציע היכל ההנצחה לציבור הרחב ולמשפחות נפגעי פעולות האיבה. פעולת המוסד לביטוח לאומי בהקשר זה תמומן כאמור באופן מלא על ידי אוצר המדינה. בהמשך להחלטה 628 מוצע בהצעת חוק זו לתקן את חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ולהסדיר את אחריותו של המוסד לביטוח לאומי להפעלה ולתפעול השוטף של היכל ההנצחה וכן את השיפוי שיקבל מאוצר המדינה לצורך יישום אחריותו,

אני רוצה באמת בהזדמנות הזו לשבח את המוסד לביטוח לאומי. אדוני היושב-ראש,

עד למלחמה הזו היו במדינת ישראל משהו כמו 9,000 נפגעי פעולות איבה מאז קום המדינה, ומאז המלחמה, חלק נקראים, מוגדרים, "נפגעי פעולות איבה זמניים" אנחנו עומדים על 40,000, מספרים אסטרונומיים, שהמדינה לא חלמה לחוות. לא ייאמן. נקווה שאלו יהיו מספרים זמניים, אבל נפגע פעולות איבה הוא נפגע פעולות איבה לעולמים. השם ייקום דמם של אותם הנופלים, יהי זכרם ברוך. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעה הזו של המוסד לביטוח לאומי ושר העבודה, השר יואב בן צור,

תודה רבה לידידי כבוד שר הבריאות. נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב, הרבה זמן לא שמענו אותך. אני רוצה לומר משהו לעם ישראל בהקשר לפסק הדין שפורסם היום על ידי בית המשפט העליון. אני חייבת לומר פה בצער, וזה בהקשר למה שאמרתי בתחילת הדברים, בשונה מחוסר האחריות של הנשיאה חיות לפרסם פסק דין כזה בעת מלחמה, בשונה מחוסר האחריות שלה לפרסם את פסק הדין השנוי במחלוקת הזה, שנוגע במערך הכוחות של הרשות המחוקקת או במערך יחסי הכוחות בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, בשונה מחוסר האחריות שלה לחוסן הצה"לי ולחוסן החברתי במדינת ישראל בזמן לחימה, אנחנו כן נגלה אחריות. אנחנו אומנם, אני לפחות מזדעזעת מהקביעות המשפטיות בפסק הדין הזה,

התערבות בחקיקת-יסוד. כל משפטן בין שעה מבין את הפלצות שכרוכה בזה, את הפלצות המשפטית שמלמדת על ביטול כוחנו. אנחנו מבוטלים. אני דיברתי בשנה האחרונה על הדיפ סטייט, הרי מה זה דיפ סטייט? דיפ סטייט בין השאר זה הטמעת רעיונות רדיקליים בדרכים מתוחכמות מאוד על ידי בכירים במערכות השונות. באופן רדיקלי בית המשפט העליון קובע שאנחנו כלום. בית המשפט העליון רומס את כבודה של הכנסת, רומס את כבודם של חברי הכנסת, רומס את עם ישראל הריבון, שבחר את נבחריו לצורך חקיקה. מעל מה אנחנו מדברים? ביטלנו את האפשרות להתערב בסבירות החלטת ממשלה, אתם קולטים את זה? שמונה אנשים בישראל החליטו שהחוק שלנו לא הגיוני.

כי יותר הגיוני ששופטים יתערבו בהחלטות ממשלה.

זה אבסורד, זה מתוך אבסורד. אני מבינה למה הוא מגחך, כי אנחנו פשוט לא יודעים איפה לשים את עצמנו. אבל בשונה מחוסר האחריות של הנשיאה חיות בהיבט הזה של הפרסום, אנחנו אחראים לחיילינו, חיילינו בשדה הקרב. כותב לי עכשיו קרוב משפחה, חבר קרוב לבן משפחה שלי, בין השאר הבן שלי, שנמצא בצו 8,

מה נסגר עם בג"ץ? אז איפה האחריות שלך, גברתי הנשיאה? נאמר שאת צודקת בכל מילה בפסק הדין, זה הזמן? זה הזמן לגרור אותנו לוויכוחים האלה? במקום שאני אעלה פה, אדוני היושב-ראש, ואנאם על שינוי שיטת הלחימה בדרום הרצועה, ואנאם על שינוי הוראות הפתיחה באש בעת לחימה, ואנאם על דובר צהל,

חברת הכנסת יסמין פרידמן. עזוב, אני לא שומעת אותה, אני לא שומעת אותה. היא לא צריכה לנאום, אני שומע אותה. אני רוצה לומר כאן, עם ישראל, אני מבהירה את הדבר הבא: בשונה מחוסר האחריות בפרסום פסק הדין, בפגיעה בחוסן החברתי, אנחנו לא ניקח בזה חלק, כי לי יש מסר אחד לומר לחיילי צה"ל שלוחמים כתף אל כתף ונלחמים במלחמת גרילה עזה בעזה: אנחנו נשמור עליכם מכל משמר, אנחנו נהיה אסירי תודה לעוז רוחכם ולמסירות נפשותיכם. אנחנו נשמור על הגדרת המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, לו יהי כן, ובעזרת השם. אמן ואמן. חברת הכנסת מירב כהן. אני לא עונה לך,

יורדת לרמות כאלה נמוכות, אישה אינטליגנטית כמוך אומרת "איף" כשאדם טוען, זה מוריד ממך,

חבל. אחרת הייתי מקשיבה לך, יש פה ח"כים מהאופוזיציה שאני מקשיבה להם, ויש לך מה לתת, את מדברת איתי על שינוי שיטת הלחימה,

איזה ניסיון לחימה יש לנו?

אני אסביר לך, אל תהיי שם, אל תהיי במקום הזה שבגלל שאת לא לוחמת, את לא יכולה לחשוב לבד. יש לך מה לתרום, ואת מורידה את זה. זה לא קשור, אני חושבת לבד עוד הרבה. יש לך מה לתרום. אמרתי לך כבר.

מעצבן, טלי, זה מעצבן, אין מה לעשות.

חברת הכנסת טלי גוטליב, את מפריעה. צודקת. לא, באמת, כבוד. כנסת נכבדה, אפילו בעיצומה של המלחמה מסתבר שעדיין יש מי שמתעקש ללחוץ על דוושת הגז בדרך לרמיסה של השירות הציבורי.

זה חשוב גם בזמן המלחמה, כי עכשיו השירות הציבורי צריך לתת שירות לאזרחים, וריסקו אותו, אז הוא לא נותן שירות טוב לאזרחים. אנחנו בפתחה של תקופה כלכלית קשה מאוד, הקשה ביותר שידעה ישראל מזה עשרות שנים. אבל דודי אמסלם, השר הממונה על רשות החברות הממשלתיות, פשוט לא מוכן לוותר אפילו עכשיו על השלמת השוד והביזה של הנכסים הציבוריים. אף קטסטרופה, אף מצב חירום, לא יפריעו לו לפנק ולצ'פר את החברים והמקורבים. כשהוא מדבר, גם בהזדמנויות שונות כאן מעל הבמה הזו, הוא מנסה להציג את השחיתות הערכית שלו, חברת הכנסת טלי, טלי,

אני מסתדרת, אני מסתדרת. לי זה מפריע. מצטערת, סליחה. כשהוא מדבר גם בהזדמנויות שונות כאן מעל הבמה הזאת, הוא מנסה להציג את השחיתות הערכית שלו בתור אידיאל, חברת הכנסת טלי.

זה מפריע.

אני מסתדרת.

לי זה מפריע. אז אני אחזור על זה שוב.

סליחה. כשהוא

הוא מנסה להציג את השחיתות הערכית שלו בתור אידיאל.

אמסלם לא מקופח, הוא פשוט מנסה להפוך את רשות החברות הממשלתיות, כפי שהיטיב לתאר זאת העיתונאי אריה גולן, לרשות החברים של הממשלה, תוך שהוא משתלח באופן בוטה ומשפיל במי שמנהלת את הרשות. דודי, אתם לא ישראל השנייה, אתם מפא"י השנייה. אתם שבעים ומושחתים. אחרי יותר מדי זמן בשלטון, התחלתם

זה ייקח זמן, אבל אני מבטיחה ומתחייבת שאת כל מה שאתם הרסתם, אנחנו נתקן. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, מוותרת. חבר הכנסת אבי מעוז. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לאור הפרסום השערורייתי של הפסק של שופטי בג"ץ, אני רוצה להציע שמות נרדפים למוסד הזה, שבאופן ציני להחריד קוראים לו בית משפט גבוה לצדק. בג"ץ זה מחלוקת בזמן מלחמה, בג"ץ זה קרע בעם, בג"ץ זה פירוד בין אחים, בג"ץ זה פלגנות וסכסכנות, בג"ץ זה חוסר צדק, בג"ץ זה פוליטיקה נכלולית, בג"ץ זה מדינת כל אזרחיה, בג"ץ זה דיקטטורה אנטי-דמוקרטית, שרומסת את רצונו של העם ואת תוצאות הבחירות הדמוקרטיות, והכול, כמובן, בגלימות שחורות של שופטים, באצטלה מכובדת ונאורה, בשפה אקדמית גבוהה ומתנשאת, מעל ההמון הנבער והחשוך, לטעמם, של אותם עליונים בעיני עצמם. הם הרי יודעים שלפסק הדין המעוות והמסוכן הזה אין היום רוב. לכן היה כזה לחץ לכתוב אותו ולפרסמו, כדי שגם שתי הפורשות ייספרו במניין אלו שבחרו לבטל חוק-יסוד של הכנסת. בעצם הרוב של הפסילה הוא אותו רוב בדיוק של החקיקה, אבל איך אני מעז להשוות בין רוב כזה זניח של 53% של ימנים, מסורתיים, דתיים וחרדים,

אותו המון נבער, שרק בשביל ההצגה של הדמוקרטיה נותנים לו לבחור בקלפי ולהרגיש כאילו הקול שלו שווה משהו, לבין רוב משמעותי של 53% של שופטים עליונים נאורים, שרק עליהם זרח אור הדעת והמוסר. כמילותיו של עוזי חיטמן, זיכרונו לברכה: "אך יש כאלה שלוקחים מונופול על החוכמה / ויודעים יותר טוב ממני, ויודעים יותר טוב ממך / מה טוב בשבילי,

ושוב נזכיר את דבריו של ראש הממשלה המנוח דוד בן-גוריון בוועדת החוקה של הכנסת לפני כ-75 שנה, ואני מצטט: "כאשר ויצמן מטיל פתק, הפתק שלו שווה בדיוק כמו פתקא של מנקה ארובות, תארו לעצמכם שהעם רוצה משהו, ובאים שבעה אנשים" במקרה שלנו שמונה, "המוכתרים בתואר של שופטים, ויפסלו חוק אשר העם רוצה בו. אצלנו תהיה מהפכה אני חושב שמתן סמכות כזאת לשופטים הוא דבר ריאקציוני. אצלנו לא יהיה לדבר כזה קיום. הציבור לא ישלים עם זה מוטב שיעשו חוק רע, מאשר מיעוט ישתלט. יען כי לא יסבלו זאת". סוף ציטוט. כל מילה בסלע.

תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף,

חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי. היי. היי. נוכח. לא ראיתי. אתה כזה קטן, לא רואים אותך. אדוני היושב-ראש, פעם ראשונה שאני נואם כשאתה יושב-ראש. הכבוד כולו שלי.

אני חושב שההחלטה ההזויה של בית המשפט העליון היום, שתי דקות לפני שהנשיאה עוזבת אותנו, אני חושב שזה פוגע באמון, שגם ככה פגוע, לפחות אצל חצי העם. החלטנו שלא עושים שום דבר כרגע.

יש כאלה שלוקחים לעצמם את האפשרות,

לבוא ולהרוס את חצי העם. איך נאמר? קשוט עצמך לפני שאתה בא לקשוט את כל העולם. צריך להבין דבר אחד, החיילים כרגע לוחמים, כולם נמצאים בקרב,

אנחנו לפחות משתדלים לא להתעסק בפוליטיקה, ואז פתאום בא בית משפט עליון, כי יש כאלה פריבילגים כנראה שמותר להם יותר מכולם, והם באים ודורסים את כל האחדות כרגע. למה לפגוע? למה לפגוע?

קודם כול אנחנו נסיים את הלחימה בדרום, נחסל את חמאס, נחסל את חמאס, את יחיא סנוואר, ואחרי זה נתפנה לעשות דברים ביחד. אני חושב שביחד אפשר לעשות הרבה דברים בהסכמה, ולא צריך לעשות הפרדות בעם, ולהתחיל להגיע להחלטות קיצוניות, לפגוע בחברי הכנסת, לבטל את חברי הכנסת. דרך אגב, מבטלים גם אתכם. גם את הצד הזה מבטלים.

יבוא מחר איזה שופט או הרכב שיהיה יותר מדי ימין, כביכול, במירכאות, והוא יחליט דברים אחרים, שלא יתאימו לכם. אני חושב שזה לא נכון קודם כול. עכשיו הותר לפרסום שיש לנו עוד הרוג מצפון הרצועה. די. די.

אני רוצה שתהיו איתי רגע. בזה אנחנו מתעסקים? זה מדהים, לזכר חללי צה"ל שנפלו, השם ישמור את חיילינו הגיבורים. אני קורא כאן שמע ישראל: "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד". אני מקדיש את זה לחללי צה"ל, "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" לחללי צה"ל, לחיילי צה"ל שמחרפים נפשם. תנו להם להילחם. לא מעניין לא גרפיטי ולא אם הוא אמר שמע ישראל. להפך, תנו להם למלא את הנפש שלהם. מי שלא יכול להחליף אותם בשדה הקרב, שלא יבקר אותם. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב בראש, רק במשפט אחד: נחרדתי לשמוע את המילים הקשות שאמר סגן שר על בית המשפט העליון. כישראלי, כיהודי התביישתי. בג"ץ פסל היום את החוק לביטול עילת הסבירות ברוב של שמונה נגד שבעה. דהיינו, 15 שופטים בסך הכול. יש האומרים: רוב דחוק, בשל הפגיעה החמורה וחסרת התקדים במאפיינים הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אבקש לציין שזה החלק החשוב כנגד כל המלינים על התערבות בג"ץ וסמכותו. עכשיו אני מדבר על החלק החשוב, על זה אף אחד מכם לא מדבר: 12 שופטים מתוך 15 רוב מוחץ, קבעו כי נתונה לבג"ץ הסמכות לקיים ביקורת שיפוטית על חוקי-יסוד ולהתערב במקרים חריגים וקיצוניים. האזנתי קצת לטלוויזיה, לכמה מהכתבים שעוסקים בנושא. אף אחד מהם לא הזכיר את זה. כולם דיברו על רוב של אחד. רוב דחוק,

רק שכחו לציין שרוב מוחץ, 12 נגד שלושה, קבעו כי יש לבג"ץ הסמכות להתערב במקרים חריגים, הייתי אומר, וקיצוניים, שבהם הכנסת חרגה מסמכותה המכוננת, כפי שבג"ץ עשה במקרה הזה. רוב מוחץ. 12 קבעו כי יש סמכות לבג"ץ להתערב, מול שלושה שקבעו שאין סמכות. בית המשפט העליון מילא היום את חובתו כרשות השופטת, כך אמר מנהיג הליכוד, ראש הממשלה, זכרו לברכה, מנחם בגין, יש שופטים בירושלים. אני מניח כי בגן העדן, ובטוח אני כי מנחם בגין, ראש הממשלה, נמצא בגן עדן, בטוח אני, אני מניח שבגן העדן נמצא אותו יושב, מנחם בגין, זכרו לברכה, ומחייך, חוזר ואומר: יש שופטים בירושלים.

תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אוהד טל, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת מירב בן ארי. מוותרת.

מה עם כבוד השר, רוצה לסכם או נעבור להצבעה?

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 42) (היכל ההנצחה בהר הרצל), התשפ"ד 2023, בקריאה ראשונה. אני מתחיל את ההצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 42)

התשפ"ד 2023,

להלן תוצאות ההצבעה: שמונה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 42) (היכל ההנצחה בהר הרצל), התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ג 2023, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את חבר הכנסת אליהו ברוכי, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת דוד ביטן, להציג את הצעת החוק. בבקשה. כבוד היושב-ראש,

אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ג 2023, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק נועדה להרחיב את סמכותו של מנהל רשות התעופה האזרחית לתת פטור מהוראות חוק הטיס, כפי שאפרט כעת. רשות שדות התעופה, המופקדת על מתן שירותי ניהול תעבורה אווירית במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, משתמשת לצורך כך, בין השאר, בציוד מכ"ם קרקעי, חיישנים קרקעיים שונים ומערכות לעיבוד המידע המתקבל מהם. אלו מוגדרים על פי החוק מתקן עזר לטיסה. סעיף 35 לחוק הטיס, התשע"א 2011, קובע כי הפעלת מתקן עזר לטיסה, המשמש או המיועד לשמש כלי טיס אזרחיים, טעונה אישור מנהל רשות התעופה האזרחית לכך שהמתקן בנוי או מותקן, מתוחזק ומופעל בהתאם לתנאי האישור. האישור ניתן,

לאחר שהמנהל נוכח כי מתקיימות לגבי המתקן דרישות ארגון התעופה הבין-לאומי. בבדיקה שנערכה לפני כמה שנים נמצא שהמתקנים שמפעילה רשות שדות התעופה כאמור אינם עומדים, מבחינת ביצועים ותחזוקה, בדרישות ארגון התעופה הבין-לאומי למערכות מכ"ם, ולפיכך מנהל רשות התעופה האזרחית אינו יכול לאשרם לפי סעיף 35 לחוק הטיס.

לרשות שדות התעופה אין ברירה אלא להמשיך בשימוש בהם עד להחלפתם העתידית, שכן הימנעות משימוש בהם משמעותה הפסקת הפעילות האווירית האזרחית בישראל. סעיף 165 לחוק הטיס מסמיך את המנהל לתת פטור מהוראות חוק הטיס רק לגבי רשימת סעיפים המנויה בסעיף, בהתקיים נסיבות המפורטות בסעיף ובכפוף לכך שיינקטו צעדים מתאימים לשמירה על בטיחות התעופה וסדירותה. מאחר שסעיף 35 לחוק אינו נכלל ברשימה זו, המנהל אינו יכול לפטור אדם מחובתו לפי סעיף 35 לחוק גם אם מתקיימות הנסיבות המהותיות המצדיקות את הדבר. בשל האמור לעיל, וכדי להקנות למנהל סמכות לפטור אדם מחובתו לפי סעיף 35 לחוק הטיס, מוצע לתקן את סעיף 165 לחוק הטיס ולהוסיף לרשימת הפרטים שלגביהם ניתן לתת פטור גם מתקן עזר לטיסה.

מוצע להוסיף לרשימת הסעיפים שמהם ניתן לתת פטור גם את סעיף 35 לחוק הטיס. כך, המנהל יהיה מוסמך לתת לרשות שדות התעופה פטור מקבלת אישור לצורך הפעלת מיתקן עזר לטיסה לפי סעיף 35 לחוק הטיס, בהתקיים התנאים כאמור באותו סעיף. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש מכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, ולדחות את כל ההסתייגויות. בבקשה. כאמור להצעת החוק הוגשו הסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי וקבוצת יש עתיד. מסירים את ההסתייגויות.

אי לכך, נעבור להצבעה.

להצעת החוק הוגשו גם בקשות רשות דיבור של חברי סיעת חד"ש-תע"ל, אבל הם אינם נמצאים.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3),

הסרנו את ההסתייגויות. הסירו, הסירו. כנוסח הוועדה. חברים, הצבעה עכשיו. סעיף

נתקבל. להלן תוצאות ההצבעה: תשעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. חבריי חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ג 2023. הצבעה. חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ג 2023, נתקבל. להלן תוצאות ההצבעה: שבעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה שנייה ושלישית, ותיכנס לספר החוקים. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק צוותי התערבות במשבר נפשי, התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר ושמחה רוטמן, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר להציג את הצעת החוק, בבקשה. לרשותך עד עשר דקות, עד, לא חייבים. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אריאלה חבורה, הבטחתי לך, לרגעים אלו, בשביל רגעים כאלו הגעתי לכנסת, מותו של שיראל נסים, בנך, לא היה לשווא. כדורי האקדח, כדורי האקדח הרבים שהרגו אותו, הם כתבו את החוק הזה. החוק הזה הוא שלו, של שיראל. אבל לא רק, לא רק של שיראל, הוא גם של מיכאל חסן, זיכרונו לברכה, וגם של יהודה ביאדגה, זכרו לברכה, וגם של מוסטפא יונס, זכרו לברכה, ולצערי יש עוד ועוד מתמודדי נפש שקיפחו את חייהם בשל מחלתם, אך לא היא שהרגה אותם אלא כדורי האקדח של השוטרים. וגם הם, גם הם קורבנות בסיפור הזה. אבל החוק הזה רלוונטי גם לאלה שנותרו בחיים אך נכלאו על לא עוול בכפם, בשל מחלתם. אמרתי "נכלאו", ולזה התכוונתי. נכלאו בבתי הכלא.

שם בדוי, שמע בשמחת תורה על הזוועות שהתחוללו ביישובי הדרום. הוא עלה על מדים ויצא לסייע, לעזור היכן שניתן. מה הוא לא ראה שם? גופות שעברו התעללות ונשרפו, איברים כרותים, משפחות שלמות שאבדו מן העולם. הרס וחורבן.

מול הנוח'בה ומול הסיוטים שעוברים בראשו. אחרי שירות מילואים ממושך הוא יצא לחופשה קצרה, לכאורה בריא, אך פצוע וכאוב.

הריחות,

לא עזבו אותו. בביתו הוא נתקף בסיוטים, דמיין שמחבלים מקיפים את הבניין שבו הוא גר. הוא רץ לדירת שכנתו עם הרובה שעל כתפו, כדי להגן עליה מהמחבלים שנפשו הפצועה דמיינה. הוא עצמו התקשר למשטרה כדי להזעיק עזרה. רועי היה זקוק לסיוע, לא מול המחבלים, שדמיין את הקיום שלהם, אלא סיוע נפשי, אנשי מקצוע שייתנו מזור לנפשו הפצועה. אולם במקום לקבל סיוע שכזה הוא נעצר. כן, הוא נעצר, מירב.

הוא שהה במעצר שבוע ימים. שבוע ימים. גם העדות של סגן מפקד הגדוד שבו הוא שירת לא עזרה. הוא היה עצור בבית הסוהר. זהו סיפורו של חייל מילואים בן 25 מדרום הארץ, המשרת במחלקת איתור חללים ונעדרים. מאז אותה שבת איתר רועי 15 גופות של כאלו שהוגדרו כנעדרים. בחירוף נפש עשה הכול כדי להביא לקבורה כל קורבן וקורבן, כל איבר,

חירוף נפש כפשוטו. אבל רועי יצא בזול ונעצר רק לשבוע. לצערי בשנים האחרונות, למעלה מעשרה מתמודדי נפש שחוו התקף פסיכוטי, המצב שלהם לא נגמר בבית הסוהר, הוא נגמר בבית הקברות, לאחר שנורו בידי כוחות הביטחון, שפשוט לא ידעו כיצד להתמודד עם האירועים הללו. הקרבות עוד בעיצומם. חיילינו פועלים בעוז ובעוצמה ומכים באויב, סמטה-סמטה, רחוב-רחוב. לאחר המלחמה הם יחזרו הביתה, גיבורים עטורי תהילה. אולם בשביל חלק מהם המלחמה לא תסתיים,

עבור חלק מהם, עבור חלק משורדי הזוועות בשמחת תורה, עבור אולי מישהו מאיתנו, המלחמה הזאת נמצאת בעיצומה. המראות לא יעזבו אותם, הקולות ימשיכו להתנגן במוחם,

לא ירפו. לפניהם יעמוד תהליך ארוך מאוד עד לריפוי נפשם וחזרה לשגרה, לפעמים מלאה, לפעמים לא. כולם חוו טראומה, אבל חלק קטן מהם ייכנסו למצב של פוסט טראומה, PTSD, ויחוו משברים נפשיים אקוטיים, כמו זה שחווה חייל המילואים האמיץ מדרום הארץ, מצבי קיצון של סבל ומצוקה שבמסגרתם מופר האיזון הפסיכולוגי של האדם כך שמשאבי הנפש שלו אינם עומדים לו יותר, משברים מסוג זה עלולים להיגרם עקב גורמים חיצוניים, סביבתיים או אישיותיים, והם בעלי השפעה ממשית על תפקודו של האדם ומערך חייו של האדם הסובל ממנו. מערך שירותי הטיפול במשברים נפשיים בקהילה לוקה היום בחסר, ואין בו כדי לספק פתרונות מתאימים לאדם המתמודד עם משבר נפשי אקוטי ולבני משפחתו.

המערך הטיפולי של בריאות הנפש אינו זמין בכל שעות היממה, הוא פשוט לא,

הנתונים הקליניים מפוזרים היום בין גורמי טיפול שונים ומקשים בסיוע אפקטיבי, שלישית, להבדיל מהרפואה הכללית, שהתפתחה בשנים האחרונות ומספקת שירותים רבים בקהילה ואף בביתם של המטופלים, בתחום בריאות הנפש כמעט אין פתרונות טיפול בסביבה המוכרת והביתית של המטופל, בוודאי לא כשמדובר במשבר חירומי, והטיפול היחיד ניתן בבידוד מהקהילה, באשפוז במוסדות רפואיים למתמודדי נפש. בשל כך, לא אחת מוזעקים לטיפול במשבר אקוטי צוותי חירום ממד"א או ממשטרת ישראל, צוותים שנעדרים את הכלים ואת ההכשרה המתאימים להעניק את הסיוע הדרוש. ואז מה שקורה, השוטרים, באמת מסכנים, פשוט שולפים את האקדח ויורים. בעת משבר או התמודדות נפשית אין לאדם השרוי במשבר ולקרוביו גורם ייעודי לפנות אליו ולהתריע על הצורך בסיוע חירום נפשי, והיעדר הכלים המתאימים כאמור מוביל לכלים שקיימים, וזה או אשפוז כפוי או מעצר פלילי ועקב כך הגשת כתבי אישום, תהליך מיותר שנקרא קרימינליזציה של בריאות הנפש. בעקבות כמה מקרים שהביאו למותם הטרגי של אנשים עם מוגבלות הוקמה בחודש יוני 2020 הוועדה הבין-משרדית לטיפול בהתמודדות של כוחות האכיפה והביטחון עם אנשים עם מוגבלות. אחת ההמלצות המרכזיות של הוועדה הייתה להקים צוותי התערבות במשבר, צוותים רב-מקצועיים אשר בין היתר יספקו סיוע נפשי ראשוני בעקבות קריאה או תלונה הנוגעת לאנשים עם מוגבלות. צוותים אלו יתווכו במידת הצורך בין המטופלים לגורמי האכיפה, יסייעו בהפניה לגורמים הטיפוליים שקיימים, וייעצו לגורמי האכיפה בעת תקריות עם אנשים עם מוגבלות. יש לציין כי צוותים מעין אלה פועלים במקומות אחרים בעולם, ובהם בריטניה, טנסי שבארצות הברית והולנד, ואכן מעניקים מענה איכותי לכל אלה שחווים משבר נפשי אקוטי.

במסגרת הצעת החוק צוותי התערבות במשבר נפשי, להקים מוקד חירום ארצי נפשי לסיוע נפשי ראשוני. במוקד יעניקו שירות מוקדנים שהוכשרו בתחום, ויזניקו בשעת הצורך צוות התערבות במשבר למקום הימצאו של אדם הזקוק לסיוע, אני מסיימת. בכל צוות יהיו חברים שלל אנשי מקצוע רלוונטיים: ייתכן שיהיה פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי,

צוותי ההתערבות במשבר יפעלו במשך כל ימות השנה, ויהיו פרוסים בכל רחבי הארץ.

צוותי ההתערבות במשבר ילוו מתמודד נפש ואת המשפחה שלו עד לקבלת סיוע מתקדם מתאים או עד השתלבות מלאה בקהילה וחזרה לשגרה. כך יהוו צוותים אלו נדבך חשוב ברצף הטיפול והשיקום, ובכך יאפשרו מתן מענה מיידי ומתאים למתמודדי הנפש השרויים במשבר נפשי קשה ואקוטי, וזה יסייע במניעת החמרתו של המצב שלהם וכך יצמצם את הצורך בטיפול נרחב יותר. בשביל שיראל חבורה, יהודה ביאדגה, מוסטפא יונס, מוניר ענבתאוי, דינה שמחון, אבתיסאם אבו עוואד, מיכאל חסן, סרגיי פופוב, אוליסיה פופוב ועוד ועוד, יהי זכרם ברוך, בשביל אלו ובשביל אחרים, שעוד אפשר להציל, בשביל כל אלה אני קוראת לכל חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק החשובה הזו. מדובר בהצלת נפשות ממש. אני רוצה להודות לשר אוריאל בוסו, שגם היה יושב-ראש ועדת הבריאות, שעזר לנו להעביר את הצעת החוק הזו בקריאה ראשונה בוועדה.

השר, אלפי תודות. אכן, באמת חוק חשוב מאוד. בשמי ובשם כל המשפחות. באמת, דיברתי הבוקר, השר, עם אריאלה חבורה. ובאמת, יש דמעות בקולי, אבל אני מודה לך בשמה.

תודה רבה, יישר כוח. נעבור לדיון האישי. חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי מוותר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן,

נוכחת,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה,

אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד

לזכור שרשום שם שצריך לתאם את זה בחזרה בקריאה השנייה והשלישית. נקודה נוספת, צריך למצוא לזה מקור תקציבי, כי יש כאן דברים שלכאורה אפשר לעשות לא בחקיקה, אבל חקיקה היא מחייבת מבחינת תקנים וכו'. דיברו על משהו כמו 40 מיליון ש"ח, וזה צריך לבוא כתוספת תקציבית. שר האוצר, זה מהמפלגה שלה.

אני רק רוצה שזה יהיה מובהר, כי האתגרים שמשרד הבריאות עומד בהם בכלל במערך בריאות הנפש כרגע הם ענקיים, בסדרי גודל של מיליארדים ומאות מיליונים, ואנחנו סיימנו כרגע את השנה, ההערה של ועדת השרים היא: בתיאום עם משרד האוצר ומשרד הבריאות.

כפי שהיא אמרה, היא דיברה גם עם שר האוצר. חשוב שזה ייאמר. אני בהחלט מברך על הנושא כמהות. כפי שהיא ציינה, חייל אחד התעורר מתוך חלום בלהות, התחיל לירות בנשק שלו ונפצעו אנשים מרסיסים. בעולם רגיל הוא נעצר ונלקח לחקירה, אבל ברגע שיש לך הבנה של בעיה עמוקה נפשית, הוא מטופל. היה עוד מקרה שהיא סיפרה לי עליו לא מזמן, של מישהו שהיה במעצר כמה ימים לאחר שפגע ואיים, ולאחר שאנחנו יודעים שמדובר במישהו שנמצא במשבר נפשי עמוק, ללא ספק הנושא צריך להיות מטופל גם בהתייחסות ובטיפול במקום שהוא בעייתי. כשמגיעים שוטרים, האמון הוא אחר והטיפול אחר, טיפול פלילי. אי-אפשר לדון אותם, כי אלה הסמכויות שיש להם. אבל כשיש הבנה מקצועית, זה דבר חשוב. אז אני רוצה לברך אתכם על הדבר הזה. תודה רבה. תודה רבה לכבוד שר הבריאות אוריאל בוסו. חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק צוותי התערבות במשבר נפשי, התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר ושמחה רוטמן. הצבעה עכשיו. ההצעה להעביר את הצעת חוק צוותי התערבות במשבר נפשי, התשפ"ג 2023, לוועדת הבריאות נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: שבעה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק צוותי התערבות במשבר נפשי, התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר ושמחה רוטמן, אושרה בקריאה ראשונה, ותעבור לדיון בוועדת הבריאות להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חבריי חברי הכנסת, הסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק יום משפחות היתומים בישראל, התשפ"ג 2023, של ידידי חבר הכנסת יוסף טייב, לקריאה ראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת יוסף טייב להציג את הצעת החוק. בבקשה, לרשותך עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם לקריאה ראשונה את הצעת חוק יום משפחות היתומים בישראל, התשפ"ג 2023. בישראל מדי שנה מתייתמים מעל 4,500 ילדים עד גיל 18. יש ילדים רבים שלצערנו אחד מהוריהם נפטר עקב מחלה, תאונת דרכים, פעולת איבה, מלחמות ישראל, לצערנו כולנו מרגישים זאת בעת הזאת. חלקם התייתמו בהפתעה מוחלטת שלעיתים מקשה שבעתיים. הילדים היתומים הללו הם נשמות יקרות שחשוב לשמור עליהן, וחובה עלינו לעזור ולתמוך בהם. בתקופה קשה זו, שבה חוותה מדינת ישראל את אחד האירועים הקשים והמטלטלים שהכרנו, שבו איבדנו את טובי בנינו ובנותיהם, אויבינו לא הבחינו וטבחו בכל היקר לנו, בהורים לעיני ילדיהם, בקשישים וקשישות, בילדים וילדות במיטותיהם ובחיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, שאותם הרגו באכזריות ובשנאה יוקדת, היום מתברר מעל לכל ספק כמה גדול הצורך בטיפול ובסיוע ליתומים וליתומות אשר איבדו את כל עולמם. ברוך השם, בעזרת עמותות רבות מדינת ישראל עוטפת את היתומים באהבה ועושה מאמץ לסייע להם ככל האפשר. ישנן עמותות וארגונים רבים כמו חסדי נעמי, עמותת אמיצים, שיזמה את החוק, "זה לזה"; קופות הצדקה העירוניות, ארגוני צדקה ועוד, כולם באים במטרה אחת: לעזור ולסייע למשפחות היתומים, ועושים עבודת קודש. מות אחד ההורים מותיר חלל ריק בכל גיל, אבל אצל הילדים זה קשה במיוחד. אבא או אימא, שתמיד היה ברור כי הם פה לצידנו, פתאום אינם, והילדים המתוקים הללו נאלצים להתמודד עם תחושת האובדן, וזה מתחדש עליהם בכל פעם שהם מגיעים לשלב חדש בחייהם, בכניסה לכיתה א', בימי הולדת, בבר מצווה או בבת מצווה, בנישואים או בכל שלב כזה או אחר המהווה ציון דרך בחיי הילד. אבא או אימא הם האנשים שתמיד קיבלו את הילד בשמחה, בחיוך, ללא טענות וכמעט בלי ביקורת, לא חשוב באיזה גיל נמצאים הילדים, ואפילו כשהם כבר מזמן סיימו את גן הילדים. בכל ילד גדול מסתתר ילד קטן שתמיד מחכה שאבא ואימא יבואו לקחת אותו מהגן.

חשוב שמעבר לפעילות המבורכת של העמותות, שעושות עבודת קודש של ממש, שנעשה אנחנו כנציגי ציבור, כממשלה, ככנסת, את המוטל עלינו: לדאוג למעטפת הכוללת ליתומים ולמשפחה שלהם. היום אני מעלה בפניכם את הצעת חוק זו לקריאה ראשונה. בחוק זה מוצע לקבוע יום ציון שנתי ממלכתי ביום ראשון של חג החנוכה, כ"ה בכסלו. חנוכה הוא החג שבו אנו מציינים בתקופה החשוכה ביותר בשנה את רצוננו להביא את האור לכל בית ובית, "נר איש וביתו", ולתת לבית ולמשפחה את הכוחות, היכולת והעוצמה להאיר מפתח ביתה החוצה. ביום זה תצוין האחריות הציבורית של כולנו למשפחות היתומים במדינת ישראל כחלק מחוסנה הקהילתי, החברתי והלאומי של מדינת ישראל. זהו היום המתאים ביותר על פי המסורת היהודית להביא את האור לאלו שחשך עליהם עולמם ויש חשש כבד שיישכחו. כמו כן, מוצע לקבוע כי יום הציון השנתי יצוין בין היתר בדיון מיוחד במליאת הכנסת, שישודר לכלל הציבור, ובמערכות החינוך,

הבריאות והתרבות והספורט, על ידי קיום פעילויות חינוכיות ומקצועיות להטמעת האחריות החברתית של כולנו למשפחות היתומים וחשיבותה וכן באמצעות פעולות מגוונות להעלאת המודעות ברשויות המקומיות ובקיום ימי עיון ומופעי תרבות.

מוצע להסמיך את הממשלה לקבוע פעולות נוספות לציון יום זה. עד היום כנסת ישראל לא השכילה מעולם לקיים דיון מהותי ומשמעותי על מעמדן של משפחות היתומים בחברה, ובוודאי לא עסקה בהקדשת יום לכבודם. התורה מצווה אותנו לעזור ולסייע לאלמנות וליתומים, שהם בניו הקרובים ביותר של הקב"ה. תנועת ש"ס חרטה על דגלה את העזרה לחלש בצוואתו של מר"ן הרב עובדיה יוסף, זיכרונו צדיק לברכה, שציווה אותנו, נציגיו, לפעול למענם ולדאוג למחסורם. זו התרגשות גדולה בשביל כולנו, אבל אני רוצה לומר לכם: זו רק תחילת הדרך להכנסת המודעות הזו בקרב כלל הארגונים החברתיים ובקרב החברה הישראלית, אך נצטרך יחד להוביל שינויים משמעותיים וחקיקות רבות נוספות כדי לדאוג למחסורן של משפחות היתומים בישראל, בפרט אחרי מה שעברנו. "יתום ואלמנה יעודד", זו מצווה שהצטווינו בתורה הקדושה, שחשיבותה הגדולה ברורה ואינה צריכה סיוע. בואו נדאג יחד לתקן את המעוות למען היתומים והיתומות ומשפחותיהם, בדאגה להם נקבל חברה מתוקנת יותר ועתיד טוב לחברה בישראל. ברצוני להודות להדס וליהודה גליק מעמותת אמיצים, שיזמו את החוק, פנו אליי. הצעת החוק עומדת ומתגלגלת מזה חודשים רבים. אני רוצה להודות למרכז הקואליציה אופיר כץ, שהנושא חשוב לליבו, ודחף כדי להביא את זה, ולמירב בן ארי, שהסכימה. לרכזת האופוזיציה.

לרכזת האופוזיציה. אל תגיד את השם סתם. מרכזת האופוזיציה.

ובאמת אנחנו מעריכים. בשמי ובשם משפחות היתומים בישראל אני מודה מקרב לב על ההסכמה שלכם להביא את זה לקריאה ראשונה.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסף טייב על הצעת החוק. נעבור לדיון אישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב. אל תעבור.

שמות ואין פה אחד.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת אבי מעוז,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

חבר הכנסת יוסף עטאונה,

חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן אינו נוכח,

חבר הכנסת נסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אוהד טל,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת נאור שירי אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא,

חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת רם בן ברק,

אינו נוכח. אפשר לעבור להצבעה? חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק יום משפחות היתומים בישראל, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יוסי טייב, בקריאה ראשונה. הצבעה עכשיו.

את הצעת חוק יום משפחות היתומים בישראל, התשפ"ג 2023, לוועדת החינוך, התרבות והספורט

להלן תוצאות ההצבעה: שישה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק יום משפחות היתומים בישראל, התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת יוסף טייב